ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) התשע"ו 2015, שהחזירה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) ובהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות, התשע"ו 2015, הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי

7), התשע"ו 2015, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 15), התשע"ו 2015, הצעת חוק המשטרה (תיקון מס' 9), התשע"ו 2015. לדיון מוקדם: החל בהצעה פ/2388/20 וכלה

, אחד מהספרים האלמותיים, אדוני היושב-ראש, בתרבות הערבית הוא ספרו של נג'יב מחפוז, מיומנו של ח"כ בפריפריה. לקח את עצמו אל הפריפריה ובדק מה קורה במצרים בשוליים, וחזר עם ספר מרתק ומאלף, שנדמה לי שכל בר-דעת בציבור הערבי, וגם מדוברי השפה העברית, קרא אותו. אני תשעה חודשים, אדוני היושב-ראש, נמצא בכנסת, בכנסת ישראל, ואני מתוודע אט-אט לעוולות של ממשלתו של בנימין נתניהו. אז אולי מצפים ממני שאני אפתח את דברי בסוגיית האי-אמון בחוק העמותות, או בדחיית אישור התוכנית לפיתוח כלכלי בחברה הערבית בישראל.

אני דווקא רוצה להתחיל בנושא שקשור אל לבו של השר נפתלי בנט, שר החינוך והתרבות בישראל. אדוני שר החינוך והתרבות, מר בנט, במסמך שנכתב על-ידי מחלקת המחקר של הכנסת ופורסם רק בתקופה האחרונה התוודענו לנתונים מזוויעים על פער מכוון בהשקעות ובהקצאות בין תלמיד יהודי בישראל לבין תלמיד ערבי. הכיצד יכול להיות שכאשר אנחנו מדברים על קבוצות טיפוח במגזר הערבי אנחנו מגיעים למסקנה, על-פי מחלקת המחקר של הכנסת, שהטיפוח במגזר הערבי זוכה לתקצוב נמוך מאשר קבוצות טיפוח חזקות מהן במגזר היהודי? יתר על כן, ב-punch line של אותו מחקר, שנפרס בפנינו בוועדת החינוך והתרבות, אם אינני טועה, לפני תקופה קצרצרה, או אפילו בשדולה, אם אני רוצה לדייק, נחשף שהפער הגדול בין התלמידים החלשים ביותר בחטיבות העליונות, שם מסתבר שיש פער של 60% בתקציב לטובת הילדים והתלמידים היהודים. ככל שאנחנו נוסקים מעלה-מעלה במערכת החינוך בישראל, מסתבר ששם מתמסד לו הפער הגדול בהקצאות של המדינה בין תלמיד יהודי לבין תלמיד ערבי. ואני שואל, הכיצד יכול להיות שבמדינה שחרתה על דגלה במגילת העצמאות שלה את השוויון לאוכלוסיות השונות, איך היא מרשה לעצמה, באמצעות מדיניותו הקלוקלת של בנימין נתניהו, שניתקע במצב מחריד שכזה שבו יש פער ממוסד בין שני התלמידים? אם הנני מציב עכשיו מולי תלמיד יהודי ותלמיד ערבי, זה שווה 100 וזה שווה 40. איך יכול להיות שנשתוק שתיקת כבשים לנוכח הנתונים האלה? אז, אדוני שר החינוך והתרבות, אומנם אתה, כמה? תשעה חודשים בתפקיד, אבל נדמה לי שהאינטליגנציה שלך כל כך גבוהה, שהיית צריך להגיע למסקנות הנדרשות כדי לשפר את המצב הזה.

מעוולותיה של ממשלת בנימין נתניהו, מיומנו של ח"כ חדש בפוליטיקה הישראלית. מערכת הבריאות: בנתונים שיוצגו היום בכנס, מערכת הבריאות נלחמת באי-שוויון. אדוני היושב-ראש, זו הכותרת: מערכת הבריאות נלחמת באי-שוויון. יוצג מיפוי של מצב התחלואה ושירותי הבריאות בישראל. ולהלן היישובים שהתמותה בהם גבוהה ביותר: פרידיס, או כפי שבעגה שלכם, פוריידיס, קלנסואה, ג'סר-א-זרקא ואעבלין. שיעורי התמותה בארבעת היישובים הערביים במקרה הזה נעים בין 7.4% ל-1,000 ל-9.7% ל-1,000. כלומר, הסיכוי שיותר אנשים ילכו לעולמם מוקדם יותר בשל תחלואה ובשל מצב בריאותי ירוד הוא ביישובים הערביים האלה, ונדמה לי שהנתונים האלה זועקים לשמים. אתמול התעוררנו לשחר חדש במדינתנו היפהפייה וציפינו בכיליון עיניים ובקוצר רוח, אדוני היושב-ראש, לאישורה המהפכני וחסר התקדים של תוכנית שתעניק לציבור הערבי וליישוב הערבי פיתוח כלכלי. 15 מיליארד שקלים טבין ותקילין, אלה היו הכספים שהיו אמורים להיות מיועדים לציבור הערבי בהחלטת ממשלתו של בנימין נתניהו. ואני בעיני רוחי אמרתי: אולי זו ההתגלות של בנימין נתניהו. מה זו ההתגלות? ההתגלות היא פרק חשוב בתולדות האתוס הישראלי היהודי. דוד מלך ישראל חי וקיים, האם פעם חשבתם מה זה "דוד מלך ישראל חי וקיים"? הרי הוא מת מזמן. דוד המלך הלך לעולמו מזמן, אבל הואיל ומדובר באתוס שמנציח את ההתגלות, שיכולה לבוא באין-קץ זמנים אל העם היהודי, אז נדמה לי שבנימין נתניהו בעיני רוחו מדמה את עצמו לדוד המלך, שהוא חי וקיים,

בוורסיה החדשה, מנסה להיות האיש שיוביל את המדינה הזו עד 2023 לפחות. אבל אני חשבתי שאולי בהתגלות הזו תאושר התוכנית המהפכנית הזו, והציבור הערבי יזכה בנתח הנכסף, שהוא כל כך ציפה לו, אבל לשווא. נדמה לי שהייתה שם הצגת תיאטרון מתוזמנת ומתוזמרת כיאות, כדי שבנימין נתניהו ימשוך, שמא יעצבן את חברי ממשלתו, ימשוך את התוכנית הזו ויקפיאה, יש שאומרים עד יום רביעי ויש שיאמרו עד לעולם עולמי עולמות. אדוני היושב-ראש, אני נדרש עכשיו לחוק העמותות. חוק העמותות, שבא לסמן כאן בכנסת באמצעות תגים חברי עמותות שמקבלות תרומות מחוץ-לארץ, בטענה שחייבים להיאבק בהשפעת הכסף הזר על הפוליטיקה הישראלית. שימו לב, חברותי וחברי, מי הם חברי הכנסת והשרים שמקבלים הכי הרבה תרומות בפוליטיקה הישראלית: הראשון, ללא מתחרים, על-פי הנתונים של פרויקט 61 של מכון "מולד", שיאן המימון הוא כמובן ראש הממשלה האלמותי, מלך ישראל בהתגלותו, בנימין נתניהו, שלא קיבל תרומה אפילו, אראל מרגלית, איש העסקים וההיי-טק, הוא לא קיבל בפריימריז אפילו שקל אחד תרומה מישראלי. כל התרומות שהוא קיבל מחוץ-לארץ, והוא קיבל לא מעט כסף. כמה הוא גייס? אני לא זוכר את הסכומים, אבל סכומי עתק. השני, מככב במקום השני, מככב במקום השני, השר נפתלי בנט, שכמעט את כל כספי הפריימריז שלו גייס מחוץ-לארץ, 95% כסף זר.

השר משה יעלון, 80%; ואפילו שרת המשפטים עצמה, שלקחה את שרביט ההובלה של החוק הזה כדי להוקיע ארגונים שמגינים על האזרחים במדינת ישראל, ארגוני זכויות אדם במדינת ישראל שרודפים אותם באמצעות חקיקה,

לפחות חצי מכספי התרומות שקיבלה הם כסף זר. אלא מאי, צריך לזכור שחלק מהתרומות הגיעו מבחור בשם סרג' מולר. האיש הזה, אדם החשוד לכאורה בסחר בסמים ובנשק, בהלבנת הון לכאורה וקשרים עם קבוצות טרור לכאורה, שנעצר באחרונה, ולא לכאורה, על-ידי ה"אינטרפול". משם הגיעו הכספים האלה. האם צריך לרדוף דווקא את האנשים שבניקיון כפם או כפיהם מנסים לקבל כספים כדי לשמר את הפורטרט הדמוקרטי במדינת ישראל? אותם רודפים, ואלה שמקבלים ללא הכשר, אולי הכשר בחשאי,

את הכספים האלה, הם נקיים, מכיוון שהם מחוץ לתוואי חוק העמותות. אולי צריך גם חברות היי-טק שמגייסות ממדינות זרות לסמן. בוודאי. אז אני רוצה לומר לכם לסיום, אני אומנם תשעה חודשים בכנסת ישראל, הכרתי לא מעט פנים טובות, אדוני היושב-ראש, אני לא יכול להיות איש שלא נאמן לאמת. בכנסת הזו, בהובלתך ובהובלת אחרים, יש כאן עשייה מופלאה ומעניינת, אבל מה? זו כנסת שמייצרת הסתה, מייצרת ציד מכשפות, זו כנסת שרודפת אנשים הגונים, זו כנסת שנותנת חסות לאנשים לפעול מאחורי הפרגוד בצורה לא חוקית ומגינה עליהם, זו ממשלה שרוקמת ורוקחת את מתווה הגז הלא-טבעי, זו מדינה שבעצם רודפת את חייליה שמנסים להביא לטהרה ולטוהר את הנשק בישראל, "שוברים שתיקה"; זו ממשלה שמתעלמת כנגד ההסתה הקונסיסטנטית נגד נשיא המדינה, רחמנא ליצלן, במדינת ישראל, זו ממשלה שהראש שלה, היושב-ראש שלה, ראש הממשלה שלה, הוא חלק מאותה מכונת הסתה, וזו ממשלה שהסמוטריציזם שלה מוביל אותה שאולה, מוביל אותה לגיהינום, ואנחנו עוד נידרדר שאולה ונשאל את עצמנו אחרי אחרית הימים מדוע לא התעוררנו בזמן. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. אני מתכבד להזמין את שר החינוך חבר הכנסת נפתלי בנט להשיב מטעם הממשלה על הצעת האי-אמון. אדוני השר, למי אתה מנופף? נראה לי שתלמידי בתי-ספר, אז, מה שנקרא "אחים". אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני כמה שעות שני מרצים באוניברסיטה העברית כינו את שרת המשפטים של ממשלת ישראל,

בכינויים קשים ביותר.

זה ברור. כדאי לעשות את זה למיקרופון מן הדוכן, לא בקריאת ביניים. נעשה את זה. אדוני היושב-ראש, זו הייתה הכוונה. אדוני, אנחנו עשינו את זה בישיבה שהייתה עכשיו.

יש לנו אוזן רגישה מאוד. אתם לא צריכים להיות במגננה. לא, ההפך. אנחנו, אנחנו מחזקים אתכם. את טועה, זה השיחה, שנייה, בואו רגע, עזבו. נניח שאין פה, שנייה אחת.

למיטב הבנתי,

שרת משפטים או שר משפטים במדינת ישראל, לא הסיתו נגדו בצורה כזאת. אבל לעצם העניין, נהיה אצלנו איזה מנהג, שאני עכשיו אמור לעלות, ואני אמור להגיד: זה יצא מהערוגות שלכם, ואני אמור להגיד: איפה אתם? לא שומעים אתכם ואתם לא בסדר, וזה הגל הבא. וזה לא נכון. זה בערוגות שלנו. פרופסור עמירם גולדבלום זה בערוגות שלנו, כי הערוגה שלי זה מדינת ישראל, וזו בעיה של כולנו. אפשר לקחת כל דבר ועכשיו לחגוג ולנסות להרוויח עוד רבע נקודה פוליטית. זה בסדר, אבל זאת לא הדרך. אני חושב שכולנו יכולים לראות במשבר שאנחנו נמצאים בו, ואני בפירוש, בוודאי, חושב שאנחנו עוברים איזה משבר. ואנחנו, שחלוקים לגמרי, אבל לגמרי, על עתיד יהודה ושומרון, אני סבור שזה צריך להיות חלק ממדינת ישראל, אתם סבורים שזו שגיאה חמורה מאוד, אני סבור שאם חלילה נמסור את זה אנחנו נהרוס את עתיד מדינת ישראל, ואתם סבורים שאם לא נמסור את זה לפלסטינים, כמובן בהסדר והכול, אני מביא את חורבן מדינת ישראל.

אין לנו מחלוקת קטנה, יש לנו מחלוקת קשה, גדולה, רצינית. ובכל זאת, ובכל זאת, עמירם גולדבלום גדל בערוגות שלנו, בערוגות של מדינת ישראל, וכולנו, כמו גם אלה שעשו את הדברים שהם עשו, ואני לא משווה,

אני לא מנסה להשוות, אני מנסה לומר שהבעיות הן של כולנו, ואנחנו צריכים להתחיל לפעול. אני פועל כמה שאני יכול במרחב הפעולה שלי, וכל אחד שיפעל ולא ינצל את זה לרווחים פוליטיים. לגבי הנושא של האי-אמון, מדובר פה על פערים בחברה הישראלית. הכותרת היא "ממשלת נתניהו מפקירה את ילדי ישראל החיים בפריפריה ובמגזר הערבי במערכת החינוך". זה מאוד נכון שלאורך הרבה שנים היה מצב של יצירת פערים הולכים וגדלים בחברה הישראלית, עם דגש מיוחד בחברה הערבית. זה נבע משלל סיבות, וגם פה אין טעם להיכנס לאשמה, יש הרבה היגיון להתמקד, איך מתקנים. אני אגיד לכם מה אנחנו עושים עכשיו תכל'ס בשביל לתקן את הנושא הזה:

אנחנו באמת פועלים בצורה דיפרנציאלית בכל דבר שאנחנו עושים. אני רוצה להסביר את זה פעם אחת, כדי להבין.

עד השנה היה מעין סל בסיס לכל ילד במדינת ישראל, כפר-שמריהו, או נתיבות,

וטוב שכך. אבל מעל אותן שעות תקן בסיסיות היו כל מיני סלים של תוכניות שהתווספו

ומנהל היה אמור לפנות למשרד החינוך כדי לקבל את הכסף. אז הפלא ופלא, המנהלים המיומנים יותר ידעו לגשת ולמשוך כסף, המנהלים המיומנים פחות, ואולי פחות מחוברים, לא ידעו לעשות את זה.

יש קורלציה, שהמנהלים המיומנים בדרך כלל באו משכבות סוציו-אקונומיות גבוהות, או במילים פשוטות: משרד החינוך של מדינת ישראל השקיע יותר כסף פר-תלמיד בתלמיד עשיר מאשר בתלמיד עני. זה פשוט בלתי נתפס. ואני לא מדבר בכלל על העיריות. אני מדבר על כספי משרד החינוך פר-סה. מה אנחנו עושים? תדמיינו הרבה בלונים עם כסף בפנים, אנחנו מפנצ'רים את כל הבלונים האלה, שופכים את הכסף לתוך דלי. זה מעל התקן. תקן הבסיס שווה לכולם, אבל לוקחים את החבית של כל התוספות, מאגמים ומחלקים מחדש, פי-חמישה לשכבות עניות מאשר לעשירים. עכשיו, אני לא סוציאליסט, אני איש שוק חופשי. אבל בשוק החופשי הכי קפיטליסטי יש עקרון ברזל, וזה שוויון הזדמנויות לילד בתחילת דרכו. אנחנו צריכים לשאוף שבגיל 18 כל ילד בישראל: ערבי,

לא מעניין אותי, יצא מנקודת פתיחה שווה. היום המצב הפוך, יש קורלציה מלאה בין הרמה הסוציו-אקונומית של הילד ובין סיכוייו להצליח בחיים. זה סדום ועמורה, זה סדום ועמורה. אז אנחנו נכנסנו לתהליך, והשנה זאת הפעם הראשונה שאנחנו עושים תקצוב דיפרנציאלי, ובשלוש השנים הקרובות אנחנו נעצים את זה. צריך לומר פה, לא אני המצאתי את הרעיון, מי שהמציא את זה הוא קודמי, הרב השר שי פירון, שיזם את הדבר הזה. המימוש הוא אצלי. יש הרבה לחצים פוליטיים.

הוא עשה הרבה דברים טובים, ומותר גם להמשיך דברים טובים שקודמי עשה. זה דבר אחד, וזאת דרמה של ממש, הסיפור הזה. דבר שני, הקטנו גודל כיתות. במקומות יותר עשירים ממילא הייתה היכולת הזאת, אבל למי שלא יודע, מספר הילדים הממוצע בכיתות א' היום הוא 28 ילדים בכיתה, לעומת גג של 40 עד היום. בשנה הבאה זה כבר א' וב', שנה אחרי זה,

הכנסנו את זה למסילת אל-חזור. לא יכול לבוא שר חינוך ולהפוך את זה. הדבר הבא בהקשר הזה, במגזר הערבי, לראשונה מקום המדינה הכנסתי לימודי עברית מגן-חובה, במקום מכיתה ג'. למה? כשהייתי שר הכלכלה ראיתי שיש בעיות קשות מאוד של שפה, ולא הבנתי למה. אז עכשיו, מגן-חובה כל ילד ערבי ילמד עברית. בשאיפה, אם לא היה נגמר הכסף, אני מתכוון, בעזרת השם, גם הפוך, שכל ילד יהודי ילמד ערבית. יש לנו מדינה עם מיעוט ערבי גדול, וראוי שנדבר את השפה. יש לזה גם עוד יתרונות. יצאנו גם לתוכנית חומש חדשה למגזר הערבי, עם השקעה לא מבוטלת. הדגשים שם הם החינוך הלא-פורמלי, תנועות נוער, ארגוני נוער. מי שלא מכיר ארגוני נוער, אני ממש ממליץ. תנועות נוער כולנו מכירים: "הצופים", "בני עקיבא", "השומר הצעיר", "המחנות העולים", "הנוער העובד". ארגוני הנוער זה משהו שהתחיל רק ב-20 השנים האחרונות. אני מדבר על "אחריי!", אני מדבר על שורה של ארגונים מקומיים שעושים עבודה יוצאת מן הכלל. יצאנו גם לתוכנית לאומית לקידום יוצאי העדה האתיופית, אני לא ארחיב בשלב הזה, ויש הדגש מאוד גדול על השקעה מוגברת בפריפריה, למשל, תוכנית הדגל שלי היא לימוד מתמטיקה חמש יחידות. שמעו סיפור אדיר: עד השנה ילד או ילדה בנתיבות או ברהט שיש להם כישרון ויכולת לעשות חמש יחידות מתמטיקה לא היו יכולים, כי לא הייתה מגמת חמש יחידות בבית-הספר שלהם. אין יותר דבר כזה. כל ילד במדינת ישראל, גם אם יש רק שמונה במחזור, אנחנו נפתח מגמה עבורו. במקום מינימום 15 ירדתי לשישה מינימום, ואם יש פחות משישה, גם הוא ילמד מתמטיקה, בלימוד מרחוק, עם מורה אמיתי שיפגוש אותו פעמיים-שלושה בשבוע, פעמיים-שלוש, סליחה.

כי אני אגיד לך, עשיתי ארבע יחידות. אנחנו מתקדמים בדבר הזה. הנושא של קידום הפריפריה בכלל וערביי ישראל בפרט זה אצלי בליבה. אני גם אבשר לכם שבשבוע שעבר אישרנו, לראשונה בתולדות מדינת ישראל, במל"ג, במועצה להשכלה גבוהה, שאני עומד בראשה, אישרנו הקמת מכללה ערבית אקדמית כללית, לא מכללה להוראה, ראשונה בישראל. המכללה הזאת לא תהיה מכללה סוג ח'. אנחנו מדברים על לייצר פה מכללה מדהימה, איכותית, עם מיטב המרצים במדינת ישראל. אני חושב, עוד לא החלטנו,

ההחלטה הזאת תיזכר בדברי הימים. לא, הביצוע שלה. אנחנו חייבים לבצע. כבר יצאנו בקול קורא. אבל הדגש יהיה, אני רוצה שכולם ירצו לגשת. הרי זאת לא מכללה שמסננת קבלה לפי גזע, זה כמובן פשוט מכללה ביישוב ערבי. אני רוצה שהיא תהיה כל כך טובה, וכל כך מבוקשת, שתהיה תחרות גם בקרב יהודים וגם בקרב ערבים.

עוד לא סיכמנו, השפה צריכה להיות עברית, נראה לי, אבל זה עוד לא סוכם.

חברים, אנחנו באמת עושים דברים יוצאים מן הכלל. אני אסיים במה שפתחתי: אנחנו צריכים לאחד את המדינה הזאת. כולנו צריכים להפנות,

אצבע אל עצמו, ולא להתחיל לשקלל, הם יותר אשמים. צריך לתקן את המדינה. אני מאוד אופטימי. מאוד אופטימי. אנחנו תמיד מסתכלים על הכותרות, אבל תופעות העומק הן מאוד חיוביות. הזכרנו ערביי ישראל, אני לפחות הכי אופטימי לגבי עתיד ערביי ישראל, יש כניסה לחברה הישראלית, יש השתלבות, אין הצטרפות לטרור כמעט בכלל. תחשבו, זה לא מובן מאליו. ויש רצון כן ואמיתי של כל הצדדים. אני נשארתי דבק בעקרונותי, אני איש ימין, אני איש ארץ-ישראל השלמה, אבל בין זה לבין הרצון לראות פה חברה מעולה, מתוקנת, מצוינת, עם ערכים של עזרה הדדית, אין שום סתירה.

שמחתי לשמוע, תודה לשר החינוך חבר הכנסת נפתלי בנט. אנחנו עוברים להצעה הבאה: מדיניות הממשלה בטיפול בטרור היהודי. מטעם הרשימה המשותפת ינמק את ההצעה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. ישיב לו השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, במשך שנים רבות הטרור היהודי נגד ערבים קיים וצובר תאוצה ומתקבל בהבנה ובסלחנות יתר על-ידי הממשלות ורשויות החוק. זה התחיל בטבח בכפר-קאסם, אשר עד עצם היום הזה הממשלה לא מוכנה לקבל על עצמה עמדה מוסרית ולהתנצל על הטבח אחרי 59 שנה, ובין שזה הסתת רבנים, או רצח ערבים, או עקירת עצים, או השתלטות על בתי ערבים ורכושם, במיוחד בירושלים ובחברון, נוסף על כך, הסתה והפחדה של כל מי שיעז לבקר את הטרור הזה, אם נשיא המדינה, אם שרים, חברי כנסת, עיתונאים או כל אדם אחר שעומד ומתבטא ואומר: זה לא נכון. הרבה פעולות נעשות בחסות צה"ל ובהגנתו, מעשים אשר משבשים את חייהם של הפלסטינים, הרבה תקיפות של מתנחלים, במיוחד בחברון, סגירת כבישים, דרכי גישה לכפרים, כל זה בהגנה ובחסות צה"ל. ראינו את זה גם בתקשורת, וראיתי את זה גם אישית, שחסמו את הדרך לחברון בחג אל-פיטר בחודש יולי. אני הייתי עד לזה, והבן שלי נסגר בדרך, המחסומים של המתנחלים שסגרו את הדרך ושיבשו את החיים היו חוצץ ביני לבין הבן שלי, שהיה ברכב אחר. אבל יש מקרים בולטים, ומעשי הטרור הבולטים האלה,

אחד המעשים של המחתרת היהודית לפני כ-30 שנים, אנחנו יודעים מה קרה, ובהמשך אני אפרט מה היה אתם, הטבח באל-חרם אל-אברהימי בחברון, שרפת משפחת דוואבשה בדומא, ניסיון חיסול משפחה עם תינוק בביתילו, כל פעולות "תג מחיר", חסימת כבישים המובילים לכפרים, מאחזים על אדמה פלסטינית, עקירת עצי זית ומניעת מסיק הזיתים מהבעלים, כל הפעולות האלה מבוצעות בהטפת רבנים ופוליטיקאים. השאלות הנשאלות: האם יש פיקוח על תוכניות הלימודים בישיבות, על הרבנים שמחנכים ועל מימונן? הרי רק בסוף השבוע שעבר נשארנו עד שעות הבוקר, שעות מאוחרות, כדי להעביר את התקציב, את החוק, על החטיבה להתיישבות. מישהו עוקב אחרי הכסף שלהם? אני אתן דוגמה לרבנים ולהטפות שלהם. בעלון בית-הכנסת "עולם קטן", המופץ ברבים, פורסמה באחרונה תשובת הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הוא בעל תפקיד ממלכתי,

בואו נשמע את השאלה, השאלה הייתה: האם מותר למסוק עצי זית של ערבים בארץ-ישראל? תשובת הרב: רוב עצי הזית שהערבים אומרים שהם שלהם זה גזל בידם. מנהג בידי הבדואים בנגב לגנוב אדמות. בכל היישובים בגליל, זה מנהגם. גם ביהודה ושומרון זה הנוהל שלהם. כך אומרת הגמרא במסכת סוכה ל'. מה זה אומר? זה אומר, בלי המילה המפורשת, כן, תלכו תגנבו את הרכוש של הערבים. רב כזה, שהוא חבר ברבנות הראשית, מקבל משכורת מהמדינה, וזה חוץ מכל ההסתות האחרות. לפי מיטב ידיעתי, ההלכה עדיין איננה החוק במדינת ישראל. ההצגה של זה כמותר גם כאן, מדלגת על החוק ומתעלמת ממנו ומבטלת אותו. הממשלה צריכה להחליט אם ההלכה צריכה להיות החוק במדינת ישראל, ואז הרבנים הם פרשני החוק, ואז לבטל כליל את המונח "דמוקרטית" להפסיק להגדיר את מדינת ישראל מדינה דמוקרטית,

והשתיקה הרועמת של הממשלה. הספר "תורת המלך", אשר מתיר להרוג ילדים שיש לך חשש, חשד, שאולי אם יגדלו גם יילחמו ביהודים, אז מותר. מה, הרבנים האלה מגלי עתידות? אלוהים נתן להם את המידע על העתיד ואז קבעו: כן להרוג ילדים? איפה יש בעולם אנשים שמתירים לרצוח ילדים? אין דוגמה יותר גדולה מאשר העובדה כי שלושה מעצורי דומא, בני רבנים ממלכתיים מההתנחלויות אשר מגינים על בניהם ומחפשים תירוצים. כן, הם לא היו בבית וכן היו בבית.

וכנראה הם שלחו אותם, ואם לא שלחו אותם, שיבואו ויעלו ויתנערו ממעשיהם. השב"כ, פעם ראשונה שמדבר על זה, אומר שעצורי הטרור היהודי תכננו מרד והמלכת מלך. מדינה יהודית ודמוקרטית?

או שזאת עוד מדינה שתילחם במדינת ישראל? חתונת הדמים והשנאה, חלק מהמשתתפים, אני ממשיך לצטט את השב"כ: חלק מהמשתתפים היו אמורים להיות במעצר-בית, חלק מורחקים מירושלים, קטינים וילדים עם רובים, ביזיון לחוק, הם בזים לחוק ואף אחד לא שואל אותם. חלק מהמשתתפים היו חיילים. החיילים האלה באו עם נשקם. השאלה אם החיילים האלה ישמעו למפקד שלהם או ישמעו לרב שאומר: יהודי לא מפנה יהודי, יהודי לא מענה יהודי, האם הם יערקו מצה"ל ויצטרפו לצבא המתנחלים כדי להילחם במדינת ישראל? כי איך אומרים, מדברים על המדינה הדמוקרטית, שזה החמור של המשיח. האם באמת הממשלה מסכימה להיות החמור של המשיח, שבא כדי לעשות את המעשים האלה? האם יש לממשלה תשובה על הקלות שבה נערי הגבעות יכולים להשיג נשק, ומי מאפשר להם את הגישה למצבורי הנשק? הרבה חיילים אשר יסרבו פקודה, אמרנו? נערי הגבעות, שאלות: מי מחנך אותם? המדינה משלמת כסף לרבנים שמחנכים אותם. מאיפה הם מקבלים את המימון? מהחטיבה להתיישבות, ממשרד החינוך וממשרדי ממשלה. מי מבקר את תוכניות הלימוד שלהם? האם הן מקובלות על המדינה? כי יש להם העצמאות שלהם. המאחזים על האדמה הפלסטינית, מי מממן? מי שומר עליהם? מי מספק להם כלים כבדים כדי לפרוץ דרכים ממטעי העצים של הפלסטינים כדי ליישר את השטח? מי מספק להם חשמל ומים? הממשלה. מה קורה עם טרוריסטים יהודים? עד היום מה קרה? כי גם הטרוריסטים האלה יודעים שמשתלם להם. אני אתן כמה דוגמאות: לארור גולדשטיין הקימו אנדרטה, שכולם מבקרים ובאים להתפלל שם. בטבח בכפר-קאסם כולם מכירים את הגרוש של שדמי ופחות מחצי שנה בכלא. אני אתן דוגמה, ורשימה אשר מנתחת את המצב של הטרוריסטים היהודים שנכנסו לכלא, אני לא מדבר על אלה שסלחו להם ולא נכנסו: דני אייזנמן, מיכל הלל וגל פוקס, ב-1985 רצחו נהג מונית ערבי, מיכל השתחררה אחרי חמש שנים, והשותפים אחרי שבע. עמי פופר, ב-1990 רצח שבעה פועלים פלסטינים ופצע 12, נידון לשבעה מאסרי עולם. אחרי שמונה שנים קצבו את העונש שלו ל-40 שנים.

הוא התחתן, הביא לעולם ילדים ויצא לחופשי לביקורים יותר מ-200 פעמים. דוד בן-שימול, ירה טיל "לאו", רצח ערבים ופצע אחרים, נידון למאסר עולם ושוחרר אחרי 11 שנים, יורם שקולניק, רצח ערבי כפות ב-1994, שוחרר אחרי שבע שנים. הרשימה כל כך ארוכה.

למחתרת הטרור היהודי, שמה שאנחנו רואים היום זה ההמשך שלה, וחלק מהבנים שלהם גם. מחתרת הטרור הזאת רצחה שני תלמידים, פיצוץ מכוניות בגדה, תכנון לפיצוץ כיפת-הסלע במסגד אל-אקצא, רצח ופציעת ראשי ערים בגדה, וכו'. הם נידונו למאסר עולם, ואחרים גם לשניים. שהותם בכלא לא עלתה על שבע שנים. תגובות: ראש הממשלה אומר שהמעשים האלה, של שרפת המשפחה בדומא וחתונת הדמים, שזה מזיק לחברה. אפילו עמדה מוסרית לא ראינו. אני אתן השוואה פשוטה מה קורה לעציר ערבי, תושב, אזרח מדינת ישראל, לעומת טרוריסט יהודי. חופשות, על הערבי חל איסור, היהודים כולם זכו בחופשות. קשר טלפוני, חל איסור על הערבי, כולם מקבלים. היפרדות מיקרים, לא מקבלים, כולם קיבלו. רק לאחרונה ניסינו שאברהים ביאדסה יבקר את אמו שלו, זיכרונה לברכה, בבית-חולים, לא הצלחנו, ניסינו שיגיע להלוויה, גם לא הצלחנו. בסוף, אני רואה שזמני תם, אבל אני אשאל שאלות את השר, שיענה לי. השאלות האלה, חשוב מאוד שאנחנו נשמע תשובות עליהן. האם אנחנו נקבל תשובות לקוניות, או שהממשלה שישבה אתמול ופספסה את ההזדמנות לקבל החלטה על מדיניות, על שינוי המדיניות, ולטפל בטרור,

האם תבדוק כל שקל שהועבר,

לחטיבה להתיישבות, אם הוא מגיע למימון פעולות טרור אלה במישרין או בעקיפין? האם הממשלה באמת פספסה? האם הממשלה תחקור ותעמוד על כל ההסתה, ואפילו משהו כל כך קשה, שמציירים את לפיד הבן ולפיד האבא במדים של היטלר והאס.אס. אף-על-פי שטומי לפיד הוא ניצול השואה, האם הממשלה, כי הוא אמר שזה לא עשבים שוטים, האם הממשלה תשנה את המדיניות שלה? ובעצם זו מדיניות של תמיכה בטרור. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין להשיב על הצעת האי-אמון. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, כפי שאתה יודע, ראש הממשלה והממשלה כולה גינו, חבר הכנסת חאג' יחיא, אם אני משיב לך, טוב, קשה להשיב למי שאפילו לא רוצה להקשיב לתשובה. אם יש לך חלוקת קשב, אז אני מקבל את זה, אין שום בעיה. אני פשוט מבקש את תשומת לבך, כי אני רוצה תכף לשאול אותך שאלה, לכן אני חושב שחשוב שתשמע. אני חושב שראש הממשלה והממשלה כולה גינו, כמובן, התפקיד של ממשלה זה לגנות,

אני במשפט הראשון. גינו בחריפות את אותם אירועי טרור שחלקם נזכרו בדברים שאתה אמרת, ושבים ובוודאי מגנים את האירועים האלה, וגם מנחים את השב"כ ואת כוחות הביטחון בכלל, ומגבים אותם, כדי לאתר את מי שביצעו את הדברים האלה, וכמובן להעמיד אותם לדין, בעניין הזה בכלל אין שום ספק.

חבר הכנסת חאג' יחיא, אני חושב שנאה דורש נאה מקיים. אז הנה, אני עומד פה מעל הדוכן ואני אומר לך, אני מגנה בכל תוקף אירועי טרור דוגמת הרצח,

חבר הכנסת חאג' יחיא,

דוגמת הרצח, האירוע הקשה, האירוע הקשה בדומא, או אם תרצה, הרצח שביצע עמי פופר. ועכשיו תורך, חבר הכנסת חאג' יחיא. והרצח שהמדינה עשתה בכפר-קאסם?

אני מציע, אני מוכן, אנחנו נגיע לשם, אבל בואו לא נלך, מאה אחוז. בואו לא נלך כל כך רחוק. אני לא ביקשתי שתגנו את הכול, בוא נתחיל מצעד ראשון קטן, אולי, בבקשה, תגנו, הנה, זו ההזדמנות שלך, חבר הכנסת חאג' יחיא. האם אני יכול לומר כאן מעל הדוכן בשמך שאתה מגנה את כל אותם אלה שמבצעים פיגועי דקירה באזרחים תמימים ורוצחים אותם על לא עוול בכפם?

חברת הכנסת זועבי, לך לא קוראים חאג' יחיא עדיין. אני שואל את חבר הכנסת חאג' יחיא. אם תיתן לי הזדמנות להשיב לך, אני אשיב לך. חבר הכנסת חאג' יחיא, לא ביקשתי שתשיב. שאלתי, חבר הכנסת חאג' יחיא, זה לא שחור ולבן. כואב הלב פשוט.

אז אני אחזור על השאלה.

חבר הכנסת חאג' יחיא, אתה מגנה את אותו טרוריסט שדרס רק לאחרונה תינוק, לא רחוק מכאן, בתחנת אוטובוס בירושלים? האם אתה מגנה אותו? אמרתי לך, אתה מגנה אותו?

לא לא לא, אז תגיד. מסובך. טוב, התשובה ברורה, אדוני השר.

אני חושב שעם ישראל צריך לשמוע את הדברים האלה.

חבר הכנסת חאג' יחיא, מקרה נורא, דריסה של תינוק, לא רחוק מכאן,

אתה מגנה או לא מגנה? 500 ילדים בעזה, אתה מגנה? 500, חברת הכנסת זועבי, חברת הכנסת זועבי, אפילו מהמרחק שבין הדוכן למקום ישיבתך אני מבחין בינך לבין חבר הכנסת חאג' יחיא, הוא לא צריך עזרה. חברת הכנסת זועבי, תאמיני לי, האיש אדם אינטליגנטי, יודע להסתדר לבד. אני שואל, חבר הכנסת חאג' יחיא, מה, אתה עושה לו מבחן? אתה מגנה נגד 500 ילדים בעזה? חבר הכנסת סעדי, אני מודה שאם חבר הכנסת חאג' יחיא היה מבקש ממני להמליץ לו על עורך-דין,

תשמע, כן, אני מקשיב. אלפים, רצח של אלפים בעזה. כשהכיבוש יסתיים,

בכל אחד שירצה לפגוע,

הבנתי. אבל עד שמה שאתה, מפגינים, אתה מגנה, חברת הכנסת זועבי, אבל אני מדבר עם חבר

ששולטת במתנחלים, זו השאלה.

חבר הכנסת חאג' יחיא,

חבר הכנסת חאג' יחיא, רגע,

אני מוכן לעסוק בכל מה שתרצה, אבל בוא נלך צעד צעד. תפסיק, חבר הכנסת חאג' יחיא, תאמין לי שאם נעבור את המשבצת הראשונה, אני מתחייב ללכת אתך גם להמשך. אבל בוא נעבור פעם אחת על המשבצת הראשונה הזאת. אתה חושב

חבר הכנסת חאג' יחיא,

אנחנו עכשיו אחרי נאומי הסנגוריה של חברת הכנסת זועבי, ואחרי שנתנו שחרור לעורך-הדין סעדי לרגע מהעניין הזה, אני בכל זאת שואל אותך, וחוזר ושואל אותך: טרוריסט שדרס תינוק, אתה מגנה אותו או לא מגנה אותו? אתה מגנה או לא מגנה? אני יכול לומר מעל הדוכן שחבר הכנסת חאג' יחיא מגנה אותו?

שאתה רוצה סטנדרט כפול, או שאתה רוצה סטנדרט כפול, מאתנו אתה תובע דבר אחד, ומעצמך דבר אחר. מעצמך דבר אחר. אל תהסס. משפחות שלמות אין, אין בשביל, שלוש משפחות,

אני אומר לך, חבר הכנסת חאג' יחיא. אני אומר לך, אני אומר לך, מאה אחוז. אתה יודע מה, חבר הכנסת חאג' יחיא? אתה יודע מה, חבר הכנסת חאג' יחיא? אני אקח אותך חצי משבצת אחורה, אני אקל עליך עוד טיפה. אל תקל עלי, אותה ממשלה, חבר הכנסת חאג' יחיא, אתה מגנה, חבר הכנסת חאג' יחיא, אבל יש לי שאלה. יש לי שאלה: אתה מגנה, אתה לפחות מוכן לגנות הרג של תושבי עזה בידי אנשי ה"חמאס" בטענה שהם משתפי פעולה עם

אז בגלל זה מותר להם להרוג את בני עמם בלי משפט, כי עזה לשיטתך במצור? אתה עדיין כובש בעזה. אדוני היושב-ראש, לנו יש מוסר, ולכם יש מוסר כפול.

בחושבו כך, הכריז המלך ברחבי הממלכה שיעניק פרס גדול למי שילמד אותו כיצד לדעת תמיד מהו הזמן הנכון לכל עניין, מיהם האנשים החשובים ביותר ומהו העניין החשוב מכל שאר העניינים. מי שקרא פעם ספרות, מתוך "שלוש השאלות", מאת ל"נ טולסטוי. גם לנו יש מלך. לא סתם מלך, קינג ביבי. הוא לא יודע מה הזמן הנכון לטפל בכל עניין, הוא לא מייחס חשיבות לאנשים הנכונים והוא לא יודע תמיד מה העניין החשוב מכל העניינים. דבר אחד הוא יודע היטב, ההפחדה וחוסר המעשה משאירים אותו בשלטון. לפני פחות משנה, ב-31 בינואר 2015, כתב קינג ביבי בדף הפייסבוק שלו, שבנימין נתניהו ינהיג את המדינה מול הטרור האסלאמי הקיצוני וישמור על ביטחון אזרחינו וילדינו, בעוד אחרים ייכנעו ויביאו את "דאעש" לישראל. כעבור פחות משנה, במציאות החיים, ולא בדף וירטואלי, קינג ביבי מאפשר לטרור לנהל אותו. מאפשר לאסלאם הקיצוני להשתלט, מפקיר את ביטחון אזרחינו וילדינו, נכנע, והביא את "דאעש" לגבולות מדינת ישראל. כבר 15 שנה אנו נמצאים במלחמת התשה בעוטף-עזה, תחת הפגזות מתמשכות. מול הטרור צריך להילחם בנחישות, בכוח, באותה נחישות שהקימו את המדינה. אי-אפשר להשאיר את תושבי העוטף כבני-ערובה. לאחר מלחמת "צוק איתן" נוצרה הזדמנות למינוף המהלך הצבאי, שיקום הרצועה תמורת פירוז. אך ברגע האמת רעדה ידו של ראש הממשלה. אזרחי ישראל נותרו שבויים של ה"חמאס". ממשלת ישראל צריכה לפעול לפיתוח ושיקום רצועת-עזה, במטרה למנוע את הסבב הבא, אולם זאת אך ורק בתנאי שה"חמאס" יפורק מנשקו, במטרה למנוע את ההתחמשות וההתעצמות הצבאית של ה"חמאס" לקראת הסבב הבא. אסור להיכנע לשום תכתיב או דרישה של מדינה כזאת או אחרת, אך חייבים לנצל את הזרוע המדינית. נתניהו, תודיע לארדואן שאתה מוכן לאפשר להם גישה חופשית לרצועת-עזה, אבל בתנאי שה"חמאס" מתפרק מנשקו, בתנאי שהם לוקחים אחריות ומספקים חשמל ומים לרצועה. למה תמיד אנחנו אומרים לא? מנהיגות יודעת לנצל הזדמנות לטובתה. אתה בשלך, מנהל את הסכסוך, ולא רוצה להגיע לפתרון. העובדה ש"צוק איתן" הסתיים בלי שהושג מהלך מדיני משלים היא טעות אסטרטגית המחייבת תיקון, כל עוד אין אופק לפתרון מדיני, נמשיך לחיות ממלחמה למלחמה למלחמה. מאז סיום מלחמת "צוק איתן" ועד היום נורו לעבר ישראל יותר מ-35 רקטות ופצצות מרגמה. ירי נק"ל ומטענים נמשכים וחפירת המנהרות לא נפסקת. יותר מ-300 עזתים עברו את הגבול, בתוכם גם מחבלים. כל ירי מלווה ב"צבע אדום" ובומים שהפכו להיות חלק מחיינו בעוטף-עזה, חלק מגידול הילדים, "צבע אדום" שעוצר את הנשימה ומאיץ את הדופק. כל יום שישי, כל יום שישי, לפני המסגדים, באופן קבוע אנחנו מחכים למטח האימונים של ה"חמאס" אל עבר הים, מטח שמרעיד את הבתים בעוטף-עזה, והולך ומתחזק משבוע לשבוע. אחר כך לא מבינים איך הטילים מגיעים לחדרה. תושבי העוטף הם מתיישבים ציוניים נחושים, אך מופקרים. ראש הממשלה מסתתר בירושלים, ואנחנו חשופים בחזית. דור שלם גדל בפוסט-טראומה, דור שלם ללא אופק ותקווה, דור שלם גדל בסכנה, וראש הממשלה בשלו. שנה וחצי מ"צוק איתן", ובמקום ללמוד להשתפר ולהגן על חיי אדם, בוחר ראש הממשלה להסתיר את התחקירים ולהתעלם מהדוחות. לחשוב שהפחדה תשכיח את הביקורת. אדוני ראש הממשלה, תחשוף את תחקירי "צוק איתן", תביא אותם לדיון ראוי ומקצועי, לא בשביל לערוף ראשים, לא בשביל לחפש אשמים, בשביל ללמוד, בשביל להשתפר, בשביל להגן על אזרחינו וילדינו. הפחד מהמעשה וחוסר החזון מובילים אותנו למבוי סתום. הסבב הבא קרוב, ותפקידה של ההנהגה להיערך ולעשות הכול כדי למנוע את המלחמה הבאה. מלך אמיתי נשלח לעולם בשביל לעשות את המעשה הטוב, קינג ביבי נשלח לעולם בשביל לשרוד ובשביל לשמור על כיסא המלוכה.

אני מודה לחבר הכנסת חיים ילין, שנימק את הצעת האי-אמון מטעם יש עתיד. אני מזמין את שר הביטחון חבר הכנסת משה יעלון להשיב על הצעת האי-אמון. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון של מפלגת יש עתיד פותחת באמירה ששום דבר לא ישתנה כל עוד ראש הממשלה חושב שאין פתרון וצריך להמשיך ולנהל את הסכסוך. אני רוצה להעמיד את אנשי יש עתיד על טעותם. שום דבר לא ישתנה כל עוד הפלסטינים לא יכירו בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי, כל עוד הפלסטינים ימשיכו לחנך את ילדיהם מגיל גן לשנוא, לרצוח, לשאוף להיות שהידים, שום דבר לא ישתנה כל עוד יחנכו אותם שפלסטין היא מראס-אל-נקורה ועד אום-רשרש, מראש-הנקרה ועד אילת, מתוך כוונה לא לוותר על שום פיסת קרקע ולכן לא להסכים,

נא לשבת, חבר הכנסת איימן עודה, לא צועקים בעמידה. לא צועקים בכלל, ובעמידה בפרט. ושום דבר לא ישתנה כל עוד כאשר אנחנו נסוגים מרצועת-עזה, ואי-אפשר לטעון שאנחנו כובשים שם, הבחירה של הפלסטינים, או של ה"חמאס" ליתר דיוק, היא לעסוק בייצור ובייצוא רקטות, במקום גידול תותים וייצואם, או כל דבר אחר. ולכן השאלה של ניהול הסכסוך היא לא בחירה ישראלית, וההבנה שכנראה הפתרון רחוק ואיננו קרוב היא תוצאה של ניסיון היסטורי, משחר הציונות, להגיע לפשרות, כשהצד היהודי נענה להצעת החלוקה, גם הראשונית, של ועדת פיל, שכבר שכחו אותה, מ-1937, ולהצעת האו"ם מ-1947, והצד הערבי סירב להצעות הללו. ומאז ועד היום, בוודאי אחרי אוסלו, מי שסירב זה הרשות הפלסטינית, או אש"ף ליתר דיוק, ובוודאי ה"חמאס", בלי להיכנס כאן לכל ההיסטוריה של קמפ-דייוויד, אנאפוליס, ואפילו שבע שנים שבהן אנחנו מכהנים בראשות ממשלה כזו או אחרת עם ניסיונות להגיע לשולחן משא-ומתן אמיתי, לא רק כדי לדון על גבולות, כמו שצץ השבוע העניין שוב. כשדנים על גבולות הם רק מקבלים ולא נותנים, ובבסיס לא מוכנים להכיר בזכותנו להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי. לכן עניין ניהול הסכסוך הוא לא בחירה אלא פרך, תוצאה. ולשאלת ניהול הסכסוך, יש משפט מפורסם שאומר: אנחנו זקוקים לסבלנות, אבל אנחנו צריכים אותה דחוף עכשיו. ואנחנו כנראה איבדנו סבלנות, כי אנחנו רוצים את האוכל עכשיו, אינסטנט-פוד, אוכל מהיר, ואנחנו רוצים דמוקרטיה לערבים עכשיו, מה שלא כל כך הולך, תפיסה מערבית שהתגלתה כשגויה במזרח התיכון, עם כוונה טובה, ואנחנו רוצים גם שלום עכשיו וזה לא כל כך הולך, ויש כאלה שגם רוצים משיח עכשיו. אז נהיינו גם פתרוניסטים וגם עכשוויסטים, גם חושבים שלכל דבר יש פתרון, אף שלהרבה אתגרים לא מצאנו פתרונות, לא ברפואה, אפילו לא במתמטיקה. חיים עם לא מעט סוגיות לא פתורות ומנהלים אותן, אפילו בחיינו האישיים. אבל כשזה מגיע לסכסוך הישראלי פלסטיני, יש פתרון, הוא ידוע, וצריך אותו עכשיו. הלוואי שזה היה אפשרי. מי כמוני היה שמח אילו לא היינו צריכים להשתמש בחרב או בנבוט או בנשק כדי לעמוד על המשמר ולהגן על מדינת ישראל.

קודם כול, יש בכך ללא ספק תפיסה שגויה מאוד ומטעה. אחר כך, האמירה, כפי שנאמרה בהצעת האי-אמון, שהעובדה כי מבצע "צוק איתן" הסתיים בלי שהושג מהלך מדיני משלים, היא טעות אסטרטגית המחייבת תיקון. אז אכן, מבצע "צוק איתן" לא הסתיים במהלך מדיני שהביא אותנו למנוחה ולנחלה מרצועת-עזה, כמו שההתנתקות, שהיו כאלה שהבטיחו שתביא למנוחה ונחלה מרצועת-עזה, כי הרי ניענה לכל התביעות הטריטוריאליות ולכן נעזוב את פילדלפי ונעזוב את התוחמת הצפונית ולא תהיינה להם יותר תביעות טריטוריאליות. מה לעשות שהתביעות הטריטוריאליות של העזתים אינן נגמרות בגבולות עזה, והן בתל-אביב, שיח'-מוניס, בוודאי ביפו, בעכו וכן הלאה וכן הלאה, ולכן כנראה לא היה אפשר להשלים גם פה את המהלך באיזה מהלך מדיני משלים שמביא אותנו לאיזו מנוחה ונחלה. אבל השגנו הפסקת אש, אחרי עמידה עיקשת על כך שהפסקת האש תהיה מסוימת, על בסיס היוזמה המצרית במקרה זה, על-פי תנאינו. והפסקת האש הזאת, גם אם הושגה אחרי 51 יום, היא הפסקת אש שרירה וקיימת, וגם אם יש כאלה שמנסים להפר אותה, ה"חמאס" מחויב לה, ומאז מבצע "צוק איתן" הוא לא ירה אפילו כדור אחד, הביא לתקופה שקטה יחסית, בוודאי ביחס לתקופה של שני העשורים האחרונים, ומכך נהנים, אנחנו כולנו נהנים, וגם תושבי עוטף-עזה. לא, אל תסלף את הנתונים. לא לסלף. אני מסכים למה שאתה אומר, אבל לא לסלף. אני אומר "שקטה יחסית" כי היא איננה שקטה באופן מוחלט,

המציאות הביטחונית איננה תוכנית כבקשתך, אלא היא תוצאה של מדיניות, והמדיניות שאנחנו נוקטים, קודם כול על בסיס הישגי "צוק איתן", אותה הרתעה שהושגה שכתוצאה ממנה ה"חמאס" לא ירה אפילו כדור אחד, מאפשרת ליישובי עוטף-עזה לפרוח, לשגשג. הייתי ביישובי עוטף-עזה גם בחג הסוכות, גם בחג החנוכה, והשאלה העיקרית שעלתה היא אם אפשר להשקיע עוד, בעוד יחידות דיור, בהרחבות ביישובים, בפיתוח. זו בהחלט התשובה הנכונה, זה הניצחון של "צוק איתן", הפריחה והשגשוג והגידול הדמוגרפי ביישובי עוטף-עזה. לשם כך הממשלה הקציבה סכומי כסף נכבדים, כחלק מהמהלך שלאחר מבצע "צוק איתן", ואני מקווה שנראה עוד פריחה ושגשוג. אינני יודע כמה זמן תארך הפסקת האש, אינני משלה את עצמי בכלל, משום שאנחנו, מלפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, חיים בין עימות לעימות. רק שפעם העימותים היו בסדרי גודל של מלחמת ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים, וברוך השם הגענו לזה שבצבאות הם אפילו לא מנסים לאתגר אותנו, כי במלחמות הללו הם הובסו, והם מבינים את הפער העצום שפתחנו מולם, אז הם מנסים בטרור, כמו הסכינים עכשיו, או בטרור המתאבדים של העשור הקודם, או הרקטות מלבנון או מעזה, בכל מה שאפשר. אבל עובדה שאנחנו במדיניותנו, שהיא מדיניות שנשענת גם על מקל עבה, נבוט, כן, הרתעה, אבל גם על גזרים, איננו עיוורים לצורך של הצד השני, של האזרחים שחיים שם, להתקיים, ולמעשה במצב הנוכחי אנחנו דואגים גם לזה שיבוצע שם שיקום בפיקוח, יש מנגנון שמפקח על הכנסת חומרי השיקום, ובפיתוח דברים אחרים. אבל יש דברים שאנחנו לא מאפשרים. אנחנו לא מאפשרים פרויקטים גדולים. למה? יש לנו עוד חשבון פתוח, יש לנו גופות של שני חיילים שנשארו ממבצע "צוק איתן"; יש לנו כעת גם אזרחים שעברו על דעתם לצד השני. וכל עוד הסוגיות הללו אינן פתורות, אני מדבר כמובן על סמל ראשון אורון שאול וסגן הדר גולדין, זיכרונם לברכה, שכל עוד החזרת גופותיהם לא תתבצע, פרויקטים גדולים לא יבוצעו בצד השני. ופה אני רוצה להגיע לשורה התחתונה. אנחנו פה מעלים הצעות אי-אמון מדי שבוע, האופוזיציה מעלה, ומה שעולה מתוך הצעת האי-אמון הזאת זה שאנחנו אשמים, במקרה הזה ראש הממשלה, זה כוון נגד ראש הממשלה. ראש הממשלה אשם, המדיניות שלה אשמה, וכן הלאה וכן הלאה. אם אני צריך להצביע על ערך אחד שבעטיו אנחנו רואים את מה שקורה במזרח התיכון, הייתי קורא לו ערך לקיחת האחריות. אני, כשלמדתי ממפקדי ולימדתי את פקודי על אחריות, אמרתי להם: תשמשו ביד כך, בעיקר כשנכשלים. כשנכשלים, רק אצבע אחת יכולה להאשים מישהו אחר. נכשלת בפעולה בגלל מזג האוויר? כי האויב לא שיתף פעולה? וכן הלאה, רק אצבע אחת, האצבע המורה. אצבע אחת כלפי הקדוש-ברוך-הוא, או כל אחד במה שהוא מאמין, שלוש אצבעות אליך. קודם כול, בואו נשאל את עצמנו במה אנחנו לא היינו בסדר. כך נדע להפיק לקחים, נדע להיות יותר טובים בפעם הבאה וכן הלאה. זה ערך מאוד ברור אצלנו בכל המערכות.

בוגי, אז למה הוא עוצר את דוחות "צוק איתן"?

לקיחת אחריות, הוא עוצר אותם.

אבל אנחנו חיים בתרבות, אנחנו חיים בתרבות שזה מובן מאליו שאנחנו לוקחים אחריות. סביבנו יש עמים מתפרקים שהגיעו לשפל המדרגה כתוצאה מזה שהם מפנים את כל האצבעות לגורם אחר. הם לא אשמים בכלום. מי שאחראי זה "השטן הגדול" אמריקה, "השטן הקטן" ישראל, הם לא אחראים לכלום. לא מפיקים לקחים ולא כלום. לכן נכשלים במדע, בטכנולוגיה, לצערי גם במרכיבים האחרים, וכן הלאה. אצלנו, לצערי, יש יותר מדי יורים שמשתמשים בכל האצבעות כדי להאשים את עצמנו. מה, זה שאין יכולת לפתרון מדיני זה רק באחריותנו? אין צד שני? למה לא אמרת לארדואן שאתה מוכן,

זה שאנחנו נדרשים בסופו של דבר לחיות על חרבנו, זה באשמתנו? תעביר את הכדור אליהם, תעביר את הכדור אליהם.

אני מציע בעניין הזה, ובעיקר כשמעלים הצעות אי-אמון, להסתכל על זה באופן מאוזן, למה אתם חושבים שהחוכמה רק אצלכם? ולא לעמוד כאן מעל הפודיום ולהאשים את עצמנו ובעיקר את ראש הממשלה. אני מאשים את ראש הממשלה, לא את עצמנו.

לכן אני מציע לדחות את הצעת האי-אמון. תודה לשר הביטחון, השר משה יעלון. אנחנו עוברים, רבותי, לדיון הסיעתי. הדובר הראשון, מהמחנה הציוני, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, סגן יושב-ראש הכנסת. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני. אדוני שר הביטחון, אדוני ראש הממשלה, אני באמת לא יודע מה חשבתם לעצמכם כשהגיתם את השקר הזה שנקרא "ניהול הסכסוך". שגם אם אתם והספינולוגים שלכם תספרו את השקר הזה יותר מדי פעמים, אז מישהו בסוף יאמין לכם שאת הסכסוך הזה ניתן לנהל לנצח ועדיין להמשיך את החזון הציוני והמדינה שלנו?

אדוני שר הביטחון, אתה מבין בביטחון, אני פחות. בשביל לנהל את הסכסוך אנחנו צריכים מפכ"ל, אנחנו צריכים רמטכ"ל, אנחנו צריכים את מפקד המג"ב. בשביל לפתור את הסכסוך, בשביל למנוע אותו, אנחנו צריכים מנהיגות.

אתם משמשים הרמטכ"לים והמפכ"לים שלנו, לא ראש הממשלה ולא שר הביטחון. וכאזרח אני מאוד מאוד מאוכזב. כל מי שעיניו בראשו יודע שהרשות הפלסטינית נמצאת על סף קריסה, ושביום שזה יקרה, יקרה כאן תוהו ובוהו,

אתה יודע את זה כמי שהיה בצבא, שיגרום לנו עוד להתגעגע לאבו מאזן. אנחנו מזהירים אתכם בזמן אמת, אבל אתם בשלכם: טומנים את הראש בחול כמו בת-יענה. זה מזכיר לי את האדם הזה שנופל מהקומה ה-100, ובקומה ה-50 הוא אומר: עד עכשיו הכול בסדר. הכול בסדר כי הוא עוד לא התרסק. אבל הוא יודע שהוא יתרסק. ואתם יודעים שאנחנו נתרסק, ואתם יודעים שאין לכם פתרון לצעידה שלנו לעבר מדינה דו-לאומית שתחרב את החזון הציוני, ועדיין אתם לא עושים כלום. כי הממשלה הזאת היא ממשלת הכול הפוך, הפוך על הפוך: מחרימים את הרשות ואת אבו מאזן, אבל מדברים עם ה"חמאס"; לוקחים מהעניים את הגז, ומהתושבים, ונותנים אותו לעשירים, מעליבים את נשיא ארצות-הברית, אבל מתרפסים בפני רוסיה ומדינות אחרות. באמת מנהיגות יוצאת מן הכלל. אבו מאזן אשם בכול, בגללו גם יש 1.7 מיליון עניים במדינה. בגללו גם 780,000 ילדים גדלים בעוני מרוד. אני כל כך התגאיתי, אדוני היושב-ראש, כשעמד פה ראש הממשלה בנאום 40 חתימות וסיפר לנו על הנתונים. צעק: תסתכלו על הנתונים, על הגרפים. יאיר לפיד, אתה ראית ילד עני שיכול לאכול נתונים? שיכול לאכול גרפים? זה מה שמאכילים יותר ויותר ילדים מדוח עוני לדוח עוני. ועם כל הגרפים והנתונים האלה הילדים נשארים רעבים. תשע שנים במצטבר ראש ממשלת ישראל נתניהו נמצא בתפקיד. שני רק לבן-גוריון. אולי הוא כבר עקף אותו. רק שלבן-גוריון היה חזון והיה דלק. והחזון והדלק של ראש הממשלה שלנו, לצערי, הם פחד והפחדה. אתה יודע מה אתה מזכיר לי, אדוני ראש הממשלה? את הבן-אדם הכי זקן בעולם. אתה יודע איך קוראים לו, איל, לבן-אדם הכי זקן בעולם? גם אני לא יודע. כי החותם היחידי שהוא השאיר זה שהוא פשוט חי. והחותם היחידי שאתה משאיר, אדוני ראש הממשלה, זה שאתה על הכיסא. לינקולן, נשיא ארצות-הברית, היה רק ארבע שנים, פחות ממחצית התקופה שהיה בנימין נתניהו ראש הממשלה. ארבע שנים. והספריות בארצות-הברית, הרי ראש הממשלה אמריקנולוג גדול, הספריות בארצות-הברית מלאות על המורשת והחותם שהשאיר לינקולן. נא לסיים. כשאתה תסיים, אדוני ראש הממשלה, איזה חותם אתה תשאיר אחרי תשע שנים? אותו לינקולן אמר: אפשר לעבוד על חלק מהאנשים כל הזמן, ועל כל האנשים חלק מהזמן, אבל אי-אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. ולכן אני מקווה שגם עם ישראל יתפכח ויעיף את הממשלה הרעה הזאת הביתה, בעזרת השם, במהרה בימינו. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר. תעלה חברת הכנסת חנין זועבי, ולאחריה, חבר הכנסת יאיר לפיד. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, רבים מגנים את רוצחי משפחת דוואבשה. מגדירים אותם כחולים, חולי רוח. מגנים את העשבים השוטים האלה. אבל למה מצדיקים רצח של פלסטינים על בסיס שבועי או חצי שבועי? ומי מגנה בכלל? אלה שרוצחים. אלה שנותנים פקודות לרצוח ואלה שמצדיקים רצח פלסטיני. מי הצדיק ומי נתן פקודות לרצוח 500 עלי בעזה ב-2014? מי הצדיק רצח של 1,700 ריהאם, האימא של עלי, וסעד, האבא של עלי? מי יוצא אחרי הרצח ומצדיק? הם אותם אלה שמגנים עכשיו. והם מפרידים בין רצח הצבא, כאשר הצבא רוצח זה לגיטימי, זה מוצדק, אבל כאשר יחידים רוצחים זה לא מוצדק. מגנים בשביל להצדיק. מגנים רצח יחידים בשביל להצדיק רצח בסיטונות. מי שיש לו מושג צריך להכיר בעובדה הזאת. נרצחו 380 עלי במהלך קיץ 2008. הפציצו 380 עלי. וידעו שיש עלי ואחמד וסעיד, תינוקות, ולילה. תינוקות בתוך הבתים. אבל זה מוצדק. יחידים, מחוץ לצבא, מחוץ לפשע הרשמי של המדינה, את זה אנחנו מגנים. אבל הרצח האמיתי, הטרור המרכזי, אנחנו מצדיקים. מי יותר מסוכן, מי שרוקד בחגיגיות אחרי הרצח של דומא או מי שיוצא בקור רוח להסביר, להצדיק אחרי הפצצות על עזה, אחרי רדיפה יומיומית בגדה המערבית, במזרח-ירושלים? מי יותר מסוכן? מי מבצע את הפשע המרכזי? אלה שהופכים את הרצח לחגיגה או אלה שהופכים את הרצח לשגרה? אלה שהופכים את הרצח לחגיגה או אלה שהופכים את הרצח לשגרה יומיומית, לפשע יומיומי? הפלסטינים סובלים ממוצע של תינוק אחד שנרצח בכל 3.7 ימים. נא לסיים. זה לא עלי שנרצח בדומא, זה עלי בכל 3.7 ימים. וזה על-פי דוחות ארגוני זכויות אדם. לפי הסבל היומיומי של הפלסטינים. שם הטרור נמצא, תודה. אצל צבא שהורג, אצל חברי כנסת שאומרים: זו אינה היהדות שלנו. היהדות שלנו אינה לרצוח את עלי בדומא. אבל אולי,

אצל ציפי לבני היהדות זה לרצוח פלסטיני בכל 3.7 יום ולהפציץ אותם, ולהרוג, תודה. 2,200 ריהאם וסעד. זה מה שמדינת ישראל עושה. זה הטרור המרכזי. זה הפשע המרכזי. תודה לחברת הכנסת חנין זועבי. יעלה חבר הכנסת יאיר לפיד, ואחריו, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אדוני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

מוקדם יותר היום פורסם שמרצה באוניברסיטה העברית פרסם דברים, אני לא רוצה לחזור עליהם, דברים נוראים, על שרת המשפטים איילת שקד. האיש הזה הוא לא דוקטור באוניברסיטה העברית, הוא טוקבקיסט מהסוג הנמוך ביותר. אני מגנה את הדברים האלה. אני מתבייש בדברים האלה. זה מרצה למדעי המדינה שכנראה לא מבין את מה שהוא עצמו מרצה עליו, מפני שאם היה מבין, היה יודע שמדינות נהרסות בגלל אנשים שמתבטאים כמוהו. באמת, בושה וחרפה. האוניברסיטה לא יכולה לעמוד מן הצד כשאחד ממרציה מדבר ככה. בבקשה תודיע לכולם שאנחנו לא מתואמים. לא שמעת מה שאמרתי לפני. עוד יחשבו שאנחנו מתואמים.

אנחנו לא מתואמים, אנחנו רק מחזיקים באותם ערכים, חיים. לגבי הצעת האי-אמון עצמה, עמד פה קודם שר הביטחון ודיבר על זה שיישובי עוטף-עזה פורחים ומשגשגים בימים אלה. זה יכול להיות שיישובי עוטף-עזה פורחים ומשגשגים, אבל ביישובי עוטף-עזה גם פוחדים. מפני שיש דבר אחד ששר הביטחון התעלם ממנו לגמרי, זו העובדה שחופרים. יש 1.8 מיליון בני-אדם בעזה, יותר מ-50% מהמבוגרים מובטלים. האנשים האלה במקצועם הם חופרי מנהרות. בכל רגע נתון יש מאות, יש מי שאומרים 1,200, חופרי מנהרות בעבודה. בכל רגע נתון מפתחים עכשיו את הדור הבא של הטילים והרקטות מתוצרת עצמית של ה"חמאס". למה אתם חושבים שהם חופרים? בשביל הכיף? למה הם מפתחים טילים? מפני שהם נהנים מזה?

הם מכינים את הסבב הבא, מפני שהם יודעים שהסבב הבא יגיע, והוא לא רחוק. הקבוצות הסלפיות לוחצות עליהם. העלייה ל-17% של תומכי "דאעש" לוחצת עליהם. "הג'יהאד האסלאמי" לוחץ עליהם. והם יישברו ויתקפו, מפני שלזה הם מתכוננים, לייצר מספיק מנהרות. ברגע שיהיו להם מספיק מנהרות ומספיק טילים, יגיע הסבב הבא מעזה. ומדינת ישראל מנגד לא עושה דבר, אין מהלכים מדיניים כדי למנוע את הסבב הבא, ויכולנו לעשות מהלכים מדיניים, ואין היערכות מבצעית. המכשול הקרקעי המובטח לא נבנה. ולא רק שלא נבנה, לא ברור עדיין איך הוא יתוקצב. וחיים יודע, ראשי המועצות באזור, בעוטף-עזה, שמעו בלי סוף הבטחות, והם מתחילים,

לדאוג, כי הם אנשים מנוסים, והם יודעים מתי עובדים עליהם. ועובדים עליהם. כי המכשול הקרקעי, היו צריכים להיות עכשיו בשיאה של הבנייה. במקום זה, לא בנוי ולא מתוקצב. "חמאס" הולך ומשלים את ההכנות לעימות הבא, יש הפגנות על הגדרות, ראשי היישובים לא רואים היערכות של צה"ל ולא של מערכת הביטחון לעימות הבא. אמר פה שר הביטחון שאנחנו צריכים להבין שהעימות יימשך. אם העימות יימשך, צריך להתכונן לקראתו. מערכת הביטחון והממשלה לא עושים את זה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד. יעלה חבר הכנסת יעקב מרגי. עודד פורר. חבר הכנסת עודד פורר. ואחריו, חבר הכנסת יעקב ליצמן. אם הוא לא יהיה, חבר הכנסת אילן גילאון. שלוש דקות לרשותך. אני אמתין עד שתעלה לדוכן. שלוש דקות. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, החודשים האחרונים ורצף האירועים הם אלה שמחייבים אותנו לבחון מחדש ולומר אולי לממשלה שאיבדנו את האמון בה. וכדי להבהיר, אולי כדאי שנרכז את הסיבות, כדי שתבינו, בממשלה, מה המצב כרגע. כי נראה לי שמשם, ממרומי קומת הממשלה, לא כל כך מבינים את הסיבות. אז בואו נמנה אותן: ב-1 באוקטובר, באיתמר ואלון-מורה, פיגוע ירי מרכב נוסע, ב-3 באוקטובר, בירושלים, פיגוע דקירה ופיגוע ירי,

בירושלים, פיגוע דקירה, ב-6 באוקטובר, ביפו יידוי אבנים בהפגנה, ב-7 באוקטובר, בכביש 6, בקבוקי תבערה, ב-7 באוקטובר,

יידוי אבנים עם פצועה קל, ב-7 באוקטובר, בירושלים, פיגוע דקירה, ב-7 באוקטובר, בפתח-תקווה, פיגוע דקירה, ב-8 באוקטובר, בירושלים, פיגוע דקירה, ב-8 באוקטובר, בקריית-ארבע, פיגוע דקירה, ב-8 באוקטובר, בתל-אביב, פיגוע דקירה וחטיפת נשק, ב-8 באוקטובר,

פיגוע דקירה, ב-9 באוקטובר, בקריית-ארבע, פיגוע דקירה, ב-9 באוקטובר, בירושלים, פיגוע דקירה, ב-10 באוקטובר, בירושלים, פיגוע דקירה,

בירושלים, עוד פיגוע דקירה, ב-11 באוקטובר, במעלה-אדומים, פיגוע, ב-11 באוקטובר, בחדרה, פיגוע דריסה ופיגוע דקירה, ב-12 באוקטובר, בירושלים, פיגוע דקירה, ב-12 באוקטובר,

פיגוע דקירה, ב-13 באוקטובר,

פיגוע דקירה ופיגוע ירי, ב-13 באוקטובר,

פיגוע דקירה, באותו יום, ברעננה, שני פיגועי דקירה, ב-14 באוקטובר בירושלים פיגוע דקירה, ב-15 באוקטובר בשכם,

ב-16 באוקטובר בגזרת חברון, פיגוע דקירה, ב-17 באוקטובר בירושלים, פיגוע דקירה, ב-17 באוקטובר בחברון, פיגוע דקירה, באותו יום, עוד פיגוע דקירה בחברון, ובאותו יום, פיגוע דקירה במחסום קלנדיה, ב-18 באוקטובר בבאר-שבע, פיגוע ירי,

ב-20 באוקטובר, הר-חברון, פיגוע דקירה, ב-20 באוקטובר, בחברון, פיגוע דריסה, באותו יום, בגוש-עציון,

ב-24 בנובמבר, בצומת תפוח, פיגוע דריסה, ב-25 בנובמבר, בקריית-ארבע, פיגוע דקירה, ב-25 בנובמבר, במעבר קלנדיה, פיגוע ירי, ב-27 בנובמבר,

פיגוע דריסה, ב-27 בנובמבר,

פיגוע דריסה,

פיגוע דקירה, ב-29 בנובמבר,

פיגוע דקירה, ב-29 בנובמבר,

ב-3 בדצמבר, במחסום חיזמה, פיגוע ירי, באותו יום, בירושלים, פיגוע דקירה, 4 בדצמבר, בתל-רומיידה, פיגוע דקירה, 6 בדצמבר,

פיגוע דריסה, 7 בדצמבר, בחברון, פיגוע דקירה, 9 בדצמבר, "בית הדסה" פיגוע דקירה, באותו יום בשומרון, פיגוע ירי. האמת שאני עוצר אותו כדי לחזק משהו.

היא הייתה צריכה לשמוע את כל מה שהוא מקריא פה,

אני חושב שכדאי שגם הממשלה תשמע. אל תשנה לה את המציאות. ב-10 בדצמבר, בכביש כפר-לובאן בית-אריה, פיגוע

פורר אמר, כל הדקירות האלה, ועוד ראש הממשלה הוא מר ביטחון ומטפל רק בחיים האמיתיים, אז אם אין שלום ואין ביטחון וירושלים מחולקת, מה הסיבה שבנימין נתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה,

לפעמים אני מגשש, מחפש, בודק את הדרכים, ממולל אותם,

להיות בטוח שאני עדיין נמצא באותו בית שאני חושב שאני נמצא בו בכל השנים האלה. אני מוכרח להגיד לך בעצבות שיש לי תחושה שברית הקנאים,

היא זו שמנצחת, היא זו שגורמת לקבוצה שאיבדה את הבושה באופן מוחלט, אדוני היושב-ראש, היא זו שמובילה והיא זו שמושלת בכיפה. ארבעה אנשים: האחד חופר עם 9-D, השני צלף, יורה לראש הממשלה בין העיניים, השלישי תליין חובב, מתנדב להיות, הרביעית מתנהלת כסלקטורית בברים. אלה מונהגים על-ידי ראש ממשלה אחד פחדן, שיותר מכל דבר אחר רוצה להיות הכלאה של פוטין וארדואן, ולשם מכוונים כל המהלכים שלו, לרבות אותה חקיקה נלוזה לגבי עמותות ולגבי מי שמקבל תרומה מחו"ל.

אני אומר לך קבל עם ועדה ולפני כולם: עדיף בעיני אלף מונים לשרת את האינטרס של הולנד בישראל ושל נורבגיה בישראל מאשר לשרת אינטרסים של אוונגליסטים מכחישי שואה, ספסרים, סרסורים, מהמרים וגורמים עלומים אחרים, שבסופו של דבר אתה הולך לשלם להם את האתנן שצריך לשלם להם,

אני לא מתבייש בזה, והכול גלוי. מי מדבר? הבית היהודי, שלפני שבוע ביקר מבקר המדינה את ההתנהלות שלו, ומי שעומד בראשו נדרש לשלם קנס על התנהלות ממש ממש שקופה. אדוני היושב-ראש, ז'אן-ז'אק רוסו אמר פעם שהבושה היא בת-לווייתה של היכולת להבחין בין טוב לרע, ובמקום שאנשים מאבדים את הבושה, הם מאבדים את היכולת להבחין בין טוב לרע. ולכן, אדוני, צריך ללכת אל הבוחר מחדש, ואולי גם להקים חזית הצלה לאומית רחבה כדי להציל את מדינת ישראל מפני ברית הקנאים, נביאי השקר, שאין אלוהים בלבם, שהם משולים לעובדי הבעל והעשתורת, אלה הם האנשים שמובילים, הם אלה האנשים שנותנים את הטון בחתונה ההיא שהיום כל כך מאפיינת. מי שמנסה לטשטש עקבות של הערוגה שבה אזובי הקיר האלה גדלו להיות הצמח הבולע הזה, הטורף הזה, הוא רק מטשטש, ולא יעזור לו. אני מודה מאוד לחבר הכנסת אילן גילאון. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת בבקשה במקומותיכם, יש לנו לפני ההצבעה עוד עניין בסדר-היום. חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת, שעל-פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של חבר הכנסת סילבן שלום, שנכנסה לתוקפה אתמול בבוקר, בא במקומו חבר הכנסת אמיר אוחנה. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, אני מזמין את אמיר אוחנה לעלות לדוכן. לא, לא, לא. חברים, אין מחיאות כפיים, לא לפני, לא אחרי ולא בשום שלב. אנחנו לא בהצגה, אנחנו בכנסת. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תשיב "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". מתחייב אני. ברכות לחבר הכנסת אמיר אוחנה, וכמנהגנו נאפשר לו ודאי לומר כמה מילים בפעם הראשונה מעל דוכן הנאומים. אדוני היושב-ראש, תודה, שרות ושרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, וחשובים מכולם, במחילה, אזרחי ישראל, הנני כאן, בן לאסתר ומאיר אוחנה, שעלו ממרוקו לבנות מדינה. כאן עם החצי השני שלי, אלון, אהוב לבי. הנני כאן, אבא לאלה ולדוד הקטנים, וכמו דוד שניצח את גוליית בעמק-האלה, כאן כנגד כל הסיכויים. כאן עם כל מי שאני ומה שאני, מה שבחרתי ומה שלא, וגאה באלה וגם באלה. יהודי, ישראלי, מזרחי, הומו, ליכודניק, שלום, אדוני ראש הממשלה, תודה שאתה מכבד אותנו. שלום אמיר, ברוך הגיעך. ביטחוניסט, ליברל ואיש הכלכלה החופשית. מה בא קודם? הכול בא יחד. כשרודפים יהודי בזעקות "אטבח אל-יהוד" אני קודם כול יהודי, כשיורים, מחרימים, מסמנים ומגרשים, אני מתנחל, כשמבקשים לטשטש תרבות, להקטין, להעלים, אני מזרחי, כשמוציאים דיבתם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, אני חייל, כששכונות שלמות אינן כשהיו וקשישות נאלצות לחיות את שארית חייהן בהסגר ובפחד, אני דרום-תל-אביבי, כשמראהו החיצוני של אדם הוא סיבה טובה לשנוא אותו, להרחיק אותו משכנות ומתעסוקה, אני יהודי חרדי שאיננו חרד, וכששורפים תינוק חי יחד עם בני משפחתו, לעזאזל, יא אחוואן, אנא מעכום (בערבית: אחים, אני אתכם); וכשדוקרים למוות, חברי, נערה צעירה במצעד של אהבה, תשתוק.

תשתוק. וכשדוקרים למוות נערה במצעד שכולו אהבה וסובלנות, אני הומו. אני הומו שלא מייחל ליום שיבוא, אלא קם ומביא אותו, שמבין שהדגל שאנו נושאים, לסביות,

טרנס ובי, הוא דגל צבעי הקשת, צִבעֵי, חברי לקהילה, לא צֶבַע. מדינת ישראל, האחת והיחידה, העתיקה והמתחדשת, הקטנה והמיוחדת, היא פלא שאין שני לו. עם שחזר אחרי אלפיים שנות לכור מחצבתו, למקומות שבהם נוצר,

כנגד כל הסיכויים, לבנות, להתעצם, לחיות. סיפור קטן, סר ווינסטון צ'רצ'יל, מי שנחשב, בעיני בצדק, לגדול המדינאים במאה ה-20, בא לבקר כשר המושבות בתל-אביב הצעירה. מכיוון שחפה הייתה העיר מצמחייה, וראש העיר מר דיזנגוף ביקש להרשים את השר, הביא עצים ונטעם בשדרות-רוטשילד המוכרות לכולנו. צ'רצ'יל עמד נפעם מול העיר ש"התפתחה פלאים", אך פרץ בצחוק למראה עץ שקרס וחשף את התרמית. דיזנגוף הנבוך לא ידע את נפשו, אך צ'רצ'יל רק טפח על שכמו ואמר: מיסטר דיזנגוף, בלי שורשים, שום דבר לא יצמח כאן. וזהו, חברי, זהו האתגר הגדול של הציונות בת דורנו, לספר לדורות הבאים את סיפורה של הארץ המופלאה הזאת, שהיא שלנו לא בזכות הכוח אלא מכוח הזכות, חברי המכובד חבר הכנסת בגין, אתה בוודאי מכיר את הציטוט הזה היטב, הוא שייך לאביך, לספר את קורותיו של העם הישן ומלא הגוונים שלנו, על תפוצותיו השונות, למה הוגלינו מארצנו ומדוע שבנו אליה. כי מי שידע את כל אלה, מי שידע שאם טובה ואם רעה, אם קלה ואם קשה, אם זולה ואם יקרה, זוהי ארצו, מי שידע זאת יצמיח כאן שורשים, כי בלי שורשים, שום דבר לא יצמח כאן. בוודאי, חברי, תהיינה בינינו גם מחלוקות, ובוודאי נחווה כאן גם פוליטיקה קטנה ויומיומית של משחקי אופוזיציה קואליציה, שלא תמיד מובנים או מקובלים על כולם, אך אם תרשו לי ברגע החגיגי הזה, עבורי, שלא יחזרו הרבה כמותו, לאחל לעצמי דבר מה, יהיה זה: לזכור את יומי הראשון כאן, את מה ואיך שבאתי לעשות כאן. אני מאחל את זה גם לכם. חברי למשכן, בקשו טוב, רדפו טוב, עשו טוב. ספרי ההיסטוריה נכתבים בעוד אנו מדברים, והמציאות אינה קופאת במקום. בואו נחשוב באיזה צד של ההיסטוריה נרצה להיזכר אנו. תודה. ברכות ותודה לחבר הכנסת אמיר אוחנה. אני חושב שעל-פי הנאום אפשר לראות שנתברכנו במישהו שכבר מוכן. עכשיו פרק קצר של חיבוקים ונישוקים, ואז אנחנו נזמין אחד מן הוותיקים בבית הזה לברך את חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת הטרי ביותר. חברי הכנסת, נא לשבת. הסדרנים ילוו את חבר הכנסת החדש אמיר אוחנה למקומו במליאה, ואני אתכבד להזמין את ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו לברך בשם הוותיקים את חבר הכנסת החדש. חברי הכנסת, אבקש לשבת. חברי הכנסת, השרים, השרות,

נא לשבת. נא לשמור על שקט, ואני מבקש מראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו לברך את חבר הכנסת אמיר אוחנה. הרושם הראשון הוא החזק ביותר, כמעט בכל מגע שלנו עם בני-אדם. הנאום הראשון הוא הנאום החשוב ביותר, ואני חושב שכולנו התרשמנו עמוקות מהנאום של חברנו אמיר אוחנה. אני שמח לקבל אותו לשורותינו, לספסלי הליכוד, לספסלי הכנסת, ואני חש, אמיר, שאתה נושא באחריות יוצאת דופן, וגם בהזדמנות גדולה, משום שהרושם שלי שקבלת הפנים הזאת, שלה זכית, מחברת כאן את חלקי הבית. זו אחריות גדולה והזדמנות גדולה. אמיר אוחנה הוא איש רב-פעלים, יליד באר שבע, עורך-דין, משפטן, אב לדוד ואלה, שלדעתי נמצאים פה באיזה מקום, הנה הם,

טוב, הם ודאי יזכרו את הרגע הזה. הוא רב-סרן במילואים, בעל עבר ביטחוני עשיר, והוא ראש הקבוצה הגאה בליכוד. עכשיו, אני רוצה להבהיר נקודה שאולי אינה ברורה, כי יש פה נקודת תפנית, שכבר התרחשה. למעשה, אמיר הוא הנציג המובהק הגלוי הראשון של הקהילה הגאה שנבחר בפריימריז, בפריימריז פתוחים, בבחירות גלויות, זאת אומרת, הוא היה גלוי לגמרי, בדברים שהוא אמר כאן, והוא נבחר על-ידי אלפי מצביעים בפריימריז בליכוד. ניצן הורוביץ שעשה את זה לפני, נכון. בוועדה. פרופסור עוזי אבן, הוא נבחר בפריימריז, בואו נשווה מספרים, לא חשוב, פרופסור עוזי אבן, אם כך, אדרבה. בליכוד. אורן חזן נבחר באותה שיטה. אמיר מייצג היטב את תפיסתנו, התפיסה של לאומיות ליברלית. בהיותו איש עם תפיסה לאומית נוכחתם ברגע זה, ובתפיסתו הליברלית גם כן, הוא מאמין בזכויותיו של העם היהודי בארצו, מאמין בשמירה על ביטחון המדינה, שמירה על זכויות האזרח, הוא מאמין בכלכלה חופשית, בשוק חופשי, בפחות ביורוקרטיה, פחות חסמים. הנה ההתרשמות שלי, יצא לי לעבוד במחיצתו. הוא נעים סבר, מסביר פנים, אל תטעו, כל זה נכון, אבל הוא תקיף מאוד בעמדותיו, איתן מאוד בעקרונותיו. אני חושב שהוא יהיה חבר כנסת מעולה, ואני חושב שהוא יהיה, וכבר מהווה, גשר בין חלקי הציבור השונים. אני מקבל אותו בברכה, בהוקרה ובגאווה. תודה, לא לא לא לא, חברים, ביקשתי, אין דברים כאלה בכנסת, רק באירוע בין-לאומי אנחנו מרשים לעצמנו. אני על-פי התקנון ודאי שמחויב לשאול,

אני כבר רואה את התשובה, אם ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג רוצה לומר כמה מילים, הזכות נתונה לו. בבקשה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אוחנה, ברכות מכולנו. להצטרפות שלך היום למליאה יש משמעות, משמעות גדולה מאוד, ואנחנו מקווים שחוקים שאנחנו נביא למליאה, שאמורים לעגן את מה שאתה מאמין בו,ציפור נפשך, בכל הקשור לזכויות הקהילה הגאה, לא רק שאתה תתמוך בהם, אלא שגם הקואליציה תתמוך בהם. אני בכלל חושב שיש פה רגע חשוב, שבו המליאה הזאת תידרש לסוגיה שהיום חובקת עולם בכל הדמוקרטיות, והגיעה העת שאנחנו נפרוץ גם את תקרת הזכוכית הזאת ונעגן את הזכויות של הציבור הגאה בישראל, כפי שראוי במדינה מתוקנת ומודרנית. אני גם רוצה לומר שכשראש הממשלה מדבר על לאומיות ליברלית, הרוח הליברלית שעליה דיברתם נמצאת תחת איום, לא מתכוון לפתוח את זה בפולמוס, אלא רק לומר שאלה ימים קשים לדמוקרטיה. אופוזיציה וקואליציה זה לא עניין טכני, זה עניין של השקפות עולם שונות. ואם מדברים על ליברליות, הרי שליברליות צריך ליישם, זה אומר לאפשר באמת לאנשים להביע את דעתם, לשמור מכל משמר על זכויותיהם, על זכויות הפרט וחירויות האזרח באשר הן, כדבר מקודש. לא להדיר אותם, לא לחסום אותם, לא לתייג אותם, לא להשפיל קבוצות אחרות ולא לגרום פילוג בעם. ואנחנו באמת ובתמים מקווים, אמיר, שגם בנושא הזה אתה תהווה איזה מצפן, לפחות, לסיעה שממנה אתה פועל. תודה רבה. תודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. חברי הכנסת, אם כן, אנחנו לקראת ההצבעות על שלוש הצעות אי-אמון בממשלה. הראשונה שבהן היא: ממשלת נתניהו מפקירה את ילדי ישראל החיים בפריפריה ובמגזר הערבי במערכת החינוך הישראלית, מטעם המחנה הציוני, כפי שנימק חבר הכנסת זוהיר בהלול. מי בעד ההצעה? מי נגדה?

להצביע. חברי הכנסת, 39 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי היה רוב לאופוזיציה, אבל ודאי שבהיעדר 61 קולות ההצעה לא התקבלה. פה-אחד מביעה אי-אמון בממשלה.

ההצעה השנייה היא מטעם הרשימה המשותפת. בטעות. בסדר, נו, יש עכשיו הצעה נוספת. מדיניות הממשלה בטיפול בטרור היהודי, מטעם הרשימה המשותפת, מי בעד ההצעה? מי נגד? נא להצביע. חברי הכנסת, 44 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים. פה-אחד הכנסת מביעה אי-אמון בממשלה.

גם כאן המצב דומה, יש רוב לקולות האופוזיציה, אבל ההצעה לא התקבלה, בהיעדר 61 הקולות הנדרשים. אי-היערכות הדרג המדיני וממשלת ישראל לסבב נוסף בעזה, מטעם יש עתיד, כפי שנימק חבר הכנסת חיים ילין, מי בעד? במסך היה כתוב שזה הרשימה המשותפת. רגע רגע רגע. לא לא לא, אני מבטל את התוצאה, זו טעות כנראה. עכשיו הכול תקין? פשוט היינו צריכים להחליף את הנושא. זה הנושא, נא להצביע עליו: הצעת אי-אמון מטעם יש עתיד. מי בעד ההצעה? מי נגדה? נא להצביע עכשיו. חברי הכנסת, 36 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. בכל הנושאים הכנסת הביעה אי-אמון בממשלה פה-אחד. אותו דין גם להצעת האי-אמון מטעם יש עתיד: יש רוב לקולות האופוזיציה, ההצעה לא התקבלה בגלל היעדר 61 קולות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר המקשר, אני מבקש ממך להודיע הודעה לכנסת מטעם הממשלה, על-פי סעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, יש לי למעשה שתי הודעות. אני תכף בודק. כן, יש לך גם הודעה בהתאם לסעיף 9(א)(8). קודם הפסקת כהונה ואחר כך כניסה לכהונה. אז אתה מודיע את שתי ההודעות ברצף. תודה. בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, הממשלה מבקשת להודיע לכנסת, כי חברותו בממשלה של שר הפנים סילבן שלום נפסקה ביום 27 בדצמבר 2015 בשעה 10:00, 48 שעות מהמועד שבו מסר השר סילבן שלום לראש הממשלה את כתב התפטרותו מן הממשלה, בהתאם לסעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה ובהתאם לסעיף 5ב לחוק הממשלה, התשס"א 2001. כמו כן, הממשלה מבקשת להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(7) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי משעה שנפסקה חברותו של השר סילבן שלום בממשלה, החל ראש הממשלה למלא את תפקיד שר הפנים, בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: הממשלה. אוה, סוף-סוף הוא מקבל תפקיד. אם היית מודאג, חבר הכנסת מרגלית. ולבסוף, לעניין ההודעה הראשונה, הממשלה מבקשת להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי כהונתו של סגן השר במשרד הפנים, חבר הכנסת ירון מזוז, נפסקה ביום 27 בדצמבר 2015, במועד שבו נפסקה חברותו בממשלה של שר הפנים סילבן שלום, בהתאם לסעיף 26(2) לחוק-יסוד: הממשלה. ומכאן להודעה השנייה: בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה, הממשלה מבקשת להודיע לכנסת, כי ראש הממשלה וממלא-מקום שר הפנים מינה, באישור הממשלה, את חבר הכנסת ירון מזוז לתפקיד סגן שר במשרד הפנים. סגן השר ייכנס לתפקידו מרגע מסירת הודעה זו בכנסת, קרי מעתה. תודה. תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר יריב לוין. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת דוד אמסלם. סמוטריץ, בשם יושב-ראש הוועדה. איפה חבר הכנסת סמוטריץ? גם כשמחליפים, המחליף צריך להיות. חבר הכנסת סמוטריץ. מה עם החוק הראשון, אדוני היושב-ראש?

זה הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3),

2015. יש הצעת חוק סדר דין פלילי. סדר דין פלילי.

המציע איננו, אפשר לעבור הלאה. לא, רבותי, אני הולך לפי הסדר שמונח לפני. זה הסדר שמונח לפני, לא מונח לפני סדר אחר. אבל אם המציע איננו, אפשר לדלג.

כן, חבר הכנסת טיבי. לא שבוטל, כנראה שונה סדר-היום. נכון לרגע זה, רבותי, רבותי, אני אעבור לנושא הבא. רבותי, כשמסדרים את השינויים האלה, צריך לדאוג, חבר הכנסת סמוטריץ נמצא או לא נמצא? לא נמצא. רבותי, אני ממשיך הלאה. רבותי, האמינו לי. רבותי, אני מדלג. חבר הכנסת איתן כבל, אתה מוכן לעלות? אני מקדם את הנושא שלך.

אני עובר להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יעלה ויציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל. רבותי, סמוטריץ יחכה עד סוף סדר-היום. יש גבול להפקרות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמת פרלמנטרית, איך אומרים? התקפת אותי, לא התכוננתי. התקלת אותי. אתה האחרון שאני יכול להתקיל אותך, ידידי היקר. ובכן כך, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. מוצע לקבוע שהוראות סעיף 69א(ה) לפקודת התעבורה, שעניינן חובת רשות הרישוי לציין בטופס חידוש רישיון נהיגה את מועד הנפקת הטופס ואת המספר הכולל של הנקודות הרשומות לחובת הנהג במועד זה, לא יחולו מיום ז' בכסלו התשע"ו, 19 בנובמבר 2015, ועד ליום ב' בטבת התשע"ז, 31 בדצמבר 2016. כמו כן, מוצע לקבוע שההוראה המחייבת לפרסם על הודעת תשלום קנס בשל עבירת תנועה את פרטי ההתקשרות עם רשות הרישוי לשם בירור המספר הכולל של הנקודות הרשומות לחובת הנהג לא תחול במועדים כאמור.

תודה ליושב-ראש ועדת הכלכלה.

להצעת חוק זו אין הסתייגויות ואין בקשות לרשות דיבור. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה, רבותי. הצבעה בקריאה שנייה, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו 2015. רבותי, מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 2 נתקבלו. 35 בעד, אחד מתנגד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, מי בעד?

קריאה שלישית, רבותי. חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו,2015, נתקבל. 45 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הודעה למזכירת הכנסת. אני מודה ליושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל ולכל צוות הוועדה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות הוועדה לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת אורי מקלב בנושא: נזקים בלתי הפיכים בשימוש בפנסי לייזר לילדים. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו 2015, שהחזירה ועדת הכספים.

תודה למזכירת הכנסת.

אנחנו עוברים להצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני.

היושב-ראש, אני מודה לך על שאתה מאפשר לי, רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015. הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית שהכנסת החילה עליה דין רציפות. הצעת החוק שבפניכם קובעת כמה הסדרים שמטרתם היא לעודד את גיוס ההון לחברות הפועלות בתחום ההיי-טק, בעיקר חברות הזנק שאינן נסחרות בבורסה כלשהי או שטרם נרשמו למסחר בבורסה בתל-אביב. ההסדר העיקרי והחדשני בהצעת החוק הוא מתן אפשרות לחברות שהתאגדו בישראל ואינן תאגיד מדווח לגייס הון באמצעות חברה המרכזת את ההצעה ומשמשת מתווכת להצעה ולמכירה של ניירות הערך באמצעות האתר. אותה חברה מרכזת תיקרא רכז הצעה, והסדרת פעילותה נקבעת בהצעת החוק ובתקנון שייקבעו לפי הצעת חוק זו. הצעות מעין אלו של ניירות ערך לא יחייבו פרסום תשקיף, אולם היקף הגיוס של חברה כאמור וסכום ההשקעה ממשקיע בודד יוגבלו לסכומים מרביים שנתיים שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. הוראה נוספת לעידוד רישומן של חברות הפועלות בתחום ההיי-טק היא הסמכת הרשות לניירות ערך לאפשר לאותם תאגידים שנרשמו למסחר ונכללו במדד תל-אביב טק-עילית, לדווח לרשות לניירות ערך את אותם פרטים שאותו תאגיד מדווח לגבי ניירות הערך שלו שנסחרים מחוץ לישראל, ובלבד שהרשות לניירות ערך סברה שאין באותו דיווח כדי לפגוע באופן מהותי ביכולתו של משקיע סביר לקבל החלטת השקעה בניירות ערך. הסדר משלים נוסף לעידוד ההשקעה בחברות הפועלות בתחום ההיי-טק נקבע במסגרת תיקון לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994, והוא מאפשר הקמת קרנות טכנולוגיה עילית שתהיינה קרנות סגורות הפועלות למספר שנים מוגדר, ושייעודן הוא השקעה בחברות בתחום ההיי-טק. כמו כן נקבע שתאגיד שאינו מנהל כספי אחרים לא יוכל עוד להציע תוך כדי מסחר בבורסה ניירות ערך הרשומים למסחר, לרבות ניירות ערך של תאגיד השולט בתאגיד שמציע ניירות ערך כאמור. לעניין הוראות אלה נקבעה הוראת מעבר. כפי שציינתי בתחילת דברי, ההסדר החדשני של גיוס הון של חברות שאינן נסחרות בבורסה הוא חדשני בישראל, ועובד זה מכבר במדינות שונות בעולם. יש לשבח את הרשות לניירות ערך שיזמה את תיקון החקיקה, והכול מתוך תקווה גם לעודד חברות היי-טק נוספות להירשם למסחר בבורסה בתל-אביב וגם לפתוח מקורות מימון נוספים לחברות סטרט-אפ או לחברות בתחילת דרכן שטרם נרשמו למסחר בבורסה. להצעת חוק זו אין הסתייגויות ואין בקשות רשות דיבור. הוועדה אישרה את הצעת החוק הזאת פה אחד, סדרנים, סדרנים, תשמרו על השקט באזור ההוא. יותר מדי רעש, רבותי, במליאה. אני חוזר, אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת אושרה בוועדה פה אחד.

אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני.

גם להצעה זו אין הסתייגויות ואין בקשות דיבור. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה, רבותי. הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה,

מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 3 נתקבלו. 39 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית, רבותי. הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, קריאה שלישית,

מי נגד? חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, נתקבל. 44 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את החוק חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, נתבקשתי על-ידי יושב-ראש הוועדה להציג במקומו את החוק, אז אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2015, לקריאה שנייה ושלישית. בשנת 2011 נחקק חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע”א 2011,

כהוראת שעה, את סמכותה של רשות מקומית לפעול ולהסדיר בתחומה עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתנאים ובסייגים שקבעו שר הפנים והשר לביטחון הפנים כאחד, ובהסכמת שר המשפטים. עוד קבע החוק האמור, כי בחוק עזר הקובע הסדרים בעניינים האמורים לא יוטלו אגרה או היטל, אלא בסכום שאינו עולה על הסכום שקבע שר הפנים. נוסף על כך נקבעה הוראת מעבר שלפיה אם נקבעו אגרה או היטל בעד שירותי שמירה או אבטחה, בחוק העזר שהיה בתוקף ערב תחילתו של החוק, תהיה רשות מקומית רשאית לגבות, כפוף להוראות חוק העזר, את האגרה או ההיטל בעד התקופה שמיום תחילת החוק עד המועד שנקבע בהוראת המעבר, אף אם גובה האגרה או ההיטל שנקבעו לפי חוק העזר עולה על הסכום המרבי שקבע שר הפנים.

לרבות הוראת המעבר האמורה, הוארכה פעמיים בשנים האחרונות, ונכון להיום תוקפו של החוק הוא עד יום י"ט בטבת התשע"ו,31 בדצמבר 2015. בשל הצורך בהמשך מתן שירותים בתחום האמור על-ידי הרשויות המקומיות, וכדי שבמהלך תקופה זו יהיה אפשר לשוב ולבחון את מידת הצורך בקביעת סמכותה של רשות מקומית להסדיר ענייני שמירה וסדר ציבורי ואת אופן הטלת סמכות זו בטרם עיגונה כסמכות של קבע, מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה שבסעיף 1 בשנתיים נוספות. יחד עם זאת, את הוראת המעבר המאפשרת לרשויות מקומיות להמשיך לגבות אגרות והיטלים בעד שירותים אלה בסכומים גבוהים מהסכום המרבי שקבע שר הפנים מוצע להאריך בשנה אחת בלבד, ובתנאי שבתוך חצי שנה יאשרו המועצות של רשויות מקומיות אלה חוקי עזר חדשים המאפשרים את גביית האגרות או ההיטלים בסכום שאינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר כאמור. נוסף על כך החליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה כי כספים שיתקבלו מהיטל או אגרת שמירה ינוהלו על-ידי הרשות המקומית בחשבון בנק נפרד וישמשו אך ורק למימון הנושאים האמורים. הוועדה החליטה לקיים דיוני מעקב בחודשים הקרובים, כדי לבחון לעומק את הצורך בהמשך מתן הסמכויות כאמור לרשויות מקומיות ואת המנגנון לקביעת גובה ההיטלים והאגרות. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, אך אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

יש הסתייגויות של חברת הכנסת תמר זנדברג. חברת הכנסת תמר זנדברג, עשר דקות יש לך, עבור שתי הסתייגויות. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להצביע על שתי בעיות בהוראת השעה המובאת לפנינו, אחת מהותית ואחת פרוצדורלית אבל גם מהותית, אתחיל מהפרוצדורלית. מובאת אלינו כאן בפעם השלישית בקשה לאשר הוראת שעה כל פעם לשנתיים, וזה כבר הפך להיות סעיף של טייס אוטומטי. משנת 2011 כל פעם הכנסת מאשרת לשנתיים הוראת שעה, אני מזכירה שהוראת שעה אמורה להיות דבר זמני, דבר שבוחנים אותו לתקופה מסוימת, אחרת הכנסת הייתה מחוקקת חוק, ועכשיו עוד שנתיים, כלומר זה כבר שש שנים שהכנסת קובעת דבר זמני. תן לי לנחש שב-2017 יבואו לעוד שנתיים ועוד שנתיים. אז באמת אני שואלת: מה התפקיד של הוראות שעה בבית הזה? במיוחד שבזמן הזה, באותן שנתיים מהשנתיים הקודמות, ואני הייתי כאן לפני שנתיים כשהאריכו את הוראת השעה בפעם הקודמת, לא נעשתה שום בחינה, לא הוצגה בוועדת הפנים ועדת הפנים לא ערכה שום דיון לגופו של עניין, האם ההצעה הזאת, וכאן כבר אכנס לגופו של עניין, מדובר בהיטל שמירה, מדובר במס נוסף שנגבה מהתושבים של הרשויות המקומיות כדי לממן שמירה פרטית של אותה עיר. במילים אחרות, יש לנו כאן תחילתה של הפרטה של שירותי שמירה, אבטחה וביטחון, מהמשטרה, שאמונה על התחום הזה, לרשויות המקומיות. בפעם הראשונה שהביאו את זה לכנסת אנחנו הסתייגנו, העלינו את הבעייתיות הדמוקרטית, החוקתית, את הבעייתיות של הפעלת כוח, איזה סמכויות יהיו לפקחים האלה, לאן זה יזחל, לאן זה עוד יגיע. העלינו את כל השאלות האלה, אבל הכנסת אישרה הוראת שעה לשנתיים, מתוך מחשבה שוועדת הפנים, שאמונה גם על הרשויות המקומיות, גם על המשרד לביטחון פנים, תקיים בתום שנתיים דיון, זה בסדר,

זה מצליח,

כמה רשויות.

אחד הדברים שהועלו בהקשר הזה, אחד האתגרים, אחת הבעיות היא אם לא ייווצרו כאן פערים גדולים בין רשויות שיכולות להרשות לעצמן, שתושביהן יכולים להרשות לעצמם את אותו היטל שמירה, ובין כאלה שלא. במילים אחרות, אם הבטחת הביטחון, שזאת סמכות שלטונית קשה וחמורה שכוללת הפעלת כוח, וכוללת עיכוב ומעצר וכו' אם היא לא תהפוך להיות מוצר שיזכו בו תושבי הערים שיכולות להרשות לעצמן, לעומת ערים עניות, שלא רק שהן מוזנחות בשירותים החברתיים, והן מופלות לרעה, כמו שאנחנו יודעים, עכשיו גם הזכות לביטחון ולשמירה, אם לא תישלל מהן, לפחות תיגרע מהן או תופחת מהן במידה משמעותית. עברו כבר ארבע שנים, אנחנו לפני ההארכה השלישית, לשש שנים. הדיון הזה מעולם לא התקיים, הנתונים האלה מעולם לא הוצגו, לא בפני ועדת הפנים, בוודאי ובוודאי שלא בפני מליאת הכנסת,

אנחנו עומדים כאן בפעם השלישית.

אם יורשה לי לחזות את העתיד, אני חוזה שבעוד שנתיים שוב נתכנס כאן, נרים יד על הארכת הוראת שעה בצורה של טייס אוטומטי, ואנחנו לעולם לא נדע מה קורה ברשויות המקומיות האלה: איפה נקבע ההיטל הזה, כמה, איזה משטרות עירוניות מוקמות במקומות האלה, מה קורה מבחינת הידרדרות הביטחון והבטיחות במקומות שלא יכולים להרשות את זה לעצמם, האם יש ניצול לרעה של הסמכות הזאת, לא נדע. נצביע עוד פעם, עוד שנתיים, ועוד שנתיים, ועוד שנתיים, בלי שום דיון אמיתי לגופו של עניין. ולכן אני מבקשת להתנגד להוראת השעה הזאת, ולחלופין, אם לא, להצביע על הסתייגות לקצר את תוקף הוראת השעה משנתיים לשנה, ובמהלך השנה הזאת לקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת, שם יוצגו הנתונים שציינתי כרגע, והוועדה תחליט, לא כטייס אוטומטי אלא לגופו של עניין, אם היא מאריכה את תוקפו של היטל השמירה או לא.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. רבותי, אני מבין שאתם מבקשים הצבעה שמית על ההסתייגויות, או הצבעה רגילה? אין הרבה הסתייגויות. יש שתיים.

רבותי, אנחנו מצביעים על ההסתייגות הראשונה של חברת הכנסת תמר זנדברג, כן כן, כן, אבל אני חייב להגיד את ההסתייגות. אל תדאגו, רבותי, אני די ערני. הצבעה שמית על ההסתייגות של חברת הכנסת תמר זנדברג, נא להקריא,

ברור, את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, בעד משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן,

כהן, אינו משתתף בהצבעה מאיר כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, בעד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, בעד רחל עזריה,

חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, אינה נוכחת יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

תודה. נא להקריא את שמות חברי הכנסת שלא היו במליאת הכנסת בזמן ההצבעה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת דוד אמסלם, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח יוסף ג'בארין, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח אורן אסף חזן, נגד יואל חסון, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח חמד עמאר, בעד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת רבותי, ישנו מי מחברי הכנסת שנמצא באולם ולא הצביע? חבר הכנסת אייכלר. נא להקריא את שמו. (קוראת בשם חבר הכנסת) ישראל אייכלר, נגד יש עוד חברי כנסת שנמצאים כרגע באולם ולא הצביעו? אין.

נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. רבותי, להלן תוצאות ההצבעה על הסתייגות מס' 1 לסעיף 1: בעד ההסתייגות, 36, נגד, 47. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע על סעיף 1 כהצעת הוועדה. שמית או אלקטרונית? אלקטרונית. נא לשבת במקומותיכם. אני ניגש להצבעה מייד. אנחנו מצביעים על סעיף 1 כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. 53 בעד, 18 מתנגדים ואחד נמנע. אם כן, סעיף 1 נתקבל כהצעת הוועדה, רבותי. לסעיף 2 אין הסתייגויות, אבל יש לנו הסתייגות לאחר סעיף 2. אנחנו נצביע על ההסתייגות שלאחר סעיף 2, ואז נצביע על כל הסעיף כהצעת הוועדה. הסתייגות, רבותי, לאחר סעיף 2. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לאחר סעיף 2 של חברת הכנסת

44 מתנגדים, 29 בעד. אם כן, ההסתייגות לא נתקבלה. אנחנו נצביע על סעיף 2, רבותי, כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 2, כהצעת הוועדה, נתקבל. 55 בעד, 17 מתנגדים. אם כן, הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. רבותי, אנחנו עוברים לקריאה שלישית כהצעת הוועדה. רבותי, קריאה שלישית, מי בעד? מי נגד? חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2015, נתקבל. 56 בעד, 17 מתנגדים. אני לא אמרתי שסעיף 2 התקבל כהצעת הוועדה, אז אני מודיע שסעיף 2 התקבל כהצעת הוועדה, גם בקריאה השלישית. כל החוק עבר בקריאה שלישית. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2015, נתקבל וייכנס לספר החוקים. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. הצעה זו קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אלי כהן. חבר הכנסת גטאס, מה הבעיה?

לנו החוק הזה. חברת הכנסת אורלי לוי, נברר את העניין. דקה אחת. לי מונחת בסדר-היום הצעת החוק. בנשיאות הודענו,

יכול להיות שזה סדר-היום הישן, והדבר הזה,

זה קיבל היום פטור מחובת הנחה בוועדת הכנסת. הודיעו על כך בנשיאות, אני ישבתי בנשיאות. ולכן, אני מבין את זה. יעדכנו את זה מייד, חבר הכנסת דב חנין, אבל זה מופיע במערכת האלקטרונית. אדוני יציג את החוק, ונעבור להצבעות. אדוני היושב-ראש,

אני מתכבד להביא בפניכם היום את הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק הספציפית הזאת היא חלק מהמאמצים הרבים שננקטים על-ידי הממשלה לטפל בפתרון של משבר הדיור. הצעת החוק הספציפית הזאת, המטרה שלה לטפל בהגדלת ההיצע עוד במהלך 2016. את הצעת החוק האמורה יזמה הממשלה במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור, לאפשר תוספת שטחי בנייה למגורים במגרשים המיועדים לבנייה רוויה ברשות העירונית בהליך של מתן הקלה, בכפוף לכל התנאים שמפורטים בהצעה.

במסגרת הליך של הקלה ישנן תקנות שידועות כתקנות שבס. תקנות אלה למעשה מאפשרות בסמכות ועדה מקומית להגדיל את הצפיפות בעוד 30% על בסיס השטח הקיים. יחד עם זאת, אין בהן אפשרות לבוא ולאפשר הגדלה של השטח הכולל המותר לבנייה. לכן במסגרת ההצעה האמורה אנחנו נותנים את האפשרות להגדיל את השטח ב-20% נוספים, וכאמור כל התוכנית מיועדת לבנייה למגורים, כדי לאפשר תוספת מגורים מעבר למותר בלי הקטנה של יחידות הדיור הקיימות בהליך של הקלה. המטרה כאן היא שלא יצטרכו לעבור דרך הוועדות המחוזיות, אלא דרך הוועדות המקומיות, שכאמור משך הזמן בהן הוא קצר באופן משמעותי. לכל רשות ורשות נתונה הסמכות אם לאשר את זה או לא, אם זה מתאים למרקם הסביבתי, ואם אותה שכונה יכולה לשאת על עצמה את אותה תוספת תושבים בהינתן התשתיות, מבני הציבור והגופים הנוספים הנדרשים על מנת לתת את אותם שירותים. לכן אנחנו מציעים שבמסגרת הליך של הקלה יהיה ניתן להוסיף תוספת שטחי בנייה. אנחנו מבקשים שזאת תהיה הוראת השעה לארבע שנים, והתוספת האמורה לא תיחשב סטייה ניכרת, בכפוף לתנאים הבאים: תוספת השטח אינה עולה על 20% מכלל השטח המותר, התוספת תשמש אך ורק ליחידות דיור ושטחי שירות צמודים, לפחות מחצית מן הדירות שיתווספו יהיו דירות בגודל של 75 מטר ומטה, וטרם התחילה הקמת הבניין. מובן שהתוכנית האמורה אינה נותנת כפל מבצעים, כלומר ככל שהוועדה המקומית אישרה תוכנית להגדלת השטח הכולל יופחת שטח התוספת שניתן לאשר בהקלה כאמור מתוך השטח שאושר בתוכנית. כמו כן, נקבעה מגבלה נוספת, שלעניין מספר יחידות הדיור, יהיו לפחות כמו הקיימות, והגידול יכול להיות במסגרת הגובה של הבניין, אלא אם כן נקבע כי סטייה מהוראות אלה תהיה סטייה ניכרת. תוקף המגבלה לעניין תוכניות הוא מ-1 בינואר 2011. התוכניות האמורות לא יחולו על תוכניות של תמ"א,

מתוך מטרה, אין כאן נושא של כפל מבצעים, וכדי להביא לאיזון הראוי בין הרצון להוסיף יחידות דיור מהר ככל האפשר, עוד בשנת 2016, לבין השמירה על תכנון ראוי וזכויות קניין, החליטה הוועדה בראשותי על כמה תיקונים משמעותיים בהצעת החוק. כמו כן החלטנו שהתוקף יהיה ארבע שנים, ולא חמש שנים, כפי שנקבע במקור. יחידות הדיור מעבר ל-75 מ"ר יהיו 120 מ"ר, ולא 150 מ"ר, ולא יהיה אפשר לחרוג מקווי הבניין על אף התוכנית המקורית שהוגשה.

כדי להביא למימוש מהיר ככל האפשר של תוספת דירות משמעותית זאת, החליטה הוועדה כי אם לא התחיל הקבלן בבנייה בתוך שנה, לא תינתן לו אפשרות לעשות את התוספת.

גם כאן קבעו בצורה מפורשת שכדי לנצל את ההטבה יהיו חייבים להתחיל בבנייה בתוך שנה מיום מתן ההיתר. אם הוא פקע, לא יהיה אפשר לחדשו, אלא באישור הוועדה המקומית, ולתקופה של שנה אחת בלבד, ולא שלוש שנים כפי שרשום היום, מטעמים שיירשמו. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות, ואני מבקש שהכנסת תדחה הסתייגויות אלה. חשוב לי לציין שבוועדה הייתה תמיכה גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה, למעט חברת כנסת אחת שנמנעה, הייתה תמיכה, כאמור, פה-אחד. אני רוצה להודות,

למנהלת הוועדה הגברת אריאלה מלכה, שנרתמה לנושא,

ליועצים המשפטיים של הוועדה, תומר רוזנר וגלעד קרן, על עבודתם המהירה, הברוכה והחשובה, כדי להביא את התיקון הזה במהירות. אני קורא לכם, חברים, לתמוך בהצעה הזאת, שתקדם את הגדלת ההיצע בתחום הדיור עוד בשנת 2016. תודה,

תודה לחבר הכנסת אלי כהן, יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. אנחנו עוברים, רבותי, להסתייגויות. המסתייגת הראשונה, חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, חברת הכנסת זהבה גלאון. אני אדבר בשם סיעת מרצ. את תדברי בשם כל הסיעה.

יש לך 20 דקות. תודה רבה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

יושב-ראש הוועדה, הוא ציין חברת כנסת אחת שנמנעה, זאת אני. בשם הנמנעת אני רוצה לנמק את ההימנעות, ולמעשה את ההסתייגויות, וקצת את כאבי הבטן שלנו מהצעת החוק הזאת. בהקשר הזה אני מדברת כמובן בשם הסיעה שלי ובשם עוד כמה חברים מהאופוזיציה. תראו, הצעת החוק הזאת עושה דבר חריג. מי שקצת מכיר את מערכת התכנון והבנייה, אז אני אגיד בקצרה, הצעת החוק הזאת למעשה מבקשת להוסיף זכויות בנייה, למעשה היא באה להוסיף יחידות דיור במסגרת הקלה בהליך רישוי. זה דבר יוצא דופן, זה דבר חריג. בדרך כלל הקלה ברישוי זה דבר שהוא דבר קטן, זה דבר שאין לו משמעות, בטח לא על הסביבה, אפילו לא,

על הבניין עצמו. זה דבר שבא לפתור איזו בעיה נקודתית בקווי הבניין, לפתור איזושהי בעיה תכנונית בתוך המגרש. בוודאי ובוודאי שזה לא דבר שבא להוסיף יחידות דיור, לצורך העניין. זה לא דבר שבא להוסיף זכויות בנייה. זכויות בנייה זה דבר שהציבור למעשה מעניק לאותו יזם או לאותו קבלן שבונה. זו לא דרך המלך, לבקש הקלה בהליך רישוי. צריך להבין שמערכת התכנון עברה בשנים האחרונות כמה טלטלות, חלקן בשנים האחרונות במסגרת הניסיון לפתור את משבר הדיור, למשל באמצעות ועדת הוותמ"ל, לפניה הווד"ל. אפשר עוד ללכת אחורה לוול"ל, וכל מיני ועדות ומערכות עוקפות-מערכת-התכנון שבאו להכניס לה כל מיני דרכים עוקפות. אני רוצה לציין,

את הדבר הכי גדול שקרה למערכת התכנון בשנה האחרונה, וזה שמינהל התכנון עבר למשרד האוצר, שזה מהלך מאוד מאוד משמעותי, מערכת התכנון עדיין לא למדה איך להתנהל אתו, מה הניואנסים שלו ומה קורה, והנה בא כאן עוד איזשהו מעקף, עוד איזושהי חריגה, עוד איזשהו כיפוף. שוב, בהליך שהוא מהיר יחסית, בלי להביא בחשבון את צורכי הציבור שמסביב. זה לא דבר של מה בכך. שמענו בוועדה, אני חייבת לציין את יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אלי כהן,

אני חייבת לומר, בזמן הקצר ועל הדברים המסוימים שעבדנו יחד, באמת כרגיל, דרכך היא מאוד הוגנת, היא מאוד עניינית, היא באה לטובת העניין,

את ההערות מהארגונים, את ההערות של חברי הכנסת מהאופוזיציה. באמת אני חייבת לשבח אותך גם על הניהול וגם על התוצאה. אצלך בדיון שמענו, גם ראשי ערים וגם נציגים של ארגונים, שואלים: אנחנו נוסיף עכשיו יחידות דיור, לאן ילכו המשפחות שיגורו באותן יחידות דיור נוספות? לאיזה בתי-ספר הן ילכו? באיזה גן ציבורי הן ישחקו? כל הדברים האלה, אלה הם דברים שלא נועדו להיות מובאים בחשבון במסגרת הקלה לרישוי. אלה הם דברים שצריכים ללכת בדרך המלך של הליך התכנון. אבל באתם ואמרתם: יש פה צורך דוחק, כמו שציינת, תוספת שבס, תוספת שבס היום לא באה לידי ביטוי, זיהיתם חסם שהוא גודל יחידות הדיור. אני חייבת להטיל ספק מאוד גדול, יש לנו בעיה, ואני אומרת את זה בצורה די מפורשת: יש לנו בעיה עם ראשי ערים שלא מאשרים בכלל את תוכנית שבס, ואני חייבת גם לציין פה את חבר הכנסת ביטן, שבא והשתתף בדיונים ואמר: בואו נחייב קודם כול לתת את תוספת שבס. זאת תוספת של יחידות דיור קטנות, זולות, זה לב-לבו של פתרון משבר הדיור. אבל אנחנו הלכנו על דרך אחרת, והיא דרך של בעצם לנסות לתת תמריץ, במקום לחייב לתת תמריץ. התמריץ הוא לאפשר לאותן רשויות, אם אי-אפשר לממש את יחידות הדיור, פשוט להגדיל אותן. אז עכשיו, במקום תוספת של יחידות דיור קטנות, שיהיו זרז יותר חשוב לפתרון משבר הדיור, רצו בהתחלה לתת אפשרות להגדיל מחצית מיחידות הדיור עד גודל של 150 מ"ר. אני שוב חייבת לציין את יושב-ראש הוועדה, שבעקבות ההתערבות שלך, חבר הכנסת אלי כהן, אתה צמצמת את ההגדלה הזאת ל-120 מ"ר, דבר שבהחלט הולך בכיוון הנכון, ולפחות מאזן קצת את הפגיעה שדיברתי עליה קודם, או לפחות גורם לכך שהפגיעה הזאת, או העקיפה הזאת, תהיה באמת למטרה טובה ותנוצל בצורה מאוד מאוד מצומצמת. זאת הסיבה שאני באופן אישי, בתור הנציגה של מרצ בוועדה, נמנעתי בהצבעה הזאת, ואנחנו נימנע גם הפעם. אני באמת חושבת שגם לוועדת ההתחדשות העירונית, שאתה, חבר הכנסת כהן, עומד בראשה, יש לקח מהדבר הזה: לא מומלץ ללכת בדרך הזאת, זאת לא דרך המלך. לא כך אנחנו נפתור את משבר הדיור. זה אילוץ. אני הייתי מצפה שבעוד שנה נקיים דיון, כמה יחידות דיור נבנו באמת בדרך הזאת, ונלך להסדיר את האפשרות הזאת, לקבל תוספת של אחוזי בנייה בצורה נכונה, ולא באמצעות הקלה. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, אני מקווה שבאמת ייבנו יחידות דיור, שיהיו יחידות דיור קטנות,

שיסייעו בפתרון משבר הדיור, ולא הפוך.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג.

אני עובר להסתייגויות של הסיעה המשותפת. ראשון הדוברים, חבר הכנסת איימן עודה, לא נמצא. ג'מאל זחאלקה, מוותר. אחמד טיבי, רוצה לדבר?

מוותר. עאידה תומא סלימאן, מוותרת. חנין זועבי, איננה. דב חנין? אין אפשרות אחרת. הוא גם מתמצא טוב בחוק התכנון והבנייה. תמיד יש לו מה לומר, דברי חוכמה, בדברים האלה. חמש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה לך, רבותי השרים, אדוני שר הבינוי והשיכון, אדוני השר לביטחון פנים, לשעבר השר להגנת הסביבה, בדרך כלל, אדוני היושב-ראש, כשאני מגיע לדוכן הזה לדבר בענייני תכנון ובנייה, זה מתוך עמדה שמציגה חלופה, אלטרנטיבה, לגישתה של הממשלה. הממשלה עשתה טעויות רבות בתחום הדיור, ואחת הטעויות המרכזיות היא העובדה שהיא לא מתייחסת בכלל לצד הביקושים, אלא אך ורק לצד ההיצע. וגם כשהיא מתייחסת לצד ההיצע, היא מייצרת היצע שהוא איננו דיפרנציאלי, הוא איננו נותן מענה נקודתי לצרכים החברתיים השונים של קבוצות אוכלוסייה שונות. אנחנו כאן מעל הדוכן הזה מבקרים את הממשלה על כך שהיא לא מבינה שהביקוש בתחום הדיור הוא ביקוש מפולח: יש ביקוש בתחום האוכלוסייה הערבית שיש לו מאפיינים ספציפיים וצריך לתת לו מענה ספציפי, יש ביקושים של אנשים אמידים, שהם קונים דירות, אולי כדרך של חיסכון, שמירת הכסף שלהם לטווח ארוך, יש ביקושים של אנשים שמבקשים לשכור דירה. ולביקושים האלה צריך לתת פתרונות אחרים. אבל הפעם, אדוני היושב-ראש, אני מגיע כדי להביע תמיכה עקרונית במהלך שהממשלה מציעה, ושאתה, אדוני חבר הכנסת כהן, הובלת בדיון. המהלך הזה הוא מהלך נכון, מכיוון שהוא מייצר פתרונות דיור תוך כדי ציפוף מרכזי הערים, תוך כדי פתרונות שאינם באים על חשבון שטחים ירוקים ופתוחים, הם מייצרים ערים שיש בהן ריכוזים יותר גדולים של אנשים, פתרונות כאלה הם נכונים יותר. נכון, צודקת חברת הכנסת זנדברג שבפתרונות כאלה צריך לשלב גם התייחסות לצרכים החברתיים האחרים. דירות כשלעצמן זה לא מספיק, צריך לייצר גם פתרונות חברתיים, פתרונות חינוך, פתרונות תחבורה וכדומה. אבל המנגנון הזה שמאפשר לוועדה המקומית להגדיל בשיעור מתון את הצפיפות ועל-ידי כך לייצר פתרונות דיור נוספים, זה פתרון וזה כיוון נכון. וטוב שבהצעת החוק הזו יש דגש על בנייתן של דירות קטנות. יש לנו בחברה הישראלית מחסור גדול בדירות קטנות וזולות יותר, בוודאי בערים הגדולות, ולכן גם הדגש הזה הוא דגש נכון. לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו נתמוך בתיקון הזה, נתמוך בשינוי הזה. אנחנו חושבים שבכללותו הוא שינוי שמקדם אותנו למצב נכון יותר, ואנחנו מקווים שכל אותם איזונים שהזכרתי בדברי ייכללו במערכת באמצעות צעדים נוספים שנעשה בעתיד.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אני ממשיך בהקראת שמות חברי הכנסת המסתייגים. חבר הכנסת טלב אבו עראר,

יוסף ג'בארין, מוותר. באסל גטאס, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אין תחום שבו המדינה, הרשויות, הממשלה, משתמשות כדי להדיר ולשלוט בפיתוח ובעצם הקיום של אזרחי המדינה הערבים כמו בענייני תכנון, תחום התכנון והבנייה. אנחנו מודרים לחלוטין, השפעתנו, וזה הוכח שוב ושוב בסקרים, אפילו על כמה ועדות תכנון, כמה חברים ערבים בכלל מכהנים בוועדות תכנון בנייה, אם זה במישור המקומי, אם זה במישור המחוזי, כמובן לא לדבר על הארצי, כמה מהנדסי ועדות ערבים מכהנים. מה שכן, אנחנו שמחנו לראות שהממשלה הקודמת מינתה צוות שנקרא "צוות 120 הימים", שהלך ובדק את מה שנקרא משבר הדיור באוכלוסייה הערבית, ביישובים הערביים. הם באו וסקרו את המצב, ואם יש תעודת עניות לממשלות ישראל מאז 1948 ועד היום, זה מה שהדוח הזה אומר.

בראשות פקידי ממשלה בכירים מכל המשרדים הרלוונטיים, באו וחיברו בעצם תעודת אישום כלפי כל הממשלות הקודמות, שיראו למה נוצר משבר הדיור: על הכשלים התכנוניים, על אי-הרחבת שטחי השיפוט, ואפילו הצביעו בריש גלי שהבנייה ללא היתרים, אני לא קורא לה בנייה לא חוקית, אלא בנייה ללא היתר, היא בעצם תוצאה של אותם כשלים. הצוות הזה, אדוני השר, הביא שורת המלצות שקיווינו שיישומן יתחיל מייד, אם על-ידי שינוי בחוק התכנון והבנייה כך שהוא יתאים לחלק גדול מהסעיפים שהומלצו על-ידי "צוות 120 הימים", וחלק מהם אכן נכנסו לתוך חוק ההסדרים שאושר ביחד עם תקציב המדינה בנובמבר האחרון, בחודש שעבר, אבל לא תוקצב. והחקיקה הנדרשת, או שינויי החקיקה הנדרשים, כדי להתאים למצב הקיים ביישובים הערביים מתמהמהת או לא נעשית בכלל, כולל מה שוועדת הרפורמות, אלי כהן, עושה. אני חושב, אדוני יושב-ראש ועדת הרפורמות, אני מדבר אליך. אני חושב שמן הראוי שתיקח לידיך את המלצות "צוות 120 הימים", תעיין בהן, הן מסמך חשוב שהוכן על-ידי פקידי הממשלה, ותראה במו-עיניך במה צריך לעסוק ומה צריך לשנות כדי להביא את ההמלצות האלה לכלל יישום על-ידי הוועדה שלך, שהיא אמונה על רפורמות, כדי להביא לפתרונות מיידיים.

ביישובים הערביים בעיה אקוטית יותר קשה מבעיית הדיור. אני פונה אליך באמת להיכנס בעובי הקורה, להסתכל ולעיין, אתה והעוזרים שלך, בהמלצות, ולהתחיל לעבוד בשביל ליישם את אותן המלצות גם מתוך החקיקה. בישיבה, היו מספר, שייכנסו בין היתר בנושא הזה. בעניין הבניין הרוויה, אני רוצה להפנות את תשומת לבך, לפעמים נתפסים למשהו, למושג, ואומרים: הערבים לא בונים לגובה, תלכו תבנו לגובה, אתם בונים לגובה, פותרים את הבעיה. רבותי, אין צפיפות יותר גדולה בכל המדינה מצפיפות הבנייה באום-אלפחם, ולא בונים לגובה. העניין הוא לא מספר היחידות בדונם המגרש, אלא מספר היחידות ביישוב על השטח המוניציפלי. אם יש לך 7,000 ו-8,000 תושבים לקילומטר מרובע ביישוב ערבי שאמור להיות כפרי בכלל, מוגדר ככפרי, ואתה משווה עם לב גוש-דן, ואתה מוצא שהצפיפות בראמה או בסח'נין או באום-אלפחם או בטירה יותר גדולה מהצפיפות בעיר הכי צפופה בישראל, אז זה לא אומר, לא צריך להיתפס לקלישאות האלה, אלא ללכת ולראות. אני בעד בנייה רוויה באום-אלפחם. כל שכונה, אתה שומע, אלי? כל שכונה חדשה במגזר הערבי, שיהיו בה כל סוגי הבנייה, גם לגובה, גם בנייה צמודת קרקע, הכול, אבל שיהיו התשתיות המתאימות, כבישים, שטחים פתוחים, בנייה ציבורית וכו'.

תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, גם הוא לא נמצא. אם כן, רבותי, נשארו לנו בקשות לרשות דיבור של חבר הכנסת חיים ילין ואורי מקלב,

חמש דקות לרשותך. מייד לאחר מכן נעבור להצבעה, רבותי, בקריאה שנייה ושלישית. חמש דקות לרשותך, חבר הכנסת ילין. כבוד היושב-ראש, תודה, הייתי שותף לישיבות, הן היו מאוד מעניינות. אני חייב להגיד שני דברים: אחד, לגבי הבנייה ביישובים ערביים. תראו, כולם רוצים לפתור את הבעיה שם, אבל צריך לדעת שללא תכנון מוקדם, ללא תב"ע מוסדרת וללא הסדרה של כל הבנייה הבלתי-חוקית, יהיה מאוד קשה להסדיר את הנושא בכפרים ובערים הערביים. אני לא סתם אומר את הדברים האלה. ראש הממשלה יכול להבטיח לכם מיליארדי שקלים, אתם לא מסוגלים להוציא שקל אחד, ואסביר לך למה: כי רוב הכסף שהולך על תשתיות, הן לא יכולות להתקיים, אין לכם היתרים, אין לכם תב"ע ואין לכם אישורי בנייה. זאת הסיבה. לכן, מה צריך זה לעשות סדר, זה אומר לראות איפה אפשר לבנות רווי, איפה אפשר לא לבנות רווי, ולעשות תכנון לטווח ארוך ביישובים. זה לא קורה במגזר הערבי, מהמון סיבות, אפשר להאשים ממשלות, אפשר לא להאשים, אבל קודם כול השלטון המקומי, ראש העיר, ראש המועצה, חייב לקחת פיקוד, אין לו סמכות.

צריך לקחת פיקוד, ועכשיו, עם הכספים שמגיעים לכם, עכשיו יזרמו כספים, קחו אותם לתכנון. עזוב. קחו אותם לתכנון, תעשו לי טובה. אחרת תמשיכו פה לבקש כל הזמן. חלק מהדברים שמענו בוועדה. לי יש ספקות, אבל כשיש ספק, אין ספק, אלי. זה הפתגם, כשיש ספק, אין ספק.

הטענה הבסיסית שלי היא שלדעתי לטווח קצר התוכנית הזאת לא תהיה כלכלית, ואנסה לנמק. הרי כל מי שמקבל עכשיו 20% תוספת, צריך לעשות תכנון מחדש. אם הוא יעשה תכנון מחדש, זה היטל חדש, זה הכול מחדש. זה ייקח זמן, זה ייקח זמן, זה עלויות, והעלויות האלה, יפילו אותן על מי שקונה את הדירות, כי אין שום קבלן שאני מכיר שלא עובד למטרות רווח, אני לא ראיתי אף קבלן שמתנדב להוזיל דירות כי הוא סוציאליסט גדול. אין דברים כאלה. לכן לטווח קצר, לדעתי,

זה לא יעשה את מה שאנחנו רוצים שזה יעשה. לעומת זה, מי שיתחיל היום את התכנון עם התוספות, וכל העלויות מתחילות מאפס, יש סיכוי גדול שבאמת זה יצליח.

שים לב מה אני אומר עכשיו, הרי אני נמצא פה, מנסה להעביר חקיקה, ורק משום שאני אופוזיציה אתם פוסלים את כל החוקים. איך ייתכן שאתם מובילים מהלכים, ופתאום האופוזיציה אתכם?

למה האופוזיציה אתכם? כי יש בזה היגיון? כי באמת רוצים שאתם תצליחו? כי יש כל כך הרבה דברים שאומרים על האופוזיציה, שהיא רק רוצה להפיל ולהפיל? היא רוצה גם להיטיב עם העם. אבל גם החוקים,

שאנחנו מביאים, גם אנחנו חושבים שאנחנו רוצים להיטיב, אבל יש לכם משמעת קואליציות, ותסתכל על האופוזיציה, יש לה גם משמעת, אבל היא הולכת עם הקואליציה.

כי יש דברים שהם חוצים, כי הילדים של כולנו, הם לא שייכים למפלגות, הילדים שלנו רוצים לקנות דירה, ריבונו של עולם, ואנחנו צריכים כולנו לעשות מאמץ, להתאחד, בשביל שכל תוכנית,

שאתה מביא, או שר האוצר מביא, או שר הבינוי והשיכון מביא, תתקבל, בתנאי אחד, שיש לזה היגיון. כל מה שהבאתם, יש לזה היגיון. לכן האופוזיציה, לפחות יש עתיד, תומכים בהצעות שלכם. אבל תזכרו, מחר, כשנביא אנחנו את החוקים, יגידו: נייט. למה נייט? מה, אנחנו לא רוצים להיטיב עם העם? רוצים להיטיב בדיוק כמוכם. כולנו בני-אדם. לכן, את זה צריך לכבד. אם כולנו נכבד את זה בכנסת, אז באמת לא צריך 1.8 מיליון שקל לתדמית הכנסת. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת חיים ילין. אם כן, רבותי, נסתיימו ההסתייגויות ורשות הדיבור. אתה רוצה לסכם? חבר הכנסת אלי כהן יסכם את הדיון לפני ההצבעה. הבנתי שהם מושכים את ההסתייגויות שלהם, אז מה הטעם? חברת הכנסת תמר זנדברג, את מושכת את ההסתייגויות? מושכת. חברי הכנסת מושכים?

אם כן, אפשר להצביע, אין הסתייגויות. מכיוון שעליתי, בכל זאת אגיד שני משפטים. תודה לכל מי שצריך. זו ההזדמנות. אז קודם כול, לחבר הכנסת ילין, קודם כול אני רוצה להודות לך על ההשתתפות שלך בישיבות ועל התרומה שלך. שנית, אני חושב שבחלק לא מבוטל מהמקרים התקבלו גם חוקים של האופוזיציה, גם של חברי סיעתך, ואני מזכיר גם את החוק לקידום של אנשים עם מוגבלויות, שטופל, וגם החוק של יושב-ראש הסיעה בעניין חיילי מילואים.

גם חוקים של האופוזיציה, שהם חשובים, ואני באופן אישי רוצה להודות לך על ההשתתפות שלך בוועדות ועל ההערות המועילות. לחברת הכנסת זנדברג, נקודה אחת, אנחנו באמת משתדלים להטמיע הכול. ציינת נקודה חשובה בעניין התשתיות, מבני ציבור ומוסדות. לכן אנחנו דאגנו, בהסכמה, יחד עם השלטון המקומי, שזה יהיה בסמכות ועדה מקומית.

באותם מקומות שאפשר להוסיף, יתווסף, ובמקומות שאי-אפשר, תהיה לרשות המקומית סמכות לא להוסיף.

אני שוקל, יחד עם חבר הכנסת ביטן, לקבוע הוראת שעה, ונשמח אם תצטרפי, לעניין חוק שבס, של מינימום יחידות דיור שיאושרו במסגרת חוק שבס, כדי שתהיינה דירות קטנות שמיועדות גם לזוגות צעירים וגם לקשישים, שזה חלק חשוב מאוד. אני שוב רוצה להודות לכל החברים בוועדה ולכל הרכב הוועדה. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת אלי כהן, יושב-ראש הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. אם כן, רבותי, כל ההסתייגויות הוסרו. אנחנו מצביעים על החוק בקריאה שנייה. הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה,

מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 2 נתקבלו. 43 בעד, חמישה נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. רבותי, מי בעד? מי נגד? חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, נתקבל. 44 בעד, שלושה נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו 2015, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מודה ליושב-ראש הוועדה המיוחדת חבר הכנסת אלי כהן ולכל חברי הוועדה המשותפת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 6), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. תציג את החוק יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס'

התשע"ו 2015. הצעת חוק זו מקורה בהצעת חוק פרטית שעברה בקריאה ראשונה בכנסת התשע-עשרה, וכעת, בכנסת העשרים, לבקשת חבר הכנסת יעקב מרגי, הוחל עליה דין רציפות. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) משנת 1998 קובע את תנאי הזכאות של דייר ודייר ממשיך לרכישת הדירה הציבורית שבה הוא מתגורר. לפי החוק, דייר המתגורר בדירה במשך חמש שנים ברציפות לפחות, ואין בבעלותו או בבעלות בן-זוגו או ילדו דירה או מקרקעין אחרים, יוכל לקנות את הדירה במחיר מסובסד ולפי התנאים הקבועים בחוק. הדרישה להתגורר בדירה במשך חמש שנים רצופות יצרה קושי רב עבור נשים שסבלו מאלימות מצד בן-זוגן ונאלצו לברוח מדירתן למקלט לנשים מוכות או לסידורים שונים שמצאו בקהילה. נשים אלו, לפי החוק, איבדו את הזכאות לרכישת דירתן, על אף הסיבה המוצדקת וההכרחית לעזיבת הבית. כדי לתת פתרון למצוקה של אותן הנשים, משרד הבינוי והשיכון הנהיג בשנים האחרונות נוהל שלפיו תקופת שהייה במקלט לנשים מוכות לא תיחשב הפסקה ברצף המגורים בדירה הציבורית. בהצעת החוק מוצע לעגן נוהל זה בחוק ולהרחיבו. מוצע לקבוע כי בחישוב תקופת המגורים בדירה לצורך הזכאות יובאו בחשבון גם תקופות מגורים מחוץ לדירה הציבורית, אם בתקופה זו האישה שהתה במקלט לנשים מוכות או עזבה את הדירה בשל אלימות מצד בן-הזוג, ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות, או שניתן אישור מיוחד מהמחלקה לשירותים חברתיים שהאישה מטופלת בה על רקע אלימות. השינוי המוצע בהצעת החוק בא להשלים את ההסדר הקבוע בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי משנת 1998, שנקבע בשנת 2012 בתיקון מס' 4, ולפיו עזיבת הדירה הציבורית למקלט לנשים מוכות או בשל אלימות בן-זוג, שניתנה החלטה שיפוטית המוכיחה את קיומם, לא תיראה כוויתור של האישה על זכויותיה בדירה בחלוקת הזכויות בין בני-הזוג הפרודים. הדיור הציבורי הוא כלי חשוב ומשמעותי ביותר לצמצום הפערים החברתיים והכלכליים בישראל ולהפחתת ממדי העוני. נשים המתגוררות בדיור הציבורי ונפגעות מאלימות במשפחה הן אחת מהאוכלוסיות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית. הצעת החוק באה לתקן מצב מעוות שבו האישה, שנאלצת לעזוב את הבית בשל האלימות המופנית כלפיה או כלפי ילדיה, גם מאבדת את זכויותיה לקורת גג, או מצב שבו אישה נשארת בביתה למרות האלימות שממנה היא סובלת. כולי תקווה כי התיקון המוצע לחוק יוכל לסייע ולחזק את אותן נשים במשימה הלא-פשוטה של שיקום חייהן וחיי ילדיהן. להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, ולפיכך אבקשכם לאשר אותה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה כמקשה אחת. הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 6), התשע"ו 2015, קריאה שנייה של החוק כמקשה אחת.

סעיפים 1 2 נתקבלו 33 בעד, אין מתנגדים.

להצביע עכשיו על הצעת החוק בקריאה שלישית, כמקשה אחת.

מי נגד? חוק הדיור הציבורי (זכויות

(תיקון מס'

התשע"ו 2015, נתקבל. 30 בעד, אין מתנגדים. אני קובע שהצעת החוק עברה, ותיכנס אחר כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל. חברת הכנסת מיכל רוזין, אחת מיוזמות החוק, מבקשת לברך. אני רק רוצה לצרף את קולי. חבר הכנסת נחמן שי מצרף גם את קולו, תמך בחוק. לפרוטוקול. כבוד יושב-ראש הישיבה, חברות וחברי הכנסת, אני ביקשתי לברך בראש ובראשונה את חבר הכנסת לשעבר דוד צור, שיזם את החוק בכנסת התשע-עשרה. אני חושבת שאנחנו כחברי וחברות כנסת צריכים תמיד לתת כבוד לעמיתינו. אין ספק שהוא קידם בכנסת הקודמת נושאים רבים שקשורים למעמד האישה ומגדר, גם בעומדו בראש ועדת המשנה למאבק בזנות ובסחר בנשים, בוודאי גם בנושא הזה. הצעת החוק הזאת בעצם באה להשלים את החוק שהעברנו בכנסת הקודמת על הישארות נשים או הזכויות שלהן כאשר הן הולכות למקלט לנשים מוכות. הפעם בעצם אנחנו מדברים על הרכישה של הדירות, לא לאבד את הזכות לרכוש את הדירות. זו ההזדמנות להזכיר גם את חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר, רן כהן, שהייתה לי הזכות לעבוד אתו בעת גיבוש והעברת חוק הדיור הציבורי. אני חושבת שזה החוק החברתי החשוב ביותר שעבר בכנסת ישראל. לכן, העובדה שנשים, בשל אלימות, עוזבות את בתיהן או למקלט או למקום אחר בגלל אלימות במשפחה, היא לא סיבה שבגינה הן יאבדו את הזכות לרכוש את הדירה בדיור הציבורי. אני חושבת שהיום אנחנו עושים השלמה של העניין הזה, וטוב שכך, וממשיכים את הקו החברתי והחשוב. אז תודה לשני חברי הכנסת האלה לשעבר,

עאידה תומא סלימאן, שהעברת את החוק הזה במהירות ובהרחבה המדהימה שעשינו, גם עם משרד הרווחה, גם עם משרד הבינוי והשיכון. זה חשוב. לא הסתפקנו בעניין של מקלט לנשים מוכות, אלא בוודאי כל אישה שסובלת מאלימות, לא נכריח אותה להישאר עם בעל מתעלל ומכה רק מכיוון שהיא תחשוש לאבד את זכויות הרכישה שלה. תודה רבה לכולם. תודה רבה, ולפרוטוקול אנחנו מצרפים גם את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, את תמיכתה, וגם את חבר הכנסת עיסאווי פריג', כתומכים בחוק הזה, לפרוטוקול. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו 2015, קריאה שנייה ושלישית. יציג את החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

אדוני היושב-ראש, עמיתי השרים, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4). מה שקיים היום בחוק זה שהמדינה נותנת אפשרות לרשויות הביטחון, ובעיקר לשב"כ, נוהל איך לחקור את העצור. בתוך הנוהל הזה יש גם, שבניגוד לדין הפלילי אפשר, בנושא של טרור, לעצור ל-96 שעות עד שהוא יראה שופט. מובן ש-96 השעות האלה מחולקות: 48 שעות, 72 שעות ו-96, הכול לפי בקשה, ובדרגים, כל הארכה עולה דרג. אותו דבר אפשר, במקום ל-15 יום, אף אחד לא שומע,

אפשר להגדיל את זה עד 20 יום, אם השופט אישר את זה. כמו כן, מהפעם הראשונה שהוא ראה שופט, אפשר יהיה להאריך את המעצר כל פעם שלא בנוכחות העצור, כדי לא להפסיק את תהליך החקירה כל פעם שצריכים. בקיצור, כל אותו נוהל נמצא בחוק הזה, והוא נמצא בהוראת שעה, והוראת השעה מסתיימת ב-31 בדצמבר. ממשלת ישראל ביקשה שנאריך את זה בשנתיים. ועדת החוקה סירבה להאריך את זה בשנתיים,

בהסכמת הממשלה, מאריכים את זה רק בשנה.

מאחר שכל אותו נוהל נמצא בחוק שאנחנו דנים בו כבר הרבה זמן, חוק המאבק בטרור, ואת הקטע הזה כבר עברנו בדיון מעמיק מאוד בוועדה. לכן, אני מקווה שבתוך חודשיים-שלושה,

נוכל להביא בפני הכנסת את חוק המאבק בטרור, שכולל את כל זה, ולכן אין טעם להאריך את החוק הזה בשנתיים, אלא בשנה אחת. שוב, לא היו הסתייגויות לחוק הזה, לכן אני מבקש מחברי לאשר את זה בקריאה שנייה ושלישית, להאריך את הוראת השעה בעוד שנה אחת, עד 31 בדצמבר 2016. תודה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוקה. נרשמו לרשות דיבור חברי הרשימה המשותפת. האם מישהו מהנוכחים מבקש לדבר? חבר הכנסת אחמד טיבי? שדב יעלה,

חבר הכנסת דב חנין, ראשון הדוברים. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מתנגדים להארכה של החוק הזה. הסיבה להתנגדות שלנו מאוד ברורה: אנחנו חושבים שעצורים, גם בעבירות קשות, צריכים להידון לפי החוק הפלילי הרגיל. הכללים הרגילים צריכים לחול על אסירים ועצירים גם כאשר הם עומדים לדין וגם כאשר הם חשודים בעבירות קשות וחמורות. אין הצדקה ליצירת מנגנונים מיוחדים לפגיעה יוצאת דופן וקיצונית בזכויות של אסירים ועצירים כאשר מדובר בעבירות קשות.

החוק הפלילי כולל בתוכו מנגנונים שמאזנים בין זכויות האסיר, זכויות החשוד, לבין הצורך של גורמי החקירה לקדם חקירה ובמידת הצורך להביא חשודים כנאשמים בפני בית-המשפט. זה הטעם העקרוני להתנגדות שלנו. אבל להתנגדות הזאת יש גם טעם נוסף. חקיקת הביטחון של ישראל מכילה הרבה מאוד מנגנונים קיימים שמצמצמים את זכויותיו של עציר החשוד בעבירות ביטחון, גם בלי החוק שאנחנו מתבקשים כרגע לאשר. גם בלי החוק הזה, עציר החשוד בעבירות ביטחון, אפשר לפגוע בזכויותיו, אפשר למנוע ממנו פגישה עם עורך-דין לאורך תקופה ממושכת יותר. החוק הזה מקל. החוק הזה לוקח את החוק הקיים ומקל. אני אתייחס לזה. אנחנו חושבים שכל ההתייחסות לעציר החשוד בעבירות ביטחון במסגרת יוצאת דופן ומיוחדת איננה במקום, ואנחנו בוודאי מתנגדים למנגנון שמסדיר את כל התחום הזה בהוראות שעה. יש בפני הכנסת הצעת חוק שלמה, גדולה וכוללת בנושא טרור ומאבק בטרור, ואין שום סיבה להביא בפנינו, בפני הכנסת, חתיכות וחלקים באופן נקודתי, מבלי להביא בפני הכנסת תמונה כוללת של מעשה חקיקתי שלם וכולל. זו הסיבה לגישה העקרונית שלנו, של ההתנגדות לכל ההתעסקות בתחום הזה בדרך של הוראות שעה, בדרך של תיקונים נקודתיים, בדרך של טלאי על טלאי, שמתווספים על מערכת שהיא ממילא מורכבת, מסובכת וכוללת בתוכה הרבה סתירות פנימיות. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, נלך לפי הסדר, אחמד. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מסכים שהארכה בשנה של הוראת שעה אין לה מקום, היא פוגעת בזכויות יסוד של עצירים, לרבות בשל עבירות ביטחוניות, אבל זה חוק מסדרת חוקים, או הצעות חוק, כמו חוק העמותות, שבו מסמנים אנשים על-פי עמדה פוליטית בכניסה לכנסת, במסדרונות הכנסת. היום אני ראיתי תמונה של המחנ"צ שהעלה יושב-ראש האופוזיציה, שיהודי לא מסמן יהודי. מובן שאנחנו מחוץ לוויכוח הזה, נכון? כמו שלמשל יהודי לא מענה יהודי. כי מותר ליהודי לענות פלסטיני. נכון, זה לא כולל אתכם. מה אתה מכניס אתכם? אני רק תוהה. השאלה, איך נראה החוק הזה בעיני האירופים, סימון אנשים, מה שקרוי חוק העמותות. אז עמותות השמאל, "שלום עכשיו", החברה האזרחית, שואלים לגבי עמותות הימין: מאיפה אתם ממומנים? למה רוב התרומות הן תרומות עלומות שם? ואז מתברר שיש כאלה שממומנים על-ידי עשירים מבלגיה שתמכו ברצח עם באפריקה. דברים נוראיים. לכן אני אומר שסדרת החוקים האלה היא חלק מהאווירה הכוללת של ניצול הרגשת הפחד, ההתכנסות הפנימית, גם כאשר אתה תוקף, כאגרסיבי, ככוח תוקף, ככוח כובש, כשלטון זר, כמדכא, או כרוב השולט במיעוט, או כופה דעתך על מיעוט, או מנצל את הטוב הכללי ולוקח אותו מהמיעוט, לא משתף אותו. זה מנגנון הגנה לקוי. לכן אנחנו מנגדים להוראת השעה הזו של הארכה לשנה ונצביע נגדה. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אמרו חברי שאנחנו מתנגדים להוראת השעה הזו, שבעצם ממשיכה להתייחס לעצירים הפלסטינים, שכן אלה בעיקר העצירים שמדובר בהם, כעצירים שאפשר לפגוע בזכויות יסוד שלהם, זכויות יסוד שמוכרות במשפט הפלילי הישראלי, אבל לא מכובדות כאשר זה מגיע למשפט הצבאי בשטחים הכבושים. אני רוצה להצביע בעיקר על שתי סיבות עיקריות לכך שדווקא כשמדובר בעצירים פלסטינים, דווקא כשמדובר בהם, צריך היה לכבד את הסטנדרטים שקיימים בישראל לעניין הדין הפלילי, ולא להחמיר אתם. כולם יודעים שהיחס לנחקרים הפלסטינים הוא יחס פשוט אל אויבים. זה הצד השני, שמתייחסים אליו כאויב.

אם מתייחסים אליו כאויב, זה פותח פשוט את הדלת בפני אנשי הביטחון לפגוע בזכויות האויב. ולכן, כשאנחנו מדברים על האפשרות של מפגש עם עורכי-דין, או על האפשרות להביא אותם בפני שופטים, אנחנו מדברים על מנגנוני הגנה, שיוכלו פשוט להבטיח את זכויותיהם של אלה שנחשבים, בעצם, שהם בצד של האויב. אז דווקא העובדה שמדובר בעצירים בעבירות ביטחון, דווקא היא מדגישה את הצורך לשמר את הזכויות שלהם, כשמתייחסים אליהם כחלק מהאויב. הדבר, או: הסיבה השנייה שמאוד חשובה לענייננו בהקשר הזה, אנחנו מקבלים,

גם כפוליטיקאים, אבל גם כארגוני זכויות אדם, מקבלים כל הזמן פניות על שימוש בעינויים בתקופת החקירה, על שימוש בעינויים כלפי עצירים פלסטינים. ואני רוצה לומר שלפי הנתונים שבידינו, התלונות האלה כמעט לא נחקרות.

יש אולי מאות, לא הייתי מגזים של תלונות על עינויים, והתלונות האלה לא זוכות לחקירה משמעותית. ולכן, ההגנות שאנחנו מדברים עליהן, גם של מפגש עם עורכי-דין, גם של הבאה בפני שופט, אלה בדיוק המנגנונים המשפטיים שאמורים לאפשר למערכת המשפט לפחות לוודא שהעציר כאן, שהנחקר, לא מעונה במסגרת החקירה או במעצר.

גם מהסיבה שמדובר בעצירים שהצד החוקר מתייחס אליהם כחלק מהאויב, אבל גם מהעובדה שיש כל הזמן תלונות על עינויים כלפי העצורים הללו, דווקא משתי הסיבות האלה היינו צריכים לבקש שהעצורים הללו יקבלו את אותן הבטחות משפטיות שכל שיטת משפט אמורה להבטיח כדי שאותו עציר יזכה למשפט הוגן. מה הן ההבטחות המשפטיות האלה? מפגש עם עורכי-דין והבאה בפני שופט. ואני רוצה להדגיש את העניין הזה של הבאה בפני שופט, כי הרעיון שאתה מביא את העצור או העציר בפני שופט, זה פשוט לאפשר לשופט להתרשם בלי אמצעי, פשוט להתרשם באופן ישיר ממצבו של העציר, בריאותו, אם רואים סימנים של עינויים. ולכן אני אומר, דווקא כאן הכנסת הייתה אמורה להגיד מילה אחרת. כבוד היושב-ראש סמוטריץ, סמוֹטריץ, בחולם.

בתקופה האחרונה אני שומע גם מהצד הזה טיעונים על אולי עינויים וכו'. הייתי מצביע נגד החוק. היית מצביע נגד החוק? אז יכול להיות שדווקא עכשיו, כשזה מגיע גם אל הצד השני של המפה הפוליטית, צריך לבוא ולהגיד: לא משנה אם זה עצור פלסטיני, עצור מהימין, אלה ההבטחות של משפט הוגן, ואכן, לא צריך לתמוך בחוק הזה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת באסל גטאס. חמש דקות לרשות אדוני.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, אני עומד ותוהה למה מערכת המשפט בישראל זקוקה לחוקים בהוראת שעה בסדר הדין הפלילי, כמו החוק הזה. הרי במבחן התוצאה, במבחן המציאות, בעצם החוקים הקיימים, המערכת עצמה עושה כל העולה על רוחה. יש לכם מערכת משפט שבלב הדנ"א שלה, בלב הדנ"א שלה, היא גזענית, היא מדירה. זה לא אני אומר, זה מחקרים, מחקרים שעשו במוסדות אקדמיים השוו עונשים שקיבלו ערבים ויהודים על אותן עבירות, באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטה העברית. אני מביא לכם דוגמה עכשיו, מהיום, לפני שעתיים-שלוש בית-משפט שלום בפתח-תקווה החליט לשחרר אחד מהעצורים של פרשת דומא, לשלוח אותו למעצר-בית. ובית-המשפט ניאות לדחות את השחרור עד מחר, כי התביעה החליטה לערער. אתם מתארים לעצמכם, אם זה היה, עד 22:00. מה? עד 22:00. מה? בית-המשפט עיכב עד 22:00. הערב. עוד יותר רחמן כלפי החשודים של פרשת דומא. אם זה היה חשודים במעשה דומה, ערבים, מתארים לעצמכם שיש סיכוי של אחד למיליון שבית-משפט ישחרר אותו חשוד ערבי הביתה, למעצר בית? כבודו מטיל ספק? אפילו, אדוני השר, אני מביא לך דוגמה אחרת. יש בחורה בת 21, שמה דארין טאטור, תרשמו את השם: דארין טאטור, מכפר ריינה, עצורה מ-10 באוקטובר על משפטים שכתבה בפייסבוק.

ועורכי-הדין, והפגנות, לא מצליחים לשחרר אותה למעצר בית, על משפטים שכתבה בפייסבוק. אין לה שום, לא תקפה, לא חשודה בשום מעשה תוקפנות. מה כתבה? גם הבחור הזה לא חשוד. הסיבה שהוא שוחרר, אני רק אומר לפרוטוקול, רק הסתבר שהוא לא חשוד באירוע. לא, אותו בחור, רגע, רגע, רגע. מה היא כתבה? אותו בחור ששוחרר, יש הצהרת תובע נגדו.

בתיק קודם על התקפת פלסטינים. לא על התקפה, על סכסוך. ובכל זאת שוחרר למעצר בית.

על סכסוך מלפני שנתיים. מה היא כתבה?

מה הגברת כתבה בפייסבוק?

היא רצתה להביא את השלום.

נגיד כתבה, היא כתבה על השלום, שמולי, אל תהיה ציני.

לא צריך את הציניות שלך.

נגיד כתבה הסתה.

נגיד. בסערת רוחות, נגיד כתבה משהו.

עוצרים בחורה בת 21 עד תום ההליכים על דברים שכתבה? לא הזיקה, לא תקפה, לא גרמה נזק למישהו. על דברים, על מילים, על מילים שכתבה בפייסבוק. לא אפילו בהפגנה, לא עמדה עם מיקרופון והסיתה אנשים.

ואנשים שחשודים בשרפה של משפחה, שולחים הביתה. מה שרציתי להגיד, יש לכם מערכת משפט שהיא כל כך ימנית, גזענית, שלא צריך חוקים כאלה. תודה רבה. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח. אנחנו נעבור, אם כן, להצבעה על הצעת החוק. אה, סליחה, יושב-ראש ועדת החוקה מבקש לסכם, אף שלא היו הסתייגויות, נאזם,

אדוני מבקש לסכם? חבר הכנסת סלומינסקי, ביום רביעי התחלת ללמד אותנו הלכות סנהדרין ברמב"ם, ולא היה לך מספיק זמן. אתה מוזמן להמשיך. לא עד כדי כך. אנחנו עוברים,

אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית בקריאה שנייה. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו 2015, על כל הצעת החוק, כמקשה אחת, כפי שהניחה בפנינו הוועדה.

1 נתקבל. תוצאות ההצבעה, 35 בעד, תשעה מתנגדים. אנחנו עוברים, אם כן, להצבעה על הצעת החוק בקריאה החוק התקבל בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים עכשיו להצביע על החוק במקשה אחת בקריאה שלישית.

מי נגד? חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה)

תוצאות ההצבעה, 34 בעד, תשעה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה ותיכנס אחר כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל.

לפרוטוקול, גם חבר הכנסת איתן כבל מצטרף. אני לא כל כך רואה אותך. אה, אתה פה.

גם הוא מבקש להצטרף בעד. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים (תיקון), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה. יציג את החוק שר החקלאות ופיתוח הכפר חבר הכנסת אורי אריאל. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי השרים, חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים (תיקון), התשע"ו 2015, למניינם. הרקע לחוק, בפברואר 2014 העביר משרד החקלאות את החוק שנקרא פיקוח על מזון לבעלי-חיים. מטרת החוק הייתה להסדיר בצורה מקיפה ומודרנית את הפיקוח על המזון של בעלי-החיים, בדומה לפיקוח שמתקיים כיום באירופה, וכן להחליף הסדרים שנוצרו מכוח חוק חקיקת חירום. מטרת החוק המקורי היא לפקח על הבטיחות והאיכות של מזון בעלי-החיים, גם לשמור על בריאותם של בעלי-החיים, וגם לשמור על בטיחות המזון שמופק כתוצרת מאותם בעלי-חיים. המטרה של תיקון החוק היא לדחות את מועד כניסתו לתוקף בשנה נוספת, עד מרס 2017, כדי לאפשר שהות נוספת על מנת להתקין את התקנות הנדרשות להפעלת החוק, שבלעדיהן הוא לא יבוא לידי ביטוי. התקנות הנדרשות מסדירות מגוון נושאים, ובהם הפיקוח על ייבוא המזון, סימון המזון לבעלי-החיים, קביעת רשימת חומרים מזיקים ומותרים לשימוש ועוד כיוצא באלה. אני אודה לחברי הכנסת על תמיכתם בחוק הזה, כדי לאפשר לנו להתקדם ולהביא לפיקוח יותר טוב ולבריאות יותר טובה, גם לבעלי-החיים וגם לבעלי-החיים ההולכים על שתיים. תודה רבה. תודה רבה לשר החקלאות ופיתוח הכפר. אנחנו נתקדם על-פי רשימת הדוברים. חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חברת הכנסת זהבה גלאון, מוותרת, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, חברת הכנסת רוזין מוותרת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חברת הכנסת שרן השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, חברת הכנסת תמר זנדברג מוותרת, חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, בעלי-חיים, מוותר. תברך. חבר הכנסת עיסאווי פריג' מבקש לדבר. את זה. כבוד הכנסת, צחקתי.

עיסאווי, זה גם הערבים חל, בסדר. זה לא חוק מפלה. חמש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, שלוש דקות. החוק שאני אמור לדבר עליו חייב שתהיה לו נגיעה לערבים, אחרת אסור לי? להפך, תברך. לא, תגיד לי. כי שמעתי אותך: החוק אין לו נגיעה לערבים,

אמרתי,

באופן שוויוני, אז תברך. אין פה אפליה.

אני אוהב את החיוך הציני היפה שיש לך. אבל מה? מחייך ומכניס, מה לעשות. בכל מיני חקיקה. עיסאווי. אדוני השר, אני רוצה להתמקד בחוק, אבל אני אעשה את זה מזווית שבה אני רוצה את עזרתך, שתעזור לי בזה. הרי החוק הזה אושר ב-2014, בפברואר, והכנסת אמרה שהוא ייכנס לתוקף בעוד שנתיים, בכפוף לתקנות שייכתבו. אנחנו עוד לא הגענו לשנתיים, ואתם מביאים את החוק כדי להאריך את זה בעוד שנה, ובינתיים נמשיך לחיות על צו הפיקוח הקיים מ-1971. נכון? יפה. חברים, מכאן אני רוצה להיכנס לסוגיה. אני רוצה, מדינה וממשלה שחיה על הוראות שעה וצווים. איך אפשר לנהל חברה כזו? בוועדת הכלכלה אנחנו מנהלים היום דיון על חוק רישוי רכב. חוק רישוי רכב, המוסכים והיבואנים וכולם חיים על-פי צווים מאז 1948. ואתה, בהצעת החוק הזו, אומר: מה רע? נמשיך לחיות על צווים. לא הספקנו לכתוב את התקנות. זה מחזיר אותי לחוק רשות השידור. חוקק חוק שהרשות הייתה אמורה להיכנס בספטמבר לפעולה. לא נכנסה. בואו נדחה את זה למרס. דחינו למרס. לא צריך את ירושלים? בוא נעביר למודיעין. למה שיטת המריחה הזו? ולמה כבוד השר ממשיך להיות חלק מהמריחה הזו? לחיות על צווים, באמת, אתם עושים צחוק מהבית הזה. זה בחוק של מזון לבעלי-חיים, הפיקוח, רשות הרכב, המון חוקים. צו רודף צו, צו רודף צו. בואו נעשה קצת כבוד לבית הזה, כבוד לעצמנו. אתה לא יכול להקים מערכת חקיקה על צווים. הרי זה בגנים שהכול מתנהל על-פי מצב חירום. גם בזה יש מצב חירום? אין לכם זמן לכתוב תקנות ושהחוק ייכנס לתוקף? אני חושב שזה לא מוסיף לנו. והקריאה שלי, אדוני השר, שאתה באמת צריך, בשנה הזו שאתה מאריך את החוק אכן תדאג, הלכה למעשה, שיהיו תקנות, ותקדיש את הזמן הנכון לכך. תודה, אדוני. תודה רבה. שר החקלאות מבקש להשיב? בסוף.

כן. ברשות היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת פריג', אני רוצה לומר בפה מלא, בצורה ברורה: הערתך, יש לה מקום. כשנכנסתי לתפקידי כשר החקלאות ופיתוח הכפר ובדקתי,

את החקיקה ודברים מהסוג הזה, דיברו אתי על העניין. ואני אמרתי להם את הדברים שאתה אומר: חברים יקרים, למחלקה המשפטית, שזה בעיקר עיסוקה, והסבירו לי שהם לא יעמדו בזה מסיבות שונות, שלא אפרט אותן עכשיו, ולא בגלל, איך נאמר? בטלנות, רשלנות או חוסר אכפתיות. הם גם לקחו מיקור חוץ שיעזור להם, כי הם ראו שהם לא עומדים.

רגע, ברשותך. היות שהשתכנעתי שהם לא יעמדו, הסכמתי להביא את החוק, אבל הדחייה היא עד שנה,

ואני מקבל את דבריך. אני מקבל אותם. ואני אשתדל שזה יהיה בזמן הכי קצר, כי יש לנו אינטרס. זה חוק שאנחנו הבאנו, ויש לנו אינטרס שהוא ייכנס, בשביל בריאות בעלי-החיים וגם בשביל בני-האדם. זה ממש אינטרס שלנו. אנחנו לא רוצים לדחות ולא למרוח. אני מקבל את הערתך, ואנחנו נפעל ליישם את זה בהקדם האפשרי. תודה רבה. תודה רבה.

להצבעה על הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים (תיקון), התשע"ו 2015, בקריאה ראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים (תיקון),

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. תוצאות ההצבעה: 37 בעד, שלושה מתנגדים, אחד נמנע. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, והיא תועבר לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות), התשע"ו 2015, קריאה ראשונה. יציג את ההצעה שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן.

באופן זמני ממלא את מקומו שר הקליטה. באופן זמני ממלא את מקומו, קריאה שנייה. לא לא, קריאה ראשונה עכשיו. העברנו לוועדה. עוד פעם, מציג את החוק שר הקליטה והרפואה? שר הקליטה. בצלאל, לאיזו ועדה? עבודה ורווחה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי השרים, למה אתה מציג ולא הוא? תכף אני אסביר למה אני מציג. חברי השרים, חברי הכנסת, אני מודה לשר הבריאות גם על ההזדמנות וההצעה שלו להציג את החוק, תכף אני אסביר למה הוא הציע לי להציג את החוק, וכמובן אני בראש ובראשונה מודה לו על קידום הנושא הזה במשרד הבריאות, כי אני יודע שזה היה מאוד מאוד לא פשוט,

חלק מהמלאכה לפנינו. הצעת החוק המונחת לפניכם מתקנת את פקודת רופאי השיניים, המסדירה כיום את העיסוק ברפואת שיניים בישראל כדי להגן על שלום הציבור ובריאותו, וכן להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים ברפואה. בפקודה מפורטים התנאים לקבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל, ובין השאר נקבע כי על המבקש לקבל רישיון לעמוד בבחינות. התקנות שעוסקות בבחינה, תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), קובעות ומסדירות את עריכת בחינות הרישוי הממשלתיות במקצוע. הבחינות שמוסדרות בתקנות אלה הן בחינה עיונית ובחינה מעשית לכלל רופאי השיניים המבקשים כאמור רישיון לעסוק במקצוע.

לאור גל העלייה, המתקיים גם בימים האלה, וגם הצפוי בקרוב, של רופאי שיניים העוסקים בתחום, וכדי לסייע לעולים חדשים אלה להשתלב ולעסוק במקצוע גם בישראל, מוצע בהצעת החוק לאפשר למנהל לקבוע בתקנות פטור מחובת הבחינות, כולה או חלקה, בתנאים שיקבע. הצעה זאת למעשה דומה להוראה הקיימת כיום בפקודת הרופאים. אני ארחיב קצת בעניין, וזאת באמת הסיבה לכך שאנחנו עובדים יחד עם משרד הבריאות על קידום הצעת החוק הזאת. מדובר בבעיה אקוטית, של גל העלייה האחרון במיוחד, של עולים מצרפת. אני מניח שחלק מחברי הכנסת היושבים באולם הזה נחשפו לסוגיה הזאת, שמגיעים לכאן רופאי שיניים, חלקם עם ניסיון גדול מאוד בתחום, לא רק ניסיון מעשי, אלא גם אלה שמלמדים רופאי שיניים בצרפת, באוניברסיטאות הטובות ביותר, ואז מוצאים את עצמם נאלצים לעבור את כל המסכת של הבחינות, ויש ביניהם גם כאלה שנכשלים, וזה כמובן מייצר עוגמת נפש מאוד מאוד גדולה. אנשים שעבדו לפי סטנדרט מערבי, היו רופאי שיניים מעולים, ופתאום צריכים להתחיל הכול מחדש.

גם פרופסור בכיר, אם תהפוך אותו לסטודנט שנה א' היום, ותשלח אותו לבחינות אצל עמיתיו, לפעמים עלול גם להיכשל. כמובן יש כאן מכשלה גדולה, ומבוכה גדולה, כי מי שמפסידים מזה זה גם העולים, מצד אחד, וגם הרפואה הישראלית, מצד שני, שיכלה להיעזר ברופאים האלה, שהם רופאים מצוינים. היו בתקופה האחרונה לא מעט טענות, והיה אפילו שיח ציבורי ער בנקודה הזאת, ותקפו בין השאר את משרד הבריאות. כל מי שתקף לא מכיר את המצב החוקי. המצב עד היום היה שלמעשה למשרד הבריאות לא הייתה שום סמכות לפטור מחובת הבחינות, כי החוק, פקודת רופאי השיניים, מאוד מאוד ברור בעניין הזה, ולא אפשר מסלול פטור. לעומת זאת, בפקודת הרופאים קיימת אפשרות למשרד הבריאות לאפשר את הפטור, ואכן לגבי רופאים בעלי ניסיון משרד הבריאות כן פוטר היום מחלק מהבחינות. על כן סוכם בין משרד הבריאות למשרד העלייה והקליטה, וזה קיבל אישור של ועדת השרים לחקיקה, להוביל הצעת חוק שתסמיך את משרד הבריאות, לאחר מכן, לאפשר את הפטור בתנאים שייקבעו בתקנות. ברגע שהחוק יאושר, משרד הבריאות יוכל להביא לאישור הכנסת,

את התקנות הרלוונטיות, אפילו לא בטוח שצריך פה את אישור הכנסת, אם יהיה צריך,

משרד הבריאות יתקין לבדו את התקנות הרלוונטיות, שיקבעו את התנאים בדיוק, איזה ניסיון נדרש ואיזה סוג פטור יינתן. אגב, בסיכום עם שר הבריאות, גם רציתי להודיע מעל במת הכנסת: כתוב כאן, בדברי ההסבר לחוק, שהפטור יהיה אך ורק מהבחינה העיונית, זה לא כתוב בחוק, זה מה שצריך להיות כתוב בתקנות. אנא אל תתייחסו למשפט האחרון הזה של דברי ההסבר, כי כפי שסיכמנו עם שר הבריאות, דעתו שונה מדברי ההסבר של החוק, הוא בהחלט לא פוסל את האפשרות שהפטור יינתן גם מהבחינה המעשית, ולא רק מהבחינה העיונית, ואני כמובן תומך מאוד בעמדה הזאת, ואני מאוד מקווה שאכן בתקנות יאפשרו את הפטור. איך תוודאו שהם רופאי שיניים?

השלב הראשון זה הכרה בתעודה. חבר הכנסת שי, השלב הראשון זה הכרה פורמלית בתעודה, זה לימודים. בדיוק כמו שמוסדר אצלנו זה מוסדר בצרפת. התקנות ידועות לך? התקנות עוד לא הובאו. אי-אפשר להביא תקנות לחוק שעוד לא חוקק, ולכן היה פה ניסיון, בדברי ההסבר של החוק, לרמוז מה יהיה התוכן של התקנות העתידיות. אני לא רוצה להטעות את חברי הכנסת, איך נשמור על הרמה? כבוד השר, איך נשמור על הרמה של רופאי השיניים? הם יותר טובים, קודם כול, ידידי סגן השר כהן, לפי מיטב ידיעתי רמת רפואת השיניים בצרפת לא נופלת בהרבה מרמת רפואת השיניים במדינת ישראל. לא יכול להיות שאדם עובד עשר שנים ואין לו ניסיון. זה שטויות. יש מצוקה גדולה מאוד בקרב יהודי צרפת. סגן השר כהן, אני מניח שאם היינו עושים ניסיון הפוך, אם היינו לוקחים את רופאי השיניים הישראלים לבחינות בצרפת, לא בטוח שכולם היו עוברים. אני חושב שגם לטובת מדינת ישראל,

כמובן, למה צרפת? מה קורה באוקראינה? מה קורה בלטביה, בקווקז? עוד פעם, חזקה, סגן השר כהן, שמשרד הבריאות, כשהוא יביא את התקנות, הוא ידע לאבחן בין מדינות למדינות, בין רמה מקצועית, כמו שעושים גם היום.

לגבי הרופאים,

הוא עובר מבחנים.

לא לא לא. גם היום, לפי משרד הבריאות, יש מדינות שמהן הוא פוטר לחלוטין עולים ממבחנים, כמו למשל, נדמה לי, כבוד שר הבריאות, מארצות-הברית יש פטור מוחלט, יש מדינות שמהן יש פטור חלקי, תלוי בניסיון, ויש מדינות שמהן אין פטור. הכול בהתחשב ברמת ההכשרה במדינות האלה, והכול בתקנות. החוק מסמיך להתקין תקנות. לגבי רופאים, לא לגבי רופאי שיניים. החוק היום לגבי רופאי שיניים לא אפשר למשרד הבריאות, גם אם הוא חושב,

שאפשר לתת את הפטור, לא מאפשר לתת את הפטור,

נותן סמכות למשרד הבריאות להתקין תקנות בדומה למה שנעשה במקרה של רופאים. זו הצעת חוק של הממשלה?

מה יהיה כתוב בתקנות? זה כבר יחליט מקצועית משרד הבריאות, בהתאם למדינות הרלוונטיות. ולכן אני מבקש,

מחברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה לתמוך בהצעת החוק, בהתאם לעמדת הממשלה, וכמובן לקדם את החוק במהירות, כי הוא בא לפתור בעיה ומצוקה אמיתית. אני מכיר מישהו מצרפת שחזר לצרפת בגלל, ולא אחד.

ולכן יפה שעה אחת קודם שהחוק הזה יחוקק וייכנס לספר החוקים במדינת ישראל, ובעקבותיו גם יבואו התקנות כמה שיותר מהר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר העלייה והקליטה. אני סוגר את רשימת הדוברים לחוק הזה ועובר לפי הסדר. חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח. חבר הכנסת נחמן שי, מוותר. חברת הכנסת זהבה גלאון, מוותרת. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח.

מוותרת.

שלוש דקות לרשותך, גברתי.

אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חוק העמותות הוא

חוק העמותות הוא חוק שפוגע בחופש הביטוי, חוק העמותות הוא חוק שבו יהודי מסמן יהודי, חוק העמותות הוא חוק, שכל מטרתו היא אך ורק לנסות ולחבל באיזשהו, הרופאים הם לא חברי עמותות, סליחה? הרופאים האלה לא חברי עמותות. אה, אדוני השר,

הם תמיד על ענייני דיומא. וענייני דיומא זה העובדה, פרשת השבוע. שהניסיון של שרת המשפטים פרשת השבוע, כל מי ששומע "רופא שיניים" יש לו תחושות לא טובות, להעביר את חוק העמותות הוא ניסיון לפגוע ולהשתיק עמותות שכל מטרתן היא אך ורק לגעת בזכויות אדם ולשמור על הדמוקרטיה במדינה.

בדיוק באותה הנשימה, התבטאויות כמו שהתבטאו היום פרופסור ודוקטור מהאוניברסיטה העברית כנגד שרת המשפטים אלה התבטאויות שאי-אפשר לתת להן יד ויש לגנות אותן כאן מעל דוכן המליאה הזו. כי כשאנחנו באים וקוראים שלא תהיה הסתה ולא תהיה אלימות ובריונות, בין ברשת החברתית ובין בכלל, וכשאנחנו מבקשים, ואני עמדתי כאן וקראתי לגנות כל הסתה כנגד נשיא המדינה, וכשאנחנו מבקשים שלא להשתמש בביטויים של הצמדת נאציזם לאף אחד, לא ליהודים ולא לאף אחד, זה חל בדיוק באותה מידה גם כנגד מי שלטעמנו מנסה להעביר חוק שפוגע בחופש הביטוי. ולמעשה, כאשר באים אותם פרופסורים ודוקטור מהאוניברסיטה העברית ואומרים את אותם הביטויים שאני אפילו לא רוצה לחזור עליהם כאן, אז אני שואלת, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? אז בדיוק באותה מידה שבה אנחנו באים ואומרים שאנחנו בעד חופש הביטוי ונגד חופש השיסוי, בדיוק באותה מידה אני באה ואני אומרת: יש לגנות את האמירות האלה. אבל זה לא שומט את הקרקע מתחת עניין חוק העמותות, שהוא חוק רע, שהוא חוק שאסור לתת לו יד, שהוא חוק שבשום פנים ואופן אסור שיעבור פה. ואני מקווה ומאמינה שבכנסת הזו לא ניתן יד לא לגינויים כמו שיש כנגד שרת המשפטים ולא לחוק העמותות.

תודה רבה. חבר הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת. חבר הכנסת איציק שמולי.

מוותר. חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

מזמן לא דיברת. אנחנו כל כך שמחים לשמוע אותך.

חוק העמותות, אתם משתלטים על השיח. אדוני היושב-ראש, מכובדים, חברים, אני לא אדבר על חוק העמותות, יש לנו עוד הרבה זמן לדבר על החוק הזה, והרבה, אני שמעתי את השר, השר אלקין, ברשותך, חברים, כאן, אני זוכר שבזמנו, אני שואל אותך, השר, ואשאל כל חבר כנסת שנמצא כאן: כשאתה רוצה לעשות טיפול שיניים, או כשהשר רוצה שרופא יטפל בו, אתה רוצה שהוא יהיה מקצועי? זה גוף, אתה רוצה שהוא יהיה ליגה?

אתה בא לכאן ועומד עם הצעת חוק, עם הצעת חוק, שאני, אני מבין, נקרא לה הצעת חוק של העלייה מצרפת? ככה נקרא לה? זה נולד בעקבות, מיקדת את זה לשָם.

אנחנו חלילה וחס לא מוותרים על טיב.

הוא אמר, אנחנו חלילה וחס, השר אמר שני דברים חשובים. תקשיב מה אמר. כאילו הוא יודע את התקנות בדיעבד, מראש. השר אלקין אמר,

שבחינה עיונית, יהיה להם פטור,

ואני מאמין שהשר גם מבחינה מעשית יפטור אותם.

כתוב לי,

משרד הבריאות יקבע, עכשיו אני אלך לבחינה של לשכת עורכי-הדין, לא בטוח שאני עובר.

אחרי שאתה לומד, אז כבוד השר רוצה לפטור אותם מבחינה עיונית,

בתקנות, ומעשית. ואז, התקנות, אפשר,

חותמת,

אנחנו לא קבענו עדיין, זה ייקבע בוועדה. לא קבענו כמה שנים, אבל הולך להיות, זה לא סתם שמישהו בעד שנה, התשובה מאוד פשוטה, לשכנע את כבוד השר ליצמן, יפה. מכאן, בחינה עיונית, אמר, עיונית ומעשית, אני מאמין שאני אשכנע. מכאן אני רוצה ללכת לצד השני של המשוואה. הרי יש בחינה עיונית, ובחלקה גם מעשית, לרופאים שעבדו עשרות שנים בחו"ל, ואני מכיר הרבה רופאים ערבים מהסוג הזה, שעשרות שנים עבדו בצרפת, בספרד, באנגליה, ובאו לכאן אחרי התמחות, והיו צריכים לעבור את כל התהליך. הם רופאים מוערכים בפריז ובמדריד ובכל המקומות, אבל הם לא יהודים, הם לא באו על בסיס קליטה,

זה לא קשור, שנייה. מכאן אני שואל אותך, כבוד השר,

אני שואל, אבל החוק לא מפריד בין עולים, לא, אני יודע שלא מפריד. חס וחלילה, אני יודע שלא מפריד.

כבוד השר, אני שואל, אני שואל את השאלה, אז להפך. אז גם הם ייהנו.

עכשיו אנחנו מדברים על רפואת שיניים. למה אתה לא מחיל את זה גם על רפואה כללית? יש, יש חוק, לא. שאלתי את כבוד השר והוא אמר שלא. יש, זה קיים, כבוד השר. כבוד השר, יש ברפואה הכללית תקנות שניתן לפטור,

שיש פטור,

אנחנו מכירים, אוסטרליה, כן, כן,

רופא שבא משם, אני מכיר, לא צריך לעבור מבחנים. אדוני השר. רק שאלה. בשביל הפרוטוקול. אולי אדוני יעלה אחר כך להשיב על הכול,

חבר הכנסת יואל חסון.

הוא אמר שמונה מדינות. זה בתקנות. חבר הכנסת פריג', שר הבריאות יעלה וישיב בצורה מסודרת על

אני חוזר ואומר: אני מברך את הממשלה, אני מברך אותך, אדוני שר הבריאות, מברך אותך, אדוני שר העלייה והקליטה,

השר לביטחון הפנים,

אז אני לא רוצה שתצא מופלה, לא לא, שלא תרגיש לא נעים. אבל באמת, חוק חשוב, יוזמה חשובה, שאני מקווה שתגיע לקריאה שנייה ושלישית כמה שיותר מהר ותספיק לתת את המענה לאותם אנשים שרוצים לבוא לגור בישראל, רוצים לעבוד כאן, רוצים לחיות כאן, והחוק הזה ייתן להם פתרון. אז ברכות רבות ותודה. תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת עודד פורר.

הבנתי, אדוני, למה הכלל הזה לא חל על כולם?

הוא קיים כבר על רופאים, אבל שר הבריאות יסביר תכף. שר הבריאות ישיב תכף על כל השאלות. אתה עולה להשיב,

שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, אדוני שר הבריאות, אשמח אם תישאר,

כי אני רוצה לברך. אני חושב שהיוזמה היא איזושהי אבן דרך ראשונה, אבל היא תיבחן ביכולת של משרד הבריאות להתקין את התקנות האלה. כי צריך לזכור שיש גם מקצועות רפואה מסוימים,

של עולים מצרפת, לדוגמה פודיאטרים, וכבר ב-2008 החליטה הממשלה, אדוני השר, אדוני שר הבריאות, אדוני שר הבריאות, זה חשוב, כי כבר ב-2008, כן.

בירכתי אתכם.

שנית, כבר ב-2008 החליטה הממשלה שיש להתקין תקנות למקצוע הפודיאטריה של עולים מצרפת למשל, ועד היום לא התקינו את התקנות. ויש החלטת ממשלה בנושא הזה מהשנה שעברה, שיש מקום לדחוף יותר מהר ויותר בתוקף גם את המשרד וגם את פקידיך כדי להתקין את התקנות האלה ולאפשר לעולים האלה לעלות. סך הכול, אם מסתכלים על העלייה מצרפת, שהייתה במגמת עלייה מאוד גדולה בשנתיים האחרונות, המגמה קצת נבלמה השנה. אין עלייה באותו קצב שרצוי היה שיהיה. ציפיתי שיהיו קרוב ל-10,000 עולים מצרפת, ולצערי לא נגיע למספרים האלה. לכמה הגענו עד היום?

מעל 8,000. אבל בשנה שעברה היו 7,000. זה הרבה מאוד. זה הרבה, אבל נפתחו 10,000 תיקי עלייה. זה הכי הרבה מקום המדינה, אבל צריך הרבה יותר. נכון.

אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה מול העלייה מצרפת, האמון שלהם במדינת ישראל נמצא כרגע במבחן. הוא נמצא במבחן כי רבים מהם בוחרים היום דווקא להגר לקנדה ולארצות-הברית ולאנגליה ולא לישראל. הם מהגרים. כל צרפתי שני שוקל הגירה. אנחנו צריכים שהם יהגרו לכאן, שהם יעלו ארצה. ולמשרד הבריאות יש חלק ניכר בזה. גם לגבי רופאים, ויש לגביהם תקנות פטור, עדיין זה רק למי שעבד מעל 14 שנה. צריך להקל את התקנות. בסופו של דבר, רופא שהיה רופא טוב בפריז יכול להיות רופא מצוין בירושלים. אין לי ספק שגם אתה בעמדה הזו. אנחנו בכנסת, גם באופוזיציה, נתמוך בכם כשתבואו להקל.

תודה רבה. שר הבריאות ישיב לדוברים. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, בוא נתחיל מהסוף: אנחנו לא הולכים להקל על רופאים לא טובים

אני לא בא, חלילה וחס, להקל, שרופא לא-טוב יוכל לעבוד כאן בארץ. מדובר כאן על קבוצת רופאים, לא רק קבוצת רופאים, רופאים מצוינים, עובדים עשר שנים, 14 שנה, כפי שצוין כאן קודם, עומדים בתור

והם מגיעים לכאן,

והם לא יכולים לעבוד כאן. זה, עם כל הכבוד, אני לא רוצה להגיד, זה מסורבל, זה מסובך, וזה לא צריך להיות. וזה מפריע לקליטה, לעלייה, ולא צריך לעשות את זה. אני בעד, אני רוצה לגלות לכם שגם בזמן שביתת הרופאים אמרתי: אני בעד לאשר רופאים מכל מיני מדינות.

מאז קום המדינה היה נוהג לאפשר רק משמונה מדינות, אני לא זוכר את כולן בעל-פה: ניו-זילנד, אוסטרליה, ארצות-הברית, גם באירופה לא כל, אתם תגידו שבגרמניה אין רופאים טובים? למה אני לא יכול להכיר ברופאים שעובדים שם הרבה שנים בלי מבחן? אנחנו הולכים לבדוק את זה. אנחנו נביא את הדברים לוועדת הכנסת, אולי נעשה ועדה משותפת, עוד מעט נראה, ונעשה את הדברים מסודר. אני לא בא לזלזל, אני בא להקפיד מאוד על הניסיון של הרופאים, על העתודות. לא בא, חלילה וחס, להקל. אני בא לכאן רק להגיד: כל הנושאים האלו שכאילו מזלזלים, הוא צריך להתחיל מאלף-בית, אי-אפשר לעשות את זה לרופא שעבד 15 שנה, עם כל הכבוד. מה עם הרופא הכללי? למה לא הכנסת את זה בחוק?

אמרתי, בוא בוא, אני אבדוק את הכול. אמרתי, אני אבדוק את הכול. אבל לא אתן, לא אאפשר שרופאים לא טובים ייכנסו למערכת.

גם לא ממדינות שאני יודע ששם הם לא טובים. אמרתי: נבדוק את זה, את כל זה נבדוק בוועדה, תקום ועדה משותפת. תודה רבה. תודה רבה.

אם כן, להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות), התשע"ו 2015, בקריאה ראשונה.

מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות),

תוצאות ההצבעה: 37 בעד, אין מתנגדים, שני נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, והיא עוברת לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

בוועדה המשותפת.

אז אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת, והיא תחליט. לוועדה המשותפת.

והיא תחליט לאיזו ועדה החוק הזה עובר. סגן מזכירת הכנסת יכריז הכרזה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת סופה לנדבר, איציק שמולי, מירב בן ארי, יואב בן צור, קארין אלהרר, שולי מועלם-רפאלי ואברהם נגוסה בנושא:

תודה רבה למזכיר הכנסת. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר,

יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אדוני יסביר לנו גם במסגרת הצגת הצעת החוק איך אנחנו מצביעים עכשיו, אדוני סגן השר יסביר לנו גם איך אנחנו מצביעים עכשיו על הצעת חוק של יעדי התקציב לשנים 2004-2003. בצלאל, בצלאל, הכול יהיה בסדר.

אנחנו יודעים שתשובה עוקרת למפרע, אז אולי אפשר, כבוד היושב-ראש, חברי בצלאל, הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלי לשנות הכספים 2003 ו-2004), (תיקון מס' 18) הם יושבים עכשיו, עכשיו ועדה מתכנסת. למה אתה לא שם? מה הצבעת לגבי רופאי השיניים? נמנעתי, ואני חושב שזה לא פייר. למה? יש המון רופאי שיניים. הבנתי. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק המונחת לפניכם,

עיקרה מתן פטור מתשלום היטל המוטל על העסקת עובדים זרים למשקיעים זרים, עובדים מומחים, חיוניים מטעמם, ובני-זוגם, שהם אזרחי ארצות-הברית, כדי שייכנס לתוקפו ההסדר בדבר מתן אשרות מסוג E-2 לאזרחים ישראלים בארצות-הברית. סעיף 45, עיסאווי, אתה לא מקשיב ואחר כך לא תדע מה אתה מצביע. תקשיב. סעיף 45 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג 2003,

את מפריעה לו להקשיב. זהבה, את מפריעה לו להקשיב, אנחנו דנים איך להצביע על זה. קובע כי מעסיק של עובד זר ישלם היטל בשיעור מסוים מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת מס מסוימת. בסעיף 44(א) לחוק מוחרגים מההגדרה "עובד זר" לעניין חובת תשלום ההיטל עובדים זרים בעלי מאפיינים שונים. בהתאם להחלטת הממשלה מיום 30 במרס 2014, שעניינה קביעת הסדר למתן רישיונות ישיבה זמניים בישראל למשקיעים ולעובדים מומחים חיוניים מטעמם, שהם אזרחי ארצות-הברית, וכן לבני משפחותיהם, נקבע כי כדי שייכנס לתוקפו ההסדר בדבר מתן אשרות מסוג E-2,

לאזרחי ישראל בארצות-הברית, יש צורך שיחול בישראל הסדר דומה לגבי אזרחי ארצות-הברית.

הנחתה הממשלה את שר האוצר לתקן את פרק י' לחוק, כך שמשקיעים זרים, עובדים מומחים חיוניים מטעמם ובני-זוגם, שהם אזרחי ארצות-הברית, יוחרגו מהגדרת "עובד זר", וכך לא יוחל על העסקתם ההיטל הקבוע בסעיף 45 לחוק. איציק שמולי.

מוצע לתקן את ההגדרה האמורה של "עובד זר" ולהחריג ממנה משקיע זר שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/5, לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952, וכן עובד חיוני שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/51, זה כבר מפציץ, לפי החוק האמור, ואת בני-זוגם. אבקש מכם, חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. אנחנו סגרנו את רשימת הדוברים, ונלך על-פי הסדר: חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח. חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח. חברת הכנסת זהבה גלאון, איזו נדיבות של האופוזיציה היום. חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת. חבר הכנסת דב חנין. אדוני

אני אצרף אותך במקום מישהו מהמפלגה שלך. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מתנגד להצעת החוק הזאת, ואני מתנגד להצעה מטעם מאוד עקרוני ומהותי: הגיע הזמן שלמדינת ישראל תהיה מדיניות כוללת אחת לגבי עובדים זרים. המדיניות הזאת צריכה לחול על כל העובדים הזרים שיש בישראל, וצריכה לכלול גם את חובותיהם וגם את זכויותיהם של העובדים הזרים, גם את מעמדם. אי-אפשר לקרוע את תחום העובדים הזרים לפיסות ולייצר לנו מנגנונים של יוצאים מן הכלל וחריגים למי שהממשלה חפצה ביקרו. אם המדינה הגיעה למסקנה שבתחום מסוים יש לנו צורך בעובדים זרים, אז צריך לאפשר לעובדים האלה להגיע, אבל צריך לתת להם גם זכויות, צריך לתת להם מעמד, ובטח אי-אפשר להתפלא, אחר כך, שאותם עובדים, שהזמנו לעבוד אצלנו, הם לא רק מכונות קטיף בחקלאות, והם לא רק מערכות של סיוע לקשישים ולזקנים אצלנו, אלא הם בני-אדם, עם רצונות, ועם חיים, ועם רצון לייצר קשרים חברתיים, ועם רצון להקים משפחה. אי-אפשר להמשיך להתייחס לסוגיית העובדים הזרים כמערכת בלתי אנושית וכמערכת שאין לה הסדרה כוללת בשום צורה שהיא. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי גם להביע את עמדתי בסוגיית העובדים הזרים, והעמדה הזאת מאוד ברורה: אני חושב שבתנאים הנוכחיים אין מקום, ככלל, לאפשר לייבא לישראל עובדים זרים. יש בישראל אלפים רבים של מבקשי מקלט שהגיעו אלינו, ברחו על חייהם, נכנסו למדינת ישראל בצורה בלתי חוקית, שוהים היום בשכונות מוחלשות, לא זוכים לפתרונות, לא זוכים להכרה, לא זוכים למעמד, ואי-אפשר לגרשם מהארץ, לא אני אומר, אלא משרד החוץ הישראלי אומר את זה, ואין שום סיבה שלא לאפשר לאנשים האלה לעבוד בכל אותם תחומים רבים שבהם המשק הישראלי צריך עובדים.

אם זה הכשרה בסיעוד, אם זה תחומים נוספים. כל עוד יש לנו כל כך הרבה אלפים של אנשים שנמצאים בעצם מחוץ למערכת העבודה, מחוץ למערכת הזכויות הסוציאליות, מחוץ למערכות הביטחון הסוציאלי,

כל עוד יש כל כך הרבה אנשים כאלה בישראל, אין מקום, ואסור לייבא, ככלל, עובדים זרים נוספים. כאשר יש מצב של צורך בעובדים מקצועיים, ספציפיים למטרה כזו או אחרת, אפשר להתיר את זה במספרים מצומצמים, אבל גם אז צריך הסדר כולל לסוגיית העובדים הזרים, ולא מה שהממשלה מציעה לנו כאן. תודה רבה. חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח. חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת. חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר. חבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו לא נוכל להצביע בלי ברכותיך, חבר הכנסת חסון. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רק לפני כשבוע וחצי יצא ראש הממשלה בעוד קריאה מסוג סופר-טנקר ורפורמת המרפסות, באיזו ידיעה בומבסטית של 2 מיליון שקל למיגון תחנות האוטובוס, וכבר אז אמרתי שזה אובדן עשתונות, כי זה לא ממגן שום דבר, ותמיד המדרכה תהיה חשופה, ותמיד אם מישהו רוצה לבצע משהו, כששורה עליו רוח האלוהים, הוא יכול למצוא את הדרך הזאת. ואמרו: עזוב, מה, 2 מיליון שקל הם כסף קטן. ראש הממשלה נתן 2 מיליון שקל לטובת עיריית ירושלים, כדי למגן תחנות אוטובוס. אז רק אני רוצה להביא לידיעת חברי הכנסת ולידיעתך,

שכרגע הסתיימה ישיבה מאוד מאוד חשובה בעיריית ירושלים, בוועדת הכספים, שבה, בישיבה הזאת, כתוצאה מכך שהעלויות שתכנן מישהו אינן עלויות נכונות, החליטו שלא להחליט. אז כרגיל יצאו באיזו קריאה בומבסטית לפני כשבועיים, ואמרו לנו שהנה,

למחרת הכול יהיה בסדר ברחובות ערי ישראל ובירושלים בפרט, ועברו שבועיים, והיום התפוצצה הישיבה, והכסף שניתן אינו כסף מספיק, והחליטו בשלב הזה שלא למגן את תחנות האוטובוס בירושלים. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת. חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. עיסאווי, שחרר אותנו. אתה רוצה? אנחנו רגילים לחזור באחת, שתיים לפנות בוקר,

לא נדבר על חוק העמותות. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, וסגן השר שנהנה עם האוזנייה, איזה כיף, איזה כיף לראות אותך עם שתי אוזניות, לא אוזנייה אחת, אפילו שתיים. באת, עמדת כאן, יש תקציב באוצר. יש תקציב, מה בסופו? יאללה, שידברו, נסדר אותם בהעברות. עיסאווי, גם מהעודפים. אני אומר, מהעודפים קנו לו אוזניות.

אה. עיסאווי.

היום העברנו 2.5 מיליארד שקל עודפים, רזרבה, במקום שזה ילך, וסגן השר יודע מזה? במקום שעל-פי החוק זה ילך לכיסוי החוב הלאומי, העבירו את זה למשרדים, כדי שהילדים שלנו יישאו בחוב בעתיד. וסגן השר עם שתי אוזניות, השאלה אם שומע, אבל תבורך, תמשיך עם האוזניות, זה בסדר. זה מסנן את דברי האופוזיציה. אנחנו מרשים לך.

חברים, אנחנו היום, אני מסתכל על החקיקה, אני מסתכל על החקיקה, וזה מעניין, בחוק הזה, חוק שמיועד לקבוצה מסוימת, ועכשיו אתייחס לזה, החוק שלפניו מתייחס לקבוצה מסוימת: העלייה הצרפתית. חוקים של קבוצות. וכשיש חוק אוניברסלי, נזכרים בצווים, כמו החוק שהיה על המזון. הכול מתנהל לפי חוקים לקבוצות: פעם לסמוטריץ, ליושב-ראש, למתנחלים, פעם לחרדים, פעם לצרפתים, ועכשיו זה תורם, של ארצות-הברית. תראה מה אתה מביא, כבוד סגן השר, תראה איזה מילים יפות, איזה מילים ממש יפות, אתה רוצה להבריא את הכלכלה. אולי תוציא את האוזניות? אולי תוציא את האוזניות? אולי תיתן קצת כבוד למקום? אני שומע אותך בצורה מסודרת.

אתה רואה, הכול בהעברות כספיות, שימשיכו לדבר. ואתה רוצה להגיע, מה כתבת? ליעדי התקציב. תראה איזה נימוק, יפה. 2003. 2003, אבל משליך אותו. בכותרות היפות האלה, מה אתה מתיר? אתה אומר כך: משקיעים זרים, שהם מארצות-הברית, מותר להם להביא, הם ובני-זוגם פטורים מאגרה, תושבי ארצות-הברית.

יש לי הרכבת הקלה בתל-אביב, שכל המדינה, ומה לעשות, אנחנו שייכים למדינת תל-אביב, בסדר? מה לעשות, רכבת קלה בתל-אביב, שאמורה תוך חמש שנים לעבוד, היו צריכים מומחים מסין, היו צריכים מומחים מבריטניה, היו צריכים מומחים ממקום אחר. אסור, החוק לא חל עליהם. לא חל עליהם, כי הרכבת לא מעניינת אותך. מה, אתה נוסע ברכבת? אתה חרדי, נוסע בתל-אביב? משפט סיכום, חבר הכנסת פריג'.

אז כשאתה אומר: יעד תקציב ומדיניות כלכלית, זה צריך להיות לכולם, אוניברסלי. זה לא מעניין אותך. תמשיך לחייך, תמשיך עם האוזנייה, ושהאנשים ישמעו.

לא מעניין אותך תל-אביב.

לא מעניין אתכם הרכבת. חבר הכנסת פריג' אחרת החוק היה, תודה רבה.

משום כך, אדוני, אני מתנגד לחוק. תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח. חברת הכנסת יעל גרמן, אינה נוכחת. חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת. חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח. חברת הכנסת שרן השכל, מוותרת.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת יואל חסון,

תחשוב על ההעברה הבאה בוועדת הכספים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השר, אני רוצה לומר שאני אתמוך בחוק הזה, אבל אני גם אהיה שותף בחקיקה שלו בוועדה הרלוונטית, בהקשר של עובדים חיוניים בעולם הסטרט-אפ וההיי-טק במדינת ישראל. אחד הדברים הבעייתיים שיש לנו היום, ואני אומר את זה כמי שהוא יושב-ראש שדולת הסטרט-אפ בכנסת, יחד עם חבר הכנסת קיש, אני אוכל לומר לכם היום,

אני אוכל לומר לכם היום שיש מצב שבמיזמים, סטרט-אפים שעוסקים במיזמים כאלה ואחרים, ומנסים לגייס עובדים מחוץ-לארץ, עובדים מומחים מחוץ-לארץ, שמתמחים, אם זה בתוכנה או בטכנולוגיה מסוימת, לא יכולים להביא אותם לארץ. מתייחסים אליהם בצורה, כאילו הם עובדים לא חיוניים, עובדים זרים, עובדים שבאים לפה למטרות השתקעות או למטרות כאלה ואחרות, כאשר תעשיית הסטרט-אפ במדינת ישראל חייבת להיעזר גם חייבת להיעזר גם, בכוחות מבחוץ, גם בעובדים מקצועיים מבחוץ, והחוק הזה צריך סוף-סוף לדעת לעשות את ההבחנה. אגב, בכנסות קודמות ידענו לעשות את ההבחנה, כאשר באנו ולקחנו את כל העובדים המקצועיים במסעדות, כל הטבחים, הסו-שפים, כל הדברים האלה, והשפים עצמם, שהביאו כדי לעשות לנו סושי, לעשות לנו כל מיני מאכלים שישראלי בן הארץ לא יודע לעשות, אלא אם כן הוא למד, ועובדה שהיום אפשר, פתרנו את בעיית המסעדנות לפני כמה שנים. לא ייתכן שלא נפתור את הבעיה שקשורה לבסיס של הכלכלה הישראלית, שזה הסטרט-אפ, ההיי-טק, עולם הטכנולוגיה. החוק הזה יהיה חייב להיות הפתח שיאפשר הכנסת עובדים מקצועיים מתחום הטכנולוגיה, הסטרט-אפ, המחשוב, התוכנה, כל העולמות האלה, שיוכלו להשתלב במיזמים של סטרט-אפ פה בארץ, שיוכלו להגיע לכאן בהיתרים לתקופות ארוכות לעבודה, עם כל מנגנוני ההגנה שצריך. אני מאלה שחושבים, אדוני היושב-ראש, שמדינת ישראל יכולה וצריכה להיות דמוקרטיה מתגוננת, וצריכה להגן על גבולותיה, וצריכה להיות מאוד קפדנית בחוקי ההגירה שלה, זאת העמדה שלי וזאת תמיד הייתה העמדה שלי. אבל יחד עם הקפדה על חוקי הגירה, ויחד עם הקפדה של כולנו על הרצון להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית, ראוי עדיין שנמצא את המנגנונים שיאפשרו להכניס לארץ כוחות מקצועיים, כוחות יעילים, כאלה שיכולים להרים את הכלכלה הישראלית.

אדוני סגן השר, מעוניין להשיב? לא. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18), התשע"ו 2015, בקריאה ראשונה.

מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)

תוצאות ההצבעה: 21 בעד, חמישה מתנגדים,

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לדיון בוועדת הכספים של הכנסת. אנחנו עוברים לסעיף הבא, רגע. חבר הכנסת חיים ילין מבקש לצרף לפרוטוקול את תמיכתו בחוק החשוב הזה. ואני מבקש שבפעם הבאה יהיה צלצול.

אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות, התשע"ו 2015, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר. סגן שר האוצר עסוק היום. תסביר לנו מה זה הבנק האסייני, כן? חבר הכנסת יצחק כהן. אנחנו סוגרים את רשימת הדוברים להצעת החוק הזאת. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן. אפשר גם מעריב עכשיו לעשות. התפללנו. הצעת חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות, התשע"ו 2015, מ/992, קריאה ראשונה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, המאה ה-21 מתאפיינת בתנועה של מרכז הכובד הכלכלי,

לא, אני בעד החוק הזה. אז תקשיב. תכבד אותי, הכנו את, קראנו את זה, איציק.

הציבור לא שמע עליו. אוקיי. אנחנו בעד. איציק, תשלוט בחבורה שלך. שהאמריקנים לא ישמעו אותך, עם מעבר מרכז הכובד. תיזהר לא להסתבך. לתשומת לבו של שגריר ארצות-הברית בישראל, המאה ה-21 מתאפיינת בתנועה של מרכז הכובד הכלכלי העולמי לכיוון אסיה, ובראשה כלכלת סין. בעשורים האחרונים גדלה כלכלת סין בכ-10% בממוצע, הלוואי עלינו. כתוצאה מכך ההנהגה הסינית מכירה בחשיבות ההולכת וגדלה של מעורבות סין בעולם כולו בכלל ובאסיה בפרט. בעשור האחרון,

השפעתה המדינית והכלכלית של סין באזור אסיה הולכת ומתחזקת. מדינת ישראל רואה בפיתוח הקשרים הכלכליים עם מדינות אסיה בכלל ועם סין בפרט יעד אסטרטגי מהמדרגה הראשונה.

פועלת להרחבה ולהעמקה של קשרי הסחר,

החינוך וההשכלה הגבוהה עם סין. בשנים האחרונות התרחב מאוד שיתוף הפעולה בין חברות ישראליות פרטיות לבין חברות סיניות, הן בפעילות בסין והן בפעילות בישראל. לאחרונה פרסמה ממשלת סין את כוונתה להקים את בנק ההשקעות האסייני לתשתיות, ALLB. הבנק יפעל כמוסד פיננסי מולטילטרלי, ומטרתו תהיה עידוד ומימון פרויקטים תשתיתיים ביבשת אסיה. הבנק נחשב מקביל לגופים בין-לאומיים קיימים, כגון הבנק העולמי והבנק לפיתוח אסיה, ADB. הרקע להקמת הבנק הוא,

תת-ההשקעה בתשתית במדינות יבשת אסיה ורצונה של סין לתפוס עמדה מובילה בזירה הכלכלית הבין-לאומית, כיאה למדינה בעלת הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. הון המניות הרשום והמונפק של הבנק יעמוד על 100 מיליארד דולר של ארצות-הברית, וימומן מהמדינות החברות. כחלק מהמאמץ הישראלי להרחיב את קשרי המסחר עם מדינות אסיה ועם סין, נענתה ישראל להזמנתו של נשיא סין להצטרף למדינות המייסדות של הבנק. אציין כי 57 המדינות המייסדות את הבנק נהנות מתוספת קבועה של מניות הצבעה. הצטרפות לבנק לאחר ייסודו מותנית בהסכמה של המדינות החברות לקבלת המדינה המועמדת ולדילול אחזקותיהן בו. חברותה של ישראל בבנק תגדיל את הפוטנציאל לשיתוף פעולה בין חברות ישראליות לבין חברות ממדינות אסיה, ובפרט מסין, בפרויקטים של תשתית אשר הבנק יממנם. נוסף על כך, ישראל, כמדינה השוכנת ביבשת אסיה, נכללת באזור הפעילות של הבנק, ולפיכך הבנק רשאי על-פי הסכם היסוד לממן השקעות בפרויקטים של תשתית גם בישראל. ב-29 ביוני 2015 חתם שגריר ישראל בסין מתן וילנאי, בשם ממשלת ישראל, על האמנה המקימה את הבנק וקובעת הוראה לעניין הפעלתו. נכון להיום, אדוני היושב-ראש, הביעו את נכונותן להצטרף לאמנה 57 מדינות, ובכללן רוב מדינות אסיה, אוסטרליה, ניו-זילנד,

הודו וסינגפור, וכן מדינות מחוץ ליבשת אסיה, כגון בריטניה,

צרפת ואיטליה. הבנק הוקם באופן רשמי ב-25 בחודש זה, בדצמבר, לאחר שעשר מדינות המחזיקות יחד יותר מ-150% הון הבנק אשררו את האמנה. ישיבת היסוד של הבנק נקבעה ליום 15 בינואר 2016. סיום אשרור האמנה לפני הישיבה הראשונה יאפשר למדינת ישראל להשפיע על מדיניות הבנק בשלביו הראשונים ולהשתתף בהצבעות בישיבת היסוד. תכליתו של חוק אמנת הבנק האסייני המוצע היא לאפשר למדינת ישראל לבצע את הוראות האמנה. אשר על כן, חברי חברי הכנסת, ועקב חשיבות הנושא, אבקש מכם לאשר,

חברי הכנסת, את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אדוני השר,

אם אדוני יוכל לחזור על החלק השני של דבריו, אני לא משוכנע שהדברים הובנו עד הסוף.

איזה מדינות הצטרפו, מה זה נותן למדינת ישראל, למה נכון שנאשרר את זה.

נכון להיום הביעו את כוונתן להצטרף לאמנה 57 מדינות, הכוללות את רוב מדינות אסיה, אוסטרליה, ניו-זילנד,

הודו וסינגפור, וכן מדינות מחוץ ליבשת אסיה, כגון בריטניה,

צרפת ואיטליה.

תודה רבה, אדוני.

להצבעה על הצעת חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות, התשע"ו 2015, בקריאה ראשונה. הצבעה אלקטרונית.

ההצעה להעביר את הצעת חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות,

חמירא סכנתא מאיסורא, וקנין. תוצאות ההצבעה: 24 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפרוטוקול, גם סגן השר יצחק כהן וגם חבר הכנסת וקנין מבקשים לצרף את תמיכתם בחוק. החוק עבר בקריאה ראשונה, והוא עובר לדיון בוועדת הכספים. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי-הסוהר) (תיקון מס' 7), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה. מציג את ההצעה שר הביטחון חבר הכנסת משה בוגי יעלון. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש להציע שתי הצעות חוק, אחת אחרי השנייה.

הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי-הסוהר)

והשנייה היא הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 15). מטרת החוקים שאני מביא להצבעה היום היא לאפשר הצבתם של חיילים בשירות חובה לשירות במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר. כיום התקנים הקיימים להצבת חיילים בארגונים אלה עומדים על 1,600 חיילים וחיילות למשטרת ישראל ויותר מ-900 חיילים וחיילות לשירות בתי-הסוהר.

כאשר אישרה את תיקון מס' 19 לחוק שירות ביטחון, הטילה על צה"ל לקצר את שירות החובה לגברים בארבעה חודשים, כך שיעמוד על 32 חודשים. קיצור שירות זה, שנכנס לתוקף החל בגיוס יולי 2015, מצמצם את סדר כוחות החיילים בצה"ל ומטיל קושי נוסף על ביצוע משימותיו. מהטעמים הללו החליטה הממשלה, ומטעמים אחרים גם כן, בהחלטות קודמות, שאושרו על-ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לצמצם את מספר החיילים המוצבים לשירות ביחידות מחוץ לצבא, בתוך כך גם במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר. לאור האמור, הוכנה בצה"ל תוכנית רב-שנתית לצמצום מספר החיילים שיוצבו במשטרה ובשירות בתי-הסוהר. תוכנית זו נדונה בישיבת הממשלה ביום ראשון 27 בחודש. בהמשך להחלטת

אני מעלה להצבעה בקריאה ראשונה את שתי הצעות החוק שעוסקות בהצבת חיילים בשירות חובה במשטרה ובשירות בתי-הסוהר.

הממשלה החליטה להקים ועדה שתבחן את אופן הצבת החיילים במשטרה ובשב"ס, היקף החיילים שיוצבו ופתרונות אפשריים חלופיים להצבתם בארגונים אלה. הממשלה הנחתה את הוועדה לסיים את עבודתה בתוך חודש. אני מבקש כי לאחר אישור החוקים בקריאה ראשונה, הם יועברו לוועדת הכנסת, עד אשר נחליט להגישם להמשך תהליך החקיקה בתיאום עם לוח הזמנים של עבודת הוועדה שהוקמה על-ידי הממשלה. רגע, לא הבנתי, אדוני. חוץ וביטחון אמורה, למה ועדת הכנסת? חוץ וביטחון. הוועדה שאמורה לדון בחוקים היא ועדת החוץ והביטחון. אין צורך להביא את זה לוועדת הכנסת. נעביר לחוץ וביטחון, בסדר. אם אין התנגדות, אנחנו נקיים דיון משולב בשתי הצעות החוק במקביל. מישהו מתנגד? אין התנגדות. זה לא עובד ככה. צריך להצביע על כל הצעה. לא לא, להצביע, בוודאי, חברת הכנסת זהבה גלאון. אני יודע שמצביעים. היחידי שנרשם לדבר בשתי הצעות החוק הוא חבר הכנסת עיסאווי פריג'. מאחר שהוא איננו נוכח, אנחנו נעבור להצבעות. אנחנו מצביעים, ראשית, על הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי-הסוהר) (תיקון מס' 7), התשע"ו 2015, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי-הסוהר) (תיקון מס' 7), התשע"ו 2015, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. תוצאות ההצבעה: 23 בעד, שלושה מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, והיא עוברת לדיון לוועדת החוץ והביטחון. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס'

יש דובר אחד לשתי הצעות החוק.

אז אנחנו נערוך דיון משולב על הצעה זו וגם על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה 2014, מ/839. אנחנו בדיון משולב, כאמור. מנמקים את הערעורים של סיעות, טוב, היחידי שנרשם לנו לדבר זה חבר הכנסת דב חנין מהרשימה המשותפת. לרשות אדוני עשר דקות לנמק את התנגדותה של הרשימה המשותפת להחלת דין הרציפות על שתי הצעות החוק. לאחר מכן נצביע. על שתיהן יחד? אנחנו נצביע בנפרד, אבל הדיון הוא דיון משולב. עשר דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מתנגדים להחלת דין הרציפות על שתי הצעות החוק האלה. שתי הצעות החוק, מה שמשותף להן זה הסמכות מרחיקת הלכת שניתנת לקציני משטרה, שמאפשרת להם להורות לספק של גישה לאינטרנט להגביל את הגישה לאתר האינטרנט הזה. הסמכות הזאת היא סמכות מרחיקת לכת, היא יכולה בהחלט להוות עילה לפגיעות קשות ולא מידתיות בחירויות ובזכויות הבסיסיות. לכן אנחנו מתנגדים לשתי הצעות החוק האלה, ואנחנו נתנגד גם להחלת דין הרציפות על שתי ההצעות האלה.

עמיתי חברי הכנסת,

כמנהגי, מנצל את ההזדמנות של הדיון בדין הרציפות כדי להביא בפני מליאת הכנסת סוגיות חשובות שנמצאות על סדר-יומנו ושלא זכו לביטוי מתאים או מספק בדיון שהתרחש בכנסת. כמובן, אי-אפשר להתחיל את ההתייחסות בלי לדבר על אותה יוזמה מסוכנת שוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה אתמול, היוזמה שמטילה חובה של ענידת טלאי מזהה על ארגונים לזכויות אדם, על עמותות שפועלות נגד המדיניות של המדינה בשורה ארוכה של תחומים, אם הם נהנים מתמיכה של יותר מ-50% מתקציבן שמגיעה ממדינות חוץ. הספין הממשלתי מציע לקרוא להצעת החוק הזאת "חוק השקיפות". זה, כמובן, ספין שקרי לחלוטין. הצעת החוק איננה מוסיפה שום דבר בתחום השקיפות שלא היה קיים קודם. עמותות בישראל מחויבות להעביר דיווחים באופן שוטף לרשם העמותות, וכל העמותות שאנחנו מדברים עליהן מתנהלות בצורה שקופה והדיווחים שלהן נמצאים אצל רשם העמותות. אין שום צורך בשקיפות נוספת. החוק לא עוסק בשקיפות, החוק עוסק בסימון. התקנאה ממשלת ישראל, גברתי סגנית שר החוץ, ביוזמות שיש באירופה לסמן מוצרים מהתנחלויות, ואמרה ממשלת ישראל, מה, אצלנו לא יסמנו שום דבר? אז אצלנו מסמנים את מי שמתנגד למדיניות הממשלה, את העמותות ואת הארגונים שפועלים להגנה על זכויות האדם. אגב כך, גברתי שרת החוץ, עושים מעשה משמעותי וחשוב כדי להכשיל את מאמצייך לפעול נגד סימון המוצרים מההתנחלויות בארצות אירופה. הצעת החוק הזו עוררה סערה וביקורת ציבורית מאוד קשה אצלנו, והביקורת הזו לחלוטין מוצדקת. אם אנחנו כבר מדברים על שקיפות, בואו נדבר במקומות שבהם שקיפות נדרשת. שקיפות נדרשת, למשל, לגבי כל אותן עמותות ימין שנהנות מתמיכה כספית משמעותית שנמצאת תחת חיסיון על-פי חוק. יש לנו עמותות ימין, עמיתי חברי הכנסת, שמקבלות תמיכות ותרומות בהיקפים של מיליונים כאשר הסכומים האלה נהנים מחיסיון על-פי חוק. מה שמופיע בדוח זה: "תורם, ניו-יורק", "תורם, דרום-אפריקה". מי הוא התורם? מה הם האינטרסים שלו? אנחנו לא יכולים לדעת, מכיוון שמשרד המשפטים, משרדה של השרה שקד, אפשר חיסיון על אותן תרומות. כאן נדרשת שקיפות. אנחנו אכן זכאים לדעת, רוצים לדעת, וצריכים לדעת, מי הם האנשים שתורמים מיליונים לעמותות ימין קיצוני, לעמותות מתנחלים, ולא מוכנים שזהותם תיחשף. האינטרס שלנו בשקיפות בתחום הזה הוא אינטרס אמיתי,

הוא אינטרס ציבורי. לא במקרה הממשלה מאפשרת את חוסר השקיפות המוחלט ביחס לעמותות ימין כאלה, אבל היא מנהלת מסע מתקפה ומסע ציד נגד ארגוני זכויות אדם ועמותות שנמצאות בצד השמאלי של המפה. זה לגמרי לא מקרי. הניסיון למצוא שעיר לעזאזל כאשר מדיניות השלטון נכשלת לא התחיל בישראל. בתחילת המאה ה-20 ברוסיה הצארית, ממשלתו, שלטונו הכושל של הצאר הרוסי, הציעה באמצעות ארגון "המאה השחורה" את הססמה: "הכו ביהודים והצילו את רוסיה". זאת הייתה שיטה ידועה למצוא כשעיר לעזאזל את המיעוט, במקרה הזה, היהודים. נתניהו מעתיק. הוא מעתיק את אותן שיטות שעבדו אצל אחרים לישראל. גם הוא, אגב, התחיל בקמפיין נגד ערבים. מסע ההסתה נגד האזרחים הערבים בישראל שראש הממשלה הוביל ומוביל הוא מסע שנועד לתאר אותם כאויב פנימי, לסמן אותם כשעיר לעזאזל על כל כישלונותיה של הממשלה, על כל מחדליה של הממשלה. ראו, עמיתי חברי הכנסת, באותו שבוע שבו מצד אחד מתפרסם דוח עוני קשה ונורא שהראה שרוב העניים בישראל הם אנשים עובדים, שאנשים עובדים רבים בישראל יוצאים בבוקר לעבודה, עובדים קשה כל היום, חוזרים בלילה להשכיב את הילדים, ועדיין נשארים מתחת לקו העוני, דוח עוני נורא, דוח עוני שהראה שישראל מובילה בשיעורי העוני בקרב הארצות המפותחות, דוח עוני שהראה שבישראל האי-שוויון החברתי הולך וצומח, וישראל נמצאת במקום גבוה ברשימת המדינות שיש בהן אי-שוויון חברתי וכלכלי קיצוני. באותו שבוע שבו התפרסם דוח העוני הזה; באותו שבוע שבו ראש הממשלה נתניהו מהצד השני חתם על מתווה הגז השערורייתי שנותן לידי טייקונים שמאוגדים במונופול כוחני את השליטה במשאבי טבע שהשווי הכלכלי שלהם,

עמיתי חברי הכנסת, הוא 1,000 מיליארד שקלים, אז באותו שבוע שבו מצד אחד מתפרסם דוח עוני כל כך קשה ומצד שני ניתנות מתנות כל כך משמעותיות לטייקונים ולבעלי הון, הממשלה מנסה לשכנע אותנו שהבעיה האמיתית שלנו היא "שוברים שתיקה". כך עובד מנגנון הספינולוגיה של ממשלת נתניהו. אבל המנגנון הזה של הסחת הדעת ושל הסטת הדיון מהעיקר, מהשאלות החברתיות, מחוסר הפתרונות של הממשלה בכל תחומי החיים, המנגנון הזה הוא מנגנון מסוכן, כי המשמעות המעשית שלו היא צמצום מתרחב והולך, צמצום מעמיק של המרחב הדמוקרטי בחברה הישראלית. חוק הסימון שהממשלה מנסה לקדם הוא חוק של השתקה, הוא חוק שמנסה להעביר לציבור מסר שעמדות אופוזיציוניות הן לא ראויות, שעמדות אופוזיציוניות אין להן מקום, אין אפשרות לבטא אותן. מי שמבטא אותן הם "שתולים" במירכאות כפולות, כפי שמקדם קמפיין ההסתה הפרוע של ארגון ימין קיצוני, שמקבל בעצמו תרומות מאדם שהוא לא רק אנטישמי אלא אפילו גילה אהדה מפורשת להיטלר. ארגון כזה חסר בושה מעז לנהל קמפיין ממומן היטב, בהרבה מאוד כסף, עם הרבה מאוד פרסום, שבו הוא מסמן פעילים של ארגוני זכויות אזרח כשתולים של מדינות זרות. איזה ביזיון שארגון כזה הוא ארגון שנמצא בקשר קרוב עם שרת המשפטים של ממשלת ישראל. אדוני היושב-ראש, המרחב הדמוקרטי נמצא תחת מתקפה, והמתקפה הזאת נעשית על-ידי ממשלה שאין לה מעצורים. אני אומר את הדברים בהרבה צער, כי נמצאים פה כרגע אתנו באולם שלושה חברי כנסת מכובדים דווקא ממפלגת מרכז, מפלגת כולנו,

חבר הכנסת דב חנין, זמנך תם. אני מסיים בזה. שעושים את הטעות הגדולה של תמיכה בממשלה ושל גיבוי לממשלה שעושה צעדים אנטי-דמוקרטיים כל כך מסוכנים.

האחריות לפגיעה בדמוקרטיה, וזה משפט הסיום האחרון שלי, תהיה לכן לא רק של אלה שיוזמים את החוקים האנטי-דמוקרטיים, אלא גם של אלה שבתמיכה שקטה מאפשרים להם לעבור. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה, ראשית על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד 2014. אנחנו מצביעים.

מי נגד? הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד 2014, נתקבלה. 22 בעד, שלושה מתנגדים. דין הרציפות יוחל, וההצעה חוזרת לדיון לוועדת חוקה, חוק ומשפט. כעת מצביעים על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה 2014. אנחנו מצביעים.

ברצות השם,

יום שלישי, י"ז בטבת תשע"ו, 29 בדצמבר 2015,